לשם הכנתן לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: ועדת הכספים תדון בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה 2015, מ/919, ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס'

לבחינת תקציב הביטחון בראשות אלוף במיל' יוחנן לוקר מונתה בדיוני התקציב של השנים 13' 14', זאת אומרת, לפני יותר משנתיים. על-פי כל מה שהתפרסם, הדוח שלה כבר היה מוכן, היא למעשה סיימה את עבודתה כבר בסוף שנת 2014, ונקבע באופן סביר לחלוטין בין יושב-ראש הוועדה לבין

וזה,

תלוי בהסכמתך, חבר הכנסת שלח,

אדוני היושב-ראש, שאנחנו ניתן לממשלה שבוע נוסף למקצה שיפורים, כדי שתוכן תשובה מקיפה וראויה בנושא כל כך מרכזי. אני מקווה שאז נשכיל שנינו ונדע היכן הדברים עומדים.

קודם כול מודה לשר המקשר.

מקרה חריג, אבל משתלב יפה בכל הצעדים שאנחנו נוקטים לגבי התשובות של הממשלה על שאילתות והצעות לסדר-היום. חבר הכנסת שלח, לידיעתך, אני כרגע מבקש, גם לפרוטוקול, ממזכירות הכנסת להודיע למזכירות הממשלה שאנחנו לא יכולים לקבל תשובה בנוסח זה, ולכן אנחנו מבקשים בתוך שבוע ימים להעביר תשובה רצינית ומנומקת גם לשואל, חבר הכנסת עפר שלח, גם ודאי ליידע את השר המקשר, וגם אנחנו נפיץ את התשובה הרצינית, בתקווה שהיא תתקבל בקרב כל חברי הכנסת,

תודה לשר המקשר. מזכירת הכנסת, אני מבקש לפנות דחוף למזכירות הממשלה ולהודיע שנוסח כזה של תשובה שאפילו השר מתבייש בו ומסתייג ממנו לא יכול להתקבל. חבר הכנסת מאיר פרוש, שהוא גם סגן שר החינוך, יעלה לדוכן כדי להשיב על שאילתה של חבר הכנסת איציק שמולי שמספרה 33 בנושא: שטחי מסחר במקום כיתות.

היושב-ראש. תחקיר "מבט" המצוין,

מ-10 ביוני 2015 חשף שבבניין בית-ספר בביתר-עילית פועלים שטחי מסחר. תלמידי חינוך מיוחד שם לומדים בקרוונים ללא חשמל ותלמידות עובדות למימון נסיעות לבית-ספר בירושלים, בית-ספר חלופי. רצוני לשאול: 1. האומנם? 2. מדוע לא התערב המשרד? 3. מה יהא על התלמידים?

סגן שר החינוך חבר הכנסת פרוש, בבקשה. מכובדי חבר הכנסת שמולי, עוד טרם שודרה הכתבה ערך אגף האכיפה במינהל רישוי, אכיפה ובקרה במשרד החינוך בדיקה בנושא של שימוש לא ראוי במבנים בביתר-עילית שבנייתם תוקצבה על-ידי המשרד. כאשר הדבר התברר באגף, הממצאים האלה הועברו לגורמים הרלוונטיים, והעניין נמצא בטיפול בימים אלה גם מול הרשות המקומית, כל זאת כדי להבטיח בהקדם האפשרי את שימושה של הרשות במבנים בהתאם לייעוד שנקבע עבורם על-ידי המשרד במועד אישור התקציב לבנייתם. האם יש שאלה נוספת לחבר הכנסת שמולי? כן.

אחריו, חברי הכנסת מאיר כהן ויפעת שאשא ביטון. אדוני סגן השר, אני רוצה לברך אותך, אתה הותרת אותי חסר מילים. הסוגיה פה היא כל כך כבדה. העליתי שלוש סוגיות חשובות ומדאיגות מאוד שעלו בכתבה: 1. הפיכה של בתי-ספר לחנויות. במקרה הזה, חברי חברי הכנסת, בתוך בית-הספר יש אולם אירועים.

1. אני אבקש לשמוע ממך, אדוני סגן השר, שאני מאוד מעריך, איפה היה הפיקוח של משרד החינוך? והאם אתם יודעים כמה עוד בתי-ספר כאלו יש בהם אולמות חתונות, חנויות צילום, חנויות חרסינה.

הדמיון פרוע. 2. אדוני סגן השר, בכל הכבוד, ואני אומר לך את זה גם כמורה לחינוך מיוחד, לא התייחסת אפילו לא במילה לילדי החינוך המיוחד. אני לא יודע איפה להתחיל להסביר לך את המשמעות של ילד בחינוך מיוחד,

מכיוון שהוא לומד בקרוון מעופש שניתקו בו את החשמל, מפסיקים לו את הרצף הטיפולי של הטיפולים הפארה-רפואיים. זו סכנה ממשית. בוודאי ובוודאי לעתיד של הילדים. והדבר השלישי, אדוני סגן השר, הייתה בכתבה הזאת לפחות ילדה אחת שהעידה. תבינו, חברי חברי הכנסת, יש בבית-הספר הזה שני מעמדות של ילדי חינוך מיוחד: אלו שכאילו שפר עליהם גורלם, שלומדים בקרוונים בלי החשמל במקום בבית-הספר שבו יש עסקים, ואלה, ברובד היותר נמוך, שנשלחים ללמוד בירושלים.

מכיוון שהם לא מתוקצבים כראוי בהסעות, הם אחת לכמה ימים יוצאים לעבוד. ילדי חינוך מיוחד.

אדוני סגן השר, שאנחנו ראויים לקבל תשובה על שלוש הסוגיות האלו: גם על המסחר בבתי-הספר, גם על חוסר החשמל בקרוונים, התת-תנאים בעיר עצמה, וגם על חוסר התקצוב של העירייה את התלמידים שנוסעים לירושלים ללמוד בחינוך המיוחד. תודה לחבר הכנסת שמולי. חבר הכנסת מאיר כהן, שאלה לסגן שר החינוך. לאחר מכן, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר החינוך, בהמשך להסברו המפוקפק של שר החינוך, אני מבקש את הבהרתך: מדוע חיזוק פדגוגי בדמות הוספת סייעת שנייה נעשה על חשבון ביטול הרחבת קייטנות החופש הגדול, המהווה כלי מרכזי במאבקם של ההורים ביוקר המחיה בזמן קריטי בעבורם בחופשת הקיץ? הקייטנות היו אמורות להתרחב בעוד שבועיים לכיתות ג'-ד', אולם התבשרנו כי הרחבה זו בוטלה. עשרות-אלפי הורים בישראל, אדוני סגן השר, המתינו בציפייה רבה למימוש הבשורה. דווקא 50 מיליון שקלים מצא ראש הממשלה עבור קייטנות החופש בעבור בתי-הספר לחרדים. כמובן, הכול כפוף להסכם הקואליציוני. למה זה קורה? תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. לאחר מכן נשמע את התשובה מפי סגן שר החינוך. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר החינוך, רציתי לשאול: האם ננקטו צעדים או ננקטים צעדים נגד הרשות בביתר-עילית לנוכח ההתנהלות שלה אל מול אותו בית-ספר?

תודה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אדוני סגן שר החינוך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני מודה לחברים על השאלות הנוספות, כך שנוכל להרחיב טיפה יותר מעבר למה שמסרתי כתשובה רשמית של המשרד. חבר הכנסת שמולי שאל ואמר: הצגתי שאלה כבדה, הפיכת בית-ספר לשטחי מסחר, אולמות חתונה, ובהמשך הוא גם התייחס לעניין של ילדי החינוך המיוחד, שנמצאים בקרוונים, בחדר מעופש. אני רוצה לומר כאן, אני לא רוצה להיכנס לפרטים מה קרה בביתר, מה היה שם, האם זה נכון, איזה מהדברים שפורסמו בכתבה בערוץ 2 הם נכונים,

ערוץ 1. ערוץ 1. ערוץ 1. איזה מהם נכונים,

אני לא חושב שזה המקום לדבר על הדברים אם הם נכונים או לא נכונים. אדוני, אבל, אני, עם כל הכבוד, תן לי, תן לי.

חבר הכנסת שמולי, לא הגבלתי אותך בזמנך. שאלת בפרוטרוט. תן לסגן שר החינוך לענות. אני אחזור. אני עניתי תשובה פורמלית. עוד בטרם שודרה הכתבה, אני אומר לך, מנהל אגף האכיפה, באופן פיזי לפני הכתבה, לפני שבועיים או שלושה שבועות כאשר הגיעה התלונה, מנהל אגף אכיפה הלך וביקר בביתר-עילית, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואני לא אמור לענות אם כן נכון, לא נכון. יש משרד, הוא אמור לטפל בדבר הזה. הדבר הזה בבדיקה של המשרד, והמשרד, אחרי שביררו את העניין הזה, זה הועבר לגורמים הרלוונטיים וזה נמצא בטיפול בימים האלה. והמשרד לא חשוד חלילה, לא חשוד חלילה שהוא יסכים שיעשו דברים שאסור לעשות אותם בכל מבנה שהוא, באף עיר, וגם לא בביתר-עילית. אדוני, אז שתהיה רגוע. אני לא חושד בך, לא בי. במשרד אל תחשוד. לא, במשרד, בכל הכבוד, אני,

לא בשביל זה יש שאילתה, אדוני סגן השר. אני רוצה רק לומר לך שאני שמח מאוד על כך שאתה מעלה את השאלה של החינוך המיוחד ומצאנו את המקרה בביתר-עילית. אני חייב לומר לך שאני, לפני שנתמניתי לסגן שר החינוך, זה היה בחודש מאי, כאשר דיברו בי נכבדות שאני הולך להיות סגן, כחבר כנסת, פניתי למשרד החינוך וביקשתי עזרה עבור ילד בחינוך המיוחד. המשרד כתב לי: ברצוני להבהיר כי תלמידים במוסדות פטור אינם זכאים לתמיכה מתוקף חוק חינוך מיוחד. אם אני, מאיר פרוש, למדתי בתור ילד במוסד פטור, או אם, נניח, יש לי ילד בחינוך מיוחד במוסד פטור, חרדים במוסד פטור לא זכאים לחינוך מיוחד. כך שהזעקה, אם מישהו זועק אותה, הוא צריך לזעוק אותה במקום אחר ולהצטרף אלינו. כי יהדות התורה ביקשה בהסכם הקואליציוני לתקן את חוק חינוך מיוחד, שהוא יחול על כולם.

לי לא אכפת אם לילד בחינוך המיוחד, אני יודע שלך לא אכפת. יש כיפה על הראש,

המשרד גם, המשרד גם עונה באופן רשמי, חבר הכנסת שמולי. המשרד עונה באופן רשמי שאין לו תקצוב לחינוך מיוחד במוסדות פטור.

הם שונים. ילדי החינוך המיוחד החרדי שונים. ולכן הדבר הזה מטופל. ואני אמשיך, ואני אענה הלאה. חבר הכנסת מאיר כהן שואל: מדוע היה חשוב יותר להוסיף סייעות על חשבון הקייטנות?

יש כאלה שאומרים שהקייטנות זה דבר חשוב, יש כאלה שיגידו שהסייעות זה יותר חשוב. מותר לכל אחד לחשוב. ושר החינוך החליט כפי שהוא החליט. אני רוצה רק לומר לך, שאם כל כך חשובות בעיניך הקייטנות, מדוע לפני שנה, כאשר עשו קייטנות לממלכתי ולממלכתי-דתי, למוכר שאינו רשמי לא עשו קייטנות,

והיית שר בממשלה. ואם לרגע אתה אומר לי שמצאו 50 מיליון שקל לחרדים, אתה טועה. המוכר שאינו רשמי הוא גם לבתי-הספר הכנסייתיים הנוצריים. אתה יודע שיש עשרות, אלפי תלמידים במוכר שאינו רשמי, שהם לא חרדים? גם הם ייהנו מאותן קייטנות, שאתה דיברת כאילו החרדים קיבלו אותן. יותר. אנחנו כולנו יודעים שהם, יותר. אבל אנא תענה, לא מצאו יותר.

הכסף הזה מיועד לחרדים וגם לכאלה שלא חרדים. לא היה אפשר שזה ייהנה וזה לא יחסר? למה על חשבון, אתה גם היית שר בממשלה ואישרת תקציבים, ואתה יודע שיש סכום מסוים שמיועד למשרד החינוך. ומשרד החינוך, השר החליט שנושא הסייעות יותר חשוב. ראיתי גם שעוד מפלגות השתמשו בנושא הזה בבחירות האחרונות, לפני חודשיים-שלושה, כאשר הם דיברו על הסייעת, זה יהיה הדבר הכי חשוב. השר החליט לעשות, לקחת כסף עבור סייעות,

לא קשור למפעל הקייטנות. סגן השר, בעצם, המטפלת. לחברת הכנסת שאשא ביטון אני רוצה רק לומר ככה: את שאלת אותי,

רק מי שהולך, זה מה שיקרה? לקייטנה החרדית יקבל השנה סבסוד. מי שלא הולך, אני אומר לך שזה לא נכון. בדיוק, למה זה לא נכון?

בדיוק, בשנה שעברה היה רק לממלכתי ולממלכתי-דתי. ולמוכר שאינו רשמי, שהוא לא דווקא החרדים, גם חילונים וגם ערבים,

אז עכשיו, כאשר נתנו 50 מיליון שקל, זה לכל המוכר שאינו רשמי: גם נוצרים וגם דרוזים,

וגם ערבים וגם בדואים וגם חרדים. וזה לא על חשבון כסף שבשביל זה הם עשו,

אני רוצה רק לענות לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון: שאלת אותי האם ננקטו צעדים נגד הרשות. אני חייב לומר לך, בצער, כן? ננקטו צעדים, אבל אני מספר לך שלא היה שום הליך של שימוע כנגד ראש העיר ביתר. לא היה לו שום הליך שימוע. עצרו את התקציבים לביתר-עילית,

אבל לא היה שום שימוע.

כאשר שואל אותי חבר הכנסת שמולי איך יכול להיות, ויש אולמות ויש ילדים, אני לא יודע את התשובה. יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שהכתבה בערוץ 1 היא רק אמת ואין שם שום דבר שהוא לא נכון. אבל לא נערך שימוע, כך שאני לא יודע לומר לך מה הן התשובות האמיתיות. כי ראש העיר עדיין לא נקרא למשרד החינוך. עוד לא קראו לו. תודה. אני מודה מאוד לסגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש על תשובותיו על כל השאלות. אני מתכבד להזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. סגן שר הביטחון עולה לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 31 מאת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שהיא ניגשת למיקרופון באולם על מנת לשאול את סגן השר בנושא: פגיעה בזכויות נכי צה"ל. בבקשה, גברתי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אז כמובן, כאמור, השאילתה מופנית לשר הביטחון. מן הסתם, סגן שר הביטחון רשאי להשיב בשמו. בשנת 2014, כחלק מתיקון האפליה בין נכי הביטוח הלאומי לנכי צה"ל, אישרה ועדת הכספים הנחות בתשלומים על מים וחשמל לנכי צה"ל. בפועל, נכון ליום זה, יש המון נכי צה"ל שטרם קיבלו את ההנחה. ברצוני לשאול: כיצד בכוונתך לפעול בנדון? תודה. אדוני, סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי הכנסת, בנושא המים, אני שמח להודיע שמחודש דצמבר 2014 מעביר משרד הביטחון מדי חודש בחודשו דוח לרשות המים ובו פירוט כל הזכאים לקבלת הנחה בחשבון המים. רשות המים מעבירה בהתאם את הרשימות לתאגידי המים ברחבי הארץ, לצורך ביצוע הנחה בפועל. מבדיקה שבוצעה על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, זכאי האגף אכן החלו לקבל הנחה בחשבונות המים.

ההנחה הראשונה כללה גם הנחה רטרואקטיבית לכל שנת 2014, ובכך יש משום בשורה טובה לנכי צה"ל. עם זאת, התברר לאגף השיקום כי כמה זכאים לא קיבלו את ההנחה אף שפרטיהם הועברו ממשרד הביטחון לרשות המים, עקב תקלה בתאגיד המים. התקלה הזאת מטופלת על-ידי אגף השיקום מול תאגידי המים, ואגף השיקום יעקוב אחר תיקון תקלה זו. בנושא הנחה בחשבון החשמל, ועדת הכספים, בראשות חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, התכנסה לדיון ואף אישרה עקרונית מתן הנחה בחשבון החשמל לזכאי אגף השיקום שיעמוד בקריטריונים שיוסכמו בין אגף השיקום לבין ארגון נכי צה"ל. באותה ישיבה ביקשו נציגי האוצר ומשרד התשתיות פרק זמן נוסף כדי לעיין בנושא לפני קבלת החלטה סופית. לפי בדיקת אגף השיקום, טרם הותקנו התקנות בנושא החשמל על-ידי משרד האנרגיה. אני מקווה ששר האנרגיה יזרז את התקנת התקנות הללו. אגף השיקום ימשיך לעקוב אחרי התקנתן, כדי שהתקנות הללו יאפשרו לאגף השיקום להעביר את רשימות הזכאים לפי אמות המידה שייקבעו לקבלת ההנחה. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וגם לחבר הכנסת חיים ילין, וגם לחבר הכנסת עפר שלח. אני רוצה לפתוח ולומר: תודה רבה לך, אדוני סגן השר, על ההתייחסות, אבל אנחנו צריכים לזכור, נכי צה"ל, אין להם אבא ואימא אחרים. משרד הביטחון הוא האבא והאימא שלהם. הם לא חשבו כשהם הלכו לסכן את נפשם, את גופם, שהם יצטרכו אחר כך לעמוד כמו קבצנים בפתח של משרדים שונים, ולנסות לבקש: בבקשה שימו את מה שאתם מחויבים על-פי חוק. זה תפקידו של משרד הביטחון, לתכלל בין המשרדים, לרוץ בין המשרדים, לדאוג שהמשרדים השונים עושים את מה שהוטל עליהם כחובה. אני רוצה לומר עוד משהו: על-פי חוק החשמל משנת 2007, ניתן לתת הנחות לצרכנים מעוטי יכולת או בעלי מוגבלויות בשיעור של 1.5% מסך המחזור החודשי. אני רוצה לומר שעשר קבוצות שונות נכנסו עד לפני כשנה, כשניסן סלומינסקי היה יושב-ראש ועדת הכספים. קבוצה אחת הוחרגה, והיא הקבוצה הכי משמעותית אולי, כי היא קיבלה תעדוף על-פי חוק, ונקבע על-פי חוק שהם צריכים להיות קבוצה מועדפת. לשנים האלה בעצם, את אותה קבוצה שנקבע על-פי חוק שהיא מועדפת החריגו, ולא נתנו להם את ההטבות. כאשר הייתה החלטה כן לתת להם את ההטבות,

מעל 30% נכות בקריטריונים מסוימים וכדומה, הדברים לא הגיעו לידי מיצוי. לא רק זה, הם לא הגיעו לידי הלכה למעשה. האם גם פה ההחלטה תהיה רטרואקטיבית משנת 2014 או שעוד הפעם ירצו לדעת, העבירו או לא העבירו, או תזרקו אותם עכשיו ממשרד האנרגיה למשרד המשפטים שצריך לאשר. אתם צריכים להיות בעלי-הבית, אתם האבא והאימא של נכי צה"ל.

תודה לחברת הכנסת לוי אבקסיס. חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו, חבר הכנסת עפר שלח. כבוד היושב-ראש, סגן שר הביטחון, אני רוצה להמשיך את הקו של חברת הכנסת אורלי,

כתובת אחת וזה משרד הביטחון. אי-אפשר למרוח את כולם. אני רוצה עכשיו לפתוח את המניפה טיפה: כיתות הכוננות בעוטף-עזה מגויסות למילואים. הם חיילים לכל דבר, חלקם נהרגו, חלקם נפצעו.

הוויה-דולורוזה שצריכות לעבור המשפחות מול משרד הביטחון כדי לקבל את

כדי שיכירו אותן כחלק ממשרד הביטחון הוא בלתי נסבל. סגן שר הביטחון, אני אומר לך את זה ברמה האנושית, מה זה קשור לשאילתה? זה חלק מהשאילתה, אני פותח את המניפה, מה לעשות. זה משרד הביטחון שצריך להכיר גם בנכי צה"ל שהם אנשים שגויסו מתוך כיתות הכוננות במצב של חירום. צוותי הצח"י, צוות חירום יישובי, שלא גויסו, ואנחנו נראה ב-9 ביולי, בטקס לשנה ל"צוק איתן", משפחה אחת שמגיעה ומשפחה אחת שלא מגיעה כי מפלים. אז אני מבקש ממך: יש כתובת אחת, אל תאשים אף אחד. קחו מנהיגות במשרד הביטחון, תכירו במי שצריך להכיר כדין, את מי שגייסתם ואת מי שנתנו גם את גופם וגם את החיים למען המדינה.

תודה, חבר הכנסת ילין. חבר הכנסת עפר שלח, שאלה נוספת. לאחר מכן, תשובת סגן שר הביטחון. אדוני סגן שר הביטחון, צריך להרחיב את היריעה, אבל גם אפרופו העניין הזה, תראה, הרי מה שהעלתה חברת הכנסת לוי אבקסיס זה חלק מתופעה יותר רחבה, והיא קריסה בפועל של אגף השיקום כתוצאה מזה שהוא נסתם, בין השאר כיוון שמוכרים כנכי צה"ל אנשים שהם לא באמות המידה שאתה,

ואני מניח שכל חברי הכנסת תופסים כראויות לנכי צה"ל. השבוע עלתה לוועדת השרים הצעת החוק שלי, של יישום מסקנות ועדת גורן. ההצעה הזאת היא הצעה שניסחתי יחד עם משרד הביטחון בכנסת הקודמת, קודמה על-ידי משרד הביטחון, וראה זה פלא, כשהיא עולה עכשיו, אומרים שתהיה הצעה ממשלתית, ואני לא רואה אותה בעין. לכן אני רוצה לשאול: האם ומתי מתכוונים סוף-סוף להעלות את ההצעה, ליישם את מסקנות ועדת גורן שמתעכבות מדצמבר 2010, כבר כמעט יותר מארבע וחצי שנים, ולהציל את אגף השיקום ואת נכי צה"ל.

דיברו חיים ילין ועפר שלח. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, לגבי דבריה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אגף השיקום אכן אחראי לכל נושא השיקום של נכי צה"ל. הוא לא מתחמק, אבל כדי שהוא יוכל לפעול הוא ממתין לתקנות של משרד האנרגיה, אנחנו לוחצים עליהם. אני רק מזכיר לך שמדינת ישראל בחצי השנה האחרונה לא פעלה. לא היה אפשר להתקין תקנות בחצי השנה האחרונה כי לא הייתה ממשלה, ומשרדי הממשלה היו משותקים. אני סמוך ובטוח שחברי שר האנרגיה יזרז את התקנת התקנות, ומייד כשיותקנו התקנות אגף השיקום יפעל כדי לבדוק על-פי אמות המידה, מייד, אני אשלים. כדי להכניס את כל נכי צה"ל למסגרת התקנות. זה יהיה רטרואקטיבית, כמו שעשינו באגף המים, שזה היה רטרואקטיבית מתחילת 2014. אני מניח שאותו דבר ייעשה גם כאן, זה יהיה רטרואקטיבית מתחילת 2014. לגבי צוותי הכוננות, חבר הכנסת ילין, אני לא מכיר את הסוגיה. אני אשמח אם תרצה לדבר אתי ואני אשמח לעזור. לגבי אגף השיקום,

אני מודה, אינני יודע למה משרד הביטחון התנגד להצעת החוק שלך,

לא מכיר את העניין, אני יודע, והתשובה, יכול להיות. בניגוד לך, אני לא מתבייש לומר שאני לא יודע הכול. יש דברים שאני לא יודע, ובעניין הזה אני לא יודע. אני אלמד את הנושא, השר שטייניץ יודע מצוין. בסדר, שאלת אותי, אני עומד כאן. לו היית שואל אותי מראש, הייתי בודק את העניין.

אני אבדוק את העניין, ואם תהיה לי תשובה מעניינת אני גם אשיב לך.

תודה, אדוני סגן השר. אני מודיע שמאחר ששר התחבורה כרגע לא נמצא במליאה, אנחנו לא ניגש לשאילתות הבאות אלא נשלב אותן במהלך סדר-היום בהמשך היום, ואנחנו עוברים עכשיו לחקיקה.

הצעת חוק פ/345, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה 2015, של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני. חבר הכנסת מקלב, פה? חבר הכנסת מקלב, בבקשה, הנמקה מהצד. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לפתוח בחקיקה הפרטית, בחוק הראשון שמגיע לכנסת העשרים. לא סתם,

שכן הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מאוד מאוד חברתית במהותה. היא הגנת הצרכן, ואולי התחילה את התהליך הזה, ההצעה הונחה כבר על-ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי בכנסת התשע-עשרה, אבל הפעם ועדת השרים אישרה את זה, בכנסת העשרים,

שגם כן, אני מניח שיש מי שיענה, אבל מה אכפת לי שלא יענו, העיקר שאנחנו נצביע בעד הצעת החוק הזו, שבאה להגיד שספק או מישהו אחר שרוצה לנקוט הליכים משפטיים או הליכים של הוצאה לפועל כלפי צרכן שלו או לקוח שלו, חייב לפני כן ליידע את הלקוח על מה החוב, ההסכם שנעשה בינו לבין הלקוח, מה הגודל, על מה וכמה ולמה. כי במצב בשטח, רבים מהספקים עלומים, העסקאות היו דרך הטלפון או עסקאות שנעשו מרחוק, עסקאות שנעשו לפני שנים רבות, מחכים כמעט

לאחר חמש, שש ושבע שנים, ואז שולחים: אתה לא עמדת בתנאים, במה שאנחנו סיפקנו לך. הלקוח לא זוכר על מה, לא יודע שסיפקו לו כאלה חבילות,

חבילות תקשורת, חבילות אחרות ודומות. ולכן אנחנו מבקשים לחייב את הספק: קודם שאתה מתחיל בכל הליך משפטי בהוצאה לפועל, תיידע את הלקוח מה מהות החוב,

מתי נעשה החוזה, האם סיפקת או לא סיפקת. זה ייתן את הכלים לאותו נתבע לעמוד ולהתמודד, והוא לא צריך שכלי ההתמודדות היחיד יהיה לו בבית-המשפט או על-ידי לקיחת עורכי-דין או מישהו ממקצוע אחר. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. השר אריה מכלוף דרעי ישיב במשולב על שלוש ההצעות. כרגע נעבור להנמקה של חבר הכנסת יואל חסון, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן) בבקשה,

נברך את אורחינו מאוסטרליה, בוב ורות מגיד, Welcome to Israel, welcome to the Knesset. It is a pleasure having you here. בבקשה, יואל. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אני שמח להציג את הצעת החוק הראשונה שלי בכנסת העשרים, הצעת חוק שאני מעריך ומקווה שצפויה לעבור. כולנו זוכרים ומכירים את פרשת "איקיוטק" המפורסמת, שבה בן-לילה, יום אחד, קיבלו עשרות-אלפי אזרחים דרישות חוב על כביכול שירות סלולרי או אחר שהם קיבלו בעבר. רוב אותם אזרחים מצאו את עצמם בסיטואציה של חוסר יכולת אמיתית להתגונן. לא הייתה להם בכלל הכרה או הבנה מאיפה החוב הזה, מתי הוא נוצר, האם הם באמת יצרו את החוב הזה, האם הוא חוב אמיתי. וגם אותם אזרחים שניסו לפנות, להתקשר, להבין, מה שהם קיבלו, במקרה הטוב, זה מספרי טלפון של עורכי-דין, שפשוט אמרו להם: או שתשלמו או שנלך להליכים משפטיים. והמציאות הזאת, שיש לכמה חברות עסקיות מין תרבות כזאת של, אני קורא לזה שיטת "מצליח", שמצליחה, שהולכים ויוצרים מראית של חוב, גם אם הוא חוב קטן, מנפחים אותו, דוחים אותו, לא מבקשים אותו מייד אלא עוברות כמה שנים טובות, כדי שהחוב הזה יצבור ריביות ויגיע לסכומים גבוהים, ואז אתה מוצא את עצמך מול חובות שרובם בכלל קשורים לריביות שהצטברו עם הזמן. הצעת החוק שלי, ואני מבקש,

גם לתת כאן בדיון קרדיט לחבר הכנסת התשע-עשרה בועז טופורובסקי שקידם את הצעת החוק הזאת, נאבק עליה, נלחם עליה.

מפאת העובדה שהקדנציה הקודמת הייתה קצרה, הוא לא הספיק להביא אותה לידי יישום. אז אני הגשתי את הצעת החוק הזאת, אני חושב שזו אחת ההצעות הראשונות שהגשתי מהרגע שנבחרתי לכנסת העשרים, ואני חושב שהצעת החוק הזאת הולכת לעשות כמה דברים משמעותיים בעולם הזה של ההתקשרויות בין לקוחות לבין חברות עסקיות או שירותים. דבר ראשון, כל התקשרות וכל פעולה עסקית כזאת או אחרת חייבת להיות מתועדת. זה לא יספיק שזה יהיה בכל מיני אישורים בסמ"סים או אישורים סלולריים. כאשר יבואו וידרשו ממך חוב, אחרי שהצעת החוק הזאת תעבור, החברה תצטרך להוכיח שאתה אכן התקשרת, והיא תצטרך להוכיח את מהות ההתקשרות, והיא תצטרך להוכיח את מהות השירות, וזה דבר שישנה לאין-ערוך את המציאות העסקית בין עסקים לבין לקוחות. וגם לגבי ההתראות, ראוי וצריך, כאשר חברה מבקשת לגבות חובות, ראוי שלפני שהיא תפעיל כל מיני שירותים משפטיים ועורכי-דין והוצאות לפועל, בשלב המקדים, קודם כול לשלוח בקשת תשלום רגילה, שכוללת את מהות השירות, על מה השירות הזה ניתן, מה בדיוק העלות הבסיסית של השירות, על מה השירות, מה הוא כולל או מה המהות של השירות הזה. וזה למעשה דבר שאנחנו נשנה, ואנחנו מבקשים לשנות בהצעת החוק. אני מקווה מאוד שגם הצעת החוק הזאת תשפר, אומנם אין לנו חוקים רטרואקטיביים, אבל היא תיצור מציאות כזאת שגם דברים שהיו לפני החוק, למעשה, ברגע העברת החוק בקריאה שנייה ושלישית, בעזרת השם, זה כבר ייתר, וזה גם ישנה את המציאות של מה שקיים. אני רוצה להגיד משהו חשוב בעניין הזה, נוסף.

חס ושלום, לא מבקש, וגם הכנסת לא מבקשת להגן על מי שחייב כסף או מי שלא עומד בתשלומים שהוא צריך לשלם. מי שצרך שירות וקיבל אותו, צריך לשלם על השירות הזה. זה לא אותו דבר. אנחנו לא מדברים על המקרים האלה. אנחנו מדברים על שירותים שלא בהכרח ניתנו בכלל, אנחנו מדברים על שירותים שלפעמים היו מוגבלי זמן והמשיכו להאריך אותם. אנחנו מדברים בעיקר, לצערי, על חברות מסוימות, חלקן מפוקפקות, שמשתמשות בשיטה הזאת כדי לגבות כספים מאזרחים. וחברים, רוב אזרחי מדינת ישראל, כשהם רואים מכתב מעורך-דין, הם רואים תביעה שכוללת איום בהוצאה לפועל והסכומים הם סבירים בעיניהם, הם מוותרים מראש. הם משלמים, אדוני היושב-ראש.

נילחם על הדבר הזה עכשיו. הם מקבלים את זה ומשלמים את זה. וזאת שיטה, כמו שאמרתי קודם, שמצליחה להמון עסקים. ואנחנו בהצעת החוק הזאת מתכוונים לעצור את התופעה הזאת, לסייע לציבור הישראלי להתמודד מול חברות שדורשות כספים, לא תמיד מן הדין, אלא הרבה פעמים דרישות מפוקפקות. אני רוצה להודות לממשלה על התמיכה בחוק. אני מבין שנדרשת רמה של תיאום בתהליך חקיקת החוק הזה עם כמה משרדים: המשפטים, התקשורת,

וזה בעיני בסדר גמור וזה הגיוני. מכיוון שהצעת חוק כזאת, חשוב שנגיע לדיון עליה בוועדת הכלכלה, כך זה נראה לי הגיוני, ואני מקווה, חשוב באמת שנצלול אל הפרטים, נבין בדיוק וניתן מענה כולל, כיסוי מקסימלי, על מנת באמת לפתור את הבעיות שקיימות עד היום ולייצר את המציאות שאנחנו מבקשים, לתקן. ולפיכך, חברי חברי הכנסת, אני מבקש את תמיכתכם בהצעת החוק הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת חסון. אנחנו עוברים להצעה השלישית. חבר הכנסת מיקי לוי, הצעת חוק פ/1055, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן). בבקשה, הצעה מוצמדת, כמובן.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שמונחת לפנינו קודמה על-ידי חבר הכנסת לשעבר בועז טופורובסקי בכנסת הקודמת. זו ההזדמנות להודות גם לחבר הכנסת יואל חסון ולאחרים על קידום ההצעה, וברוב יושרו חסון אף הדגיש שמי שהתחיל את זה הוא בועז טופורובסקי. בועז השתתף בעשרות הפגנות נגד אותה חברה, עם אותם אזרחים שאותה חברה שלחה להם מכתבים מעורכי-דין ואף גררה אותם לבתי-משפט, אזרחים מן השורה, שמצאו את עצמם פעם ראשונה עומדים בבית-משפט על לא עוול בכפם. אינני בא להסיר את האחריות מאותם אזרחים, אבל החברה הנדונה וחברות תוכן אחרות, שפעם אחת מכרו תוכן כלשהו לאזרח לשימוש באתרים שלהן, אותו אזרח היה יכול לגלוש אפילו פעם אחת, התקופה שננקטה על-ידי אותה חברה, עוד שנה ועוד שנה, מבלי שהאזרחים בכלל ישתמשו בתוכן שאותה חברה סיפקה להם. יתרה מכך, המעבר משנה לשנה, לטעמי, אינו חוקי, הוא ניצול תמימותם של אזרחים. ולכן החשיבות של החוק הזה היא חשיבות צרכנית מן המעלה הראשונה, והוא בא, בהחלט, להגן על האזרחים מול אותם בעלי חברות תוכן שגרמו להם להתקשר אתן וגררו את האזרחים לבתי-המשפט. אדוני, רק אתמול קראתי באחד העיתונים הכלכליים, שחברת "איקיוטק" הפסידה פעם נוספת במשפט שנערך לפני כחמישה ימים. אזרח שפעם אחת, ביום מסוים, קנה את השירות שלהם, אחרי שבע שעות חזר בו, שלח להם פקס וביקש שלא לקנות את התוכן. לתומו, הוא חשב שזהו, בזה הוא סיים. הוא אף ליווה את הפקס שהוא שלח בשיחה, ואמרו לו טלפונית: אין לך מה לדאוג. אחרי ארבע שנים שהוא לא עשה אפילו פעם אחת שימוש בגלישה, והיום באמצעים הטכנולוגיים אפשר לדעת כמה פעמים האזרח מנצל את אותו שירות וכמה פעמים הוא גולש, אחרי ארבע שנים גררו אותו לבית-משפט, הגישו תביעה על 16,000 שקלים, אם אני לא טועה. אף שהוא איבד את הפקס, בית-המשפט האמין לו, כי החברה לא הצליחה להוכיח באמצעים טכנולוגיים כמה פעמים אותו אזרח גלש כדי לצרוך את התוכן, ובהחלט, אותו אזרח לא גלש. זוהי הצעת חוק חשובה מאין-כמוה, שבאה להגן על האזרחים. אני ממליץ לכולנו, לכל חברי הבית, לתמוך בה מצד אל צד בגלל החשיבות הצרכנית שלה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. אני מבין שהשר שאמור להשיב, הלוא הוא שר הכלכלה, חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, לא נמצא כאן, ולכן אנחנו יכולים לעבור להצבעה, אלא אם יש מי מחברי הכנסת שרוצים להתנגד להצעות החוק האלה. אין כאלה, ולכן אנחנו עוברים להצבעה, בוודאי בנפרד על כל הצעת חוק. ההצבעה הראשונה היא על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה 2015, של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני. זה החוק הפרטי הראשון. קריאה טרומית, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום

חברי הכנסת, 41 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה 2015, של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני, אושרה על-ידי המליאה ותועבר לוועדת הכלכלה של הכנסת להכנתה לקריאה ראשונה. אני מודיע לפרוטוקול שחברת הכנסת מיכל רוזין הייתה במקומה, ניסתה להצביע וההצבעה לא נקלטה.

ואותו דבר לגבי חברת הכנסת חנין זועבי. שתיהן התכוונו לתמוך, אני מניח, בהצעת החוק.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יואל חסון, מי בעד? מי נגד? קריאה טרומית. נא להצביע. הצעת חוק דומה או זהה להצעת החוק הראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה 2015, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 47, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם הצעתו של חבר הכנסת יואל חסון, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח התראת תשלום לצרכן), אושרה ותועבר לאותה ועדת הכלכלה של הכנסת להכנתה לקריאה ראשונה.

2015, של חבר הכנסת מיקי לוי, שהוצמדה להצעת חוק קודמת,

יואל חסון, אותו נושא, מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

זה עכשיו מיקי לוי, אכן. יש זמן גם להצביע וגם לשבת במקום, הרגת לי חבר

אדוני יושב-ראש הקואליציה, שב דקה, הכול בסדר היום בקואליציה. הכול בסדר. אני מבקש כעת לקדם בברכה משלחת מיוחדת של רמי-מעלה הנמצאים אתנו כעת ביציע האורחים, משלחת של שגרירים ממדינות האיחוד האירופי המבקרים בכנסת כחלק מסיור היכרות עם פרויקט "כנסת ירוקה". כן, אפשר למחוק כפיים, אכן. (מחיאות כפיים) כפי שכבר התרשמתם, מכובדינו האורחים, כשאנחנו מתגאים בכך שהכנסת היא הפרלמנט הירוק בעולם, אין זו רק הצהרה או ססמה, אלא מציאות שאותה עשינו כאן בכנסת בהשקעה רבה,

עד כדי מהפך אמיתי בצריכת האנרגיה שלנו ובדרך החשיבה ביחס לסביבה ולשימורה. אני שמח לציין שזה ביקור ראשון מסוג זה שאיננו פוליטי של משלחת אורחים רמי-דרג, שבדרך כלל עוסקים בנושאים הנוגעים ליחסי ישראל עם שכנותיה. הפעם אנחנו מתמקדים באנרגיות מתחדשות ובכך שהכנסת מובילה את המגמה הזאת בגדול, תוך חשיבה אחרת, שיש בה חדשנות, תעוזה וראייה למרחוק. הכנסת מוכיחה שכבית-המחוקקים היא איננה רק מטיפה ומחוקקת חוקים, אלא שממנה יוצאת תורה, יוצאת הבשורה הירוקה לכל מקום בארץ ובעולם. בהקשר זה אציין את שורת ההסכמים שחתמה הכנסת לשיתופי פעולה בתחום זה עם פרלמנטרים ברחבי העולם, כך שההשפעה של המהלך הזה כלפי חוץ כבר נותנת אותותיה. אנחנו מוכיחים בכך שניתן לבסס דיאלוג פורה סביב נושאים מסוג זה שיש עליהם קונסנזוס, מה גם שראוי לציין כי הכנסת היא שקיבלה את הפנייה לארח את המשלחת החשובה, ואנחנו שמחים כי הצלחנו ליצור עניין סביב נושאים אלה. הנה לנו אם כן עוד סיבה לטובה להתנגד בכל תוקף לרוח הרעה של חרמות למיניהם. במקום להחרים, בואו נדבר, במקום לנסות לבודד ולהתבצר באיבה, הבה נשלב ידיים בתחומים המשותפים לכל בני המין האנושי: הסביבה, הקיימות, האנרגיות המתחדשות. אני מקווה כי כשם שהגעתם אתם, אורחינו המכובדים, להתרשם מן העשייה הזאת, יגיעו לכאן שגרירים וגם קולגות שלנו ממדינות נוספות ומגוונות, כמו גם יושבי-ראש ועדות מפרלמנטים עמיתים, כך שנבסס שיח פורה תוך דאגה כנה לעתיד העולם והאנושות. תודה רבה לכם. Welcome to the Knesset. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בחקיקה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת עפר שלח על מנת לנמק את הצעת חוק הפרשנות (תיקון, הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית). ההצעה היא של חברי הכנסת שלח וגרמן. תשיב שרת המשפטים, כשנראה אותה כאן. יש כאן בעצם שלוש הצעות חוק, ולאחר מכן נשמע את התשובה, אבל תשובה והצבעה יהיו במועד אחר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק שהגשנו היא הצעת חוק קצרה, שנוגעת בזכות בסיסית, שקשה לי להבין איך מישהו בכלל מתנגד לה. משמעותה היא שבכל מקום, זה חוק הפרשנות, החוק שלפיו מפרשים חוקים במדינת ישראל, היא אומרת שבכל מקום, בכל חוק שבו יש איסור על הפליה, זה יכלול גם איסור של הפליה על רקע של זהות מגדרית או נטייה מינית. הצעת החוק הזו עברה בקריאה טרומית בימי הממשלה הקודמת, אני הגשתי אותה גם אז, וגם חבר הכנסת ניצן הורוביץ הגיש הצעה דומה. היא עברה בכנסת הקודמת, ולא קודמה מכל מיני טעמים שיש לי חשד בהם, בין השאר גם בלחץ של מפלגות שנמצאות בתוך הקואליציה הנוכחית. וזה מביא אותנו להצבעה בוועדת השרים לחקיקה, שעסקה בהצעה הזאת השבוע. גם נציגי הליכוד וגם נציגי כולנו, שתי מפלגות שמתהדרות בתמיכתן בזכויות הקהילה הלהט"בית, וראש הממשלה שלח ברכה לשבוע הגאווה, וכולם פתאום חסידים של זכויות הקהילה ושל זכויות אדם בכלל, הנציגים שלהן, פרט לשרה גילה גמליאל, שאני משבח אותה על הצבעתה, כל הנציגים האחרים או יצאו מהחדר או הצביעו נגד, והקפידו שבסופו של דבר זה לא יעבור בוועדת השרים לחקיקה, מה שגורם לזה, כמו שכל חברי הכנסת כאן יודעים, זה יוצר מצב שהקואליציה תצביע נגד והצעת החוק תיפול. אחר כך נציגי הליכוד, שקיבלו את התגובה מהציבור, שהבינו מהציבור שמה שהם עשו זו חרפה, עשו תרגיל מוכר: לקחו את הצעת החוק והעתיקו אותה ככתבה וכלשונה, פסיק לא הזיזו בה מטעמים של נטייה או הגדרה, ועומדים להגיש אותה.

מכיוון שאני באופן אישי, וגם חברי עמר בר-לב וחברת הכנסת גלאון, שלא דיברתי אתה אבל אני חושב שהיא באותו מקום, נמצאים במקום שלנו יותר אכפת מהעניין עצמו, יותר אכפת מזכויות הקהילה הלהט"בית ומזכויות האדם בכלל ולא מזהותם של החותמים, אני הצטרפתי להצעת החוק הזאת. הצטרפתי אליה, אני רוצה שהיא תוגש ואני רוצה שהיא תעבור.

אותי לא מעניין הקרדיט הפוליטי, אלא הדבר הזה שאנחנו נלחמים עליו מהיום הראשון שלנו בכנסת. אבל לאור כל מה שאמרתי, ואני אומר את זה גם לך, חברת הכנסת מירב בן ארי, את חדשה פה, ותאמיני לי, עומד מאחורי הדבר הזה הרבה יותר מהסיפור המגונה כשלעצמו של קרדיט פוליטי כן או לא. אתן יכולות לצעוק. תאמינו לי, אני מכיר את זה היטב. עומד מאחוריו הרבה יותר.

כל מה שקרה פה הוא תכסיס כדי לעכב את ההצבעה,

וכדי שבסופו של דבר ההצעה הזאת לא תעבור. ולכן אני עושה דבר מאוד פשוט: אני מעלה את ההצעה, אני סיכמתי עם שרת המשפטים שתהיה הצבעה במועד אחר, ואנחנו נותנים לקואליציה את כל הזמן כדי לקדם את הצעת החוק הזאת, שגם אני חתום עליה. ואני אומר לך, חברת הכנסת בן ארי, עוד נכונות לך הפתעות בעניין הזה. הקואליציה הזאת בנויה מחומרים, לא את באופן אישי, אבל היא בנויה מחומרים שלא עשויים להעביר את הצעת החוק הזאת. אם זה לא יהיה, אנחנו נעלה אותה להצבעה ונגלה את חרפתכם. מירב, זו הצעה, ממשלתית.

ואני מניח שרוב חברי האופוזיציה, נהיה כאן ונצביע בעד. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת עפר שלח. אני רק לא הבנתי על מה הוויכוח, חבר הכנסת מיקי לוי. אני, סליחה, הוא, מניצן. אמרתי זה, לא, לא אמרת אני לא ממהר לשום מקום, אני ממילא כאן עד סוף היום, אז תחליטו אם אתם רוצים לנמק את ההצעות או להתווכח שם

אני אומר,

אני מחכה שיסיימו שם את הוויכוח שלהם. הרי לאף אחד לא אכפת מן הקרדיט, רק מן העניין, ולכן כבר עשר דקות כולם רבים על הקרדיט.

אני כבר שאלתי: אם לאף אחד לא אכפת מן הקרדיט אלא רק מן העניין, אז על מה רבים כבר עשר דקות במליאה, על העניין או על הקרדיט? בבקשה, חברת הכנסת זהבה גלאון. מה? סליחה, סליחה, מי עכשיו? זהבה גלאון, כן. חברת הכנסת זהבה גלאון תנמק את הצעת חוק הפרשנות (תיקון, הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית). היא הוצמדה להצעת חוק קודמת ולכן לרשותך עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שחבר הכנסת שלח הציג כאן עכשיו מעל הדוכן הוצגה גם בכנסת הקודמת על-ידי חבר הכנסת שלח וחבר הכנסת לשעבר ניצן הורוביץ, ולצערי ההצעה הזו נפלה. אני שמחה שכמה חברי, לא, היא עברה בטרומית. עברה בטרומית, סליחה. היא לא התקדמה כי יצאנו לבחירות,

נכון, נכון. תודה, תודה, תודה. אני מודה,

שאני לא מצליחה להבין על מה המהומה. שורה של חברי כנסת הגישו מחדש את ההצעה, שבאה באמת לתקן עיוות מאוד מאוד משמעותי כלפי הקהילה הגאה, הקהילה הלהט"בית. ולמה היא באה לתקן את העיוות הזה? כי יש היום המון שינויים בחקיקה שבאים לשפר דברים נקודתיים שאוסרים הפליה מטעמי נטייה מינית, בכל מיני חוקים, שיפורים שנגזרים מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. באה ההצעה הזו ואומרת: הגיע הזמן לתקן את חוק הפרשנות, שייתן מענה כולל בשורה של חוקים, בשורה של סעיפים, שלא תיתכן הפליה מטעמי מגדר, זהות מגדרית, או מטעמי נטייה מינית. הדבר הזה צריך להיות כל כך מובן מאליו, ופתאום אני שומעת מהומת אלוהים בכנסת. ועל מה המהומה? יש ממשלה חדשה, ואנשים חושבים שהם המציאו את הגלגל. אז האם כשאופוזיציה מציגה הצעת חוק שהיא הצעה נכונה, הגיונית, האם האופוזיציה, ששומעת איך ראש הממשלה פונה במצעד הגאווה, ביום הגאווה, לקהילה הגאה ומשתבח בהישגים של מדינת ישראל, איך אותה קואליציה, כשמדובר באופוזיציה, לא תומכת בחקיקה שבאה לתקן עוול שמופיע בספר החוקים בשורה של חוקים? ואני שומעת את חברותי מהקואליציה מסבירות לנו היום,

שאת זה עוד לא שמעתי. אולי שמעתי פעם. מסבירה לנו היום ש"אנחנו" קרי, הקואליציה, "אנחנו נגיש הצעה חדשה". אם אתם רוצים להגיש חדשה,

תגישו. אבל מה עניין שמיטה להר-סיני? מה זה רלוונטי? למה לא לאשר את ההצעה הזאת אם ההצעה נכונה? תגישו, תצטרפו. אתם עוצרים חקיקה, ולא בגלל החקיקה לגופה, אלא כי זה לגופו של איש, או לצורך העניין, אישה או אנשים. זה עוד לא שמעתי. מה, תגישו הצעה מוצלחת יותר? טובה יותר? נכונה יותר? הרי זה פשט מחפיר לשמוע את הטיעון הזה. ואני רוצה להגיד לחברי חבר הכנסת שלח: אני הולכת אתך, זה מה שהעלית, אתה היוזם הראשון, ואני זורמת אתך כמובן. אני סקפטית לגבי היכולת של הממשלה הזו לתמוך בהצעה כזו, בגלל ההרכב הקואליציוני שלה. וזה שהיום חברי כנסת מהקואליציה מושכים זמן ואומרים "אנחנו נגיש הצעה אחרת, טובה יותר", זה לא לכבודה של הכנסת.

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת עמר בר-לב לנמק את הצעת חוק הפרשנות (תיקון, הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית). ההצעה הזאת הוצמדה להצעה הקודמת, כלומר של עפר שלח ויעל גרמן, לכן גם לרשותך,

עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש וחברי חברי הכנסת, אני מאוכזב, אבל עם אופטימיות זהירה. אני מאוכזב שוועדת השרים לחקיקה התנגדה להצעת החוק הזאת, אבל אני בכל אופן אופטימי,

קצת אופטימי, לאור זה שחבר הכנסת קיש אתמול, לא משנה אם זה תרגיל פרלמנטרי כזה או אחר, החליט להגיש את אותה הצעה. אני מאוד מקווה שהוא אכן יגיש אותה, ואני מאוד מקווה שמזה שהוא חבר בקואליציה ובליכוד הוא באמת יצליח לשכנע את ועדת השרים להצביע בעדה. אני מאוד מאוד מקווה שזה לא סתם עוד תרגיל בשביל למשוך זמן, ועכשיו אנחנו מושכים את הבקשה להצבעה, ועכשיו ילכו לאיבוד עוד כמה חודשים, והסיבה היחידה, התברר בדיעבד, כי אנחנו לפני שבוע חגגנו את מצעד הגאווה, ורוב חברי הכנסת, כולל מהקואליציה, הביעו תמיכה ועידוד, ולכן לא מתאים לקואליציה שבחודש כזה, בשבוע כזה, הצעה כזאת תיפסל. אני מקווה שזה לא תרגיל, וחבר הכנסת יואב קיש, אני מאוד מקווה, אני מאוד רוצה להגיב, רק לא נותנים לי.

לא, אני מפרגן לך. לפני שאסיים אני רוצה לציין את החוג הגאה של מפלגת העבודה, שעושה רבות למען הקהילה. ברשותכם, אקריא את דבריהם של ראשי החוג, נועה גולני וניב זוניס, לאחר שנודע להם על התנגדותה של הממשלה בוועדת השרים, ואני מקריא: לפני כמה ימים צעדו יותר מ-120,000 איש בתל-אביב במצעד הגאווה הכי גדול שהיה בישראל. במהלך החודשיים הקרובים יתקיימו מצעדים ואירועי גאווה בכל רחבי הארץ, שמהם תצא קריאה עיקרית, הדרישה לשוויון. לצערנו, גם היום החברה הישראלית אינה שוויונית לקהילת הלהט"ב, והאפליה עדיין קיימת במקומות שונים. הצעת החוק שהממשלה התנגדה לה מנסה לתת מענה על חלק מאותן עוולות. בבחירתה התמוהה ממשלת ישראל אומרת שזה בסדר להפלות אנשים רק בשל היותם מי שהם,

בני-אדם, אנשים בעלי נטייה מינית או זהות מגדרית שמישהו חושב שאינה ראויה. אנחנו חושבים שהיא ראויה, ונמשיך לפעול להבטיח חברה שוויונית לכל אחד ואחת. לכן אני שוב מעודד את חבר הכנסת קיש לקדם ולהגיש את ההצעה שלו. אני מאוד מקווה שזה לא תרגיל פרלמנטרי, לדחות את זה, ואני מצטרף לחברי עפר שלח ולחברתי זהבה גלאון בבקשה הזאת ובאי-דרישה לקיום הצבעה. תודה רבה. תודה גם לחבר הכנסת עמר בר-לב. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו כעת נשלב את השאילתות הדחופות בסדר-היום. אני מזמין את שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ לעלות לדוכן. חבר הכנסת גנאים, הזמנתי את כבודו לעלות לדוכן. חבר הכנסת יצחק וקנין, אבקש לגשת למיקרופון באולם. הוא שאל שאילתה שמספרה 29, בנושא: נגישות לנכים בעלייה לאוטובוסים. שר התחבורה, מטבע הדברים, ישיב לו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בוועידת נגישות ישראל נאמר כי כ-40% מתחנות האוטובוסים בלתי נגישות לאנשים עם מוגבלויות. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

האם ההקלה על הנכה אמורה להיות בתחנה או במדרגות האוטובוסים? 3. מי אמור לוודא נגישות לבעלי מוגבלויות? 4. מה תעשה להקלה על כל בעלי המוגבלויות? תודה, אדוני השר. תודה לחבר הכנסת וקנין. אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת יצחק וקנין, שאילתה דחופה בנושא נגישות לנכים בעלייה לאוטובוסים. השאילתה הועברה להתייחסות מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, ולהלן תמצית התשובה: 1. בהתאם לחוק הקיים, ועל-פי דיווחי הרשויות המקומיות ובדיקות נוספות, כ-85% מהתחנות העירוניות נגישות לנכים. להערכתנו, בתוך כשנתיים תושלם הנגשת כלל התחנות. 2. הקלה על המוגבלים בניידות מתבצעת בתחנות האוטובוס על-ידי הנמכת המדרכה, סימון מקום מיוחד לכיסא גלגלים ועוד.

האוטובוסים העירוניים עצמם נמוכי רצפה וללא מדרגות. 3. האכיפה מתבצעת על-ידי נציבות שוויון זכויות

ציבורית ומתייחסת להיבטי נגישות שונים: שילוט בכתב ברייל בתחנות וכן מערכות כריזה באוטובוסים לעיוורים, לכבדי ראייה, שילוט דיגיטלי בתחנות או באוטובוסים, המציין כל תחנה קרובה לחירשים וכבדי שמיעה ועוד. הערה כללית: בשנת 2010 אישרתי, פעלתי ואושר תקציב מיוחד להנגשת תחנות בסך 75 מיליון שקלים, תקציב חמש-שנתי, כ-15 מיליון שקלים לשנה. אנחנו פנינו לכל הרשויות לביצוע הנגשות, ורק ברשויות בעלות מעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך אנחנו גם מממנים את העבודות. התשלום מתבצע כנגד חשבונית שמעידה על ביצוע העבודות. מיום 1 בינואר 2015, רשות שלא מבצעת את ההנגשה חשופה לצווים אישיים כלפי ראש הרשות, בהתאם לחוק. משרד המשפטים החל לאחרונה בביצוע האכיפה. תודה לשר התחבורה. שאלה נוספת לחבר הכנסת יצחק וקנין. לאחר מכן שאלות נוספות לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס ולחבר הכנסת איציק שמולי. אדוני השר, דווקא תשובתך האחרונה, בסעיף האחרון, היא הבעיה האקוטית ביותר, הביצוע של הרשויות, שהוא מתמהמה ולא מתבצע. ברוב הרשויות זה לא מתבצע. חלק מהרשויות, אכן זה מתבצע, אבל במרבית הרשויות צריך מישהו שידחוף את הנושא הזה,

לצערי הרב, אנשים עם מוגבלויות נופלים בין הכיסאות בטיפול הזה. כנראה לראשי הרשויות זה לא בוער, אבל אני חושב שמישהו צריך, ואני חושב שזה חלק מהתפקיד של המשרד שאתה עומד בראשו, ואני בטוח שאם אתה תיתן יותר, בכובד משקלך תפעל על ראשי הרשויות, אני בטוח שיהיה מזור בנושא החשוב הזה. תודה לחבר הכנסת וקנין. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה, שאלה נוספת. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר התחבורה, אני עדיין שייך לציבור של משתטחי הקברים ומנשקי המזוזות. ביקרתי אתמול עם אלפי יהודים בקבר רחל. אני רוצה לומר לאדוני כשר התחבורה, הגיע אוטובוס מס' 163, שיוצא מהתחנה המרכזית בירושלים, דו-מפרקי, העמיס שם לפחות 170 איש. כשהגיע לצומת גילה, מתוך האחדות של הערבים, בא הנהג, עצר, והעלה עוד קבוצה שלמה של אנשים מצומת גילה, לקח אותם ללא תשלום לצומת הבידוק. ערבים, ללא תשלום. העמיסו עד כדי כך שאישה התעלפה באוטובוס. אני עד לכל מה שאני אומר. כמובן בחזור נשאר אותו אוטובוס, היו צריכים לקחת עוד הפעם 170 סרדינים ולא בני-אדם. זה היה המצב. נזכרתי בטלפון של פקח "אגד" ואני רוצה לשבח אותו, מר אורן, הוא אמר לי, אני בבית-הכנסת. אמרתי לו, תשמע על המצב, נמצאים כאן המון אנשים, צריכים להחזיר אותם העירה, ועם אוטובוס אחד, מספר את כל הסיפור. הוא אומר, אני כבר שולח לך אוטובוסים ממוסך תלפיות, והוא עשה את זה, כל הכבוד, אני ממש משבח אותו.

אדוני השר, מה עושים כדי שמקרים כאלה לא יישנו ושיבינו כבר פעם אחת ולתמיד בחברת "אגד" שהציבור החרדי הוא לא סרדינים, אלה בני-אדם, וצריכים להבין שערב ראש חודש הוא זמן תפילה והולכים להשתטח על קברים, מה לעשות. גם במירון היו אלפים. זה הזמן. מה השר מוכן לעשות בנדון? ואני יודע שאתה מסוגל לעשות ואתה בוודאי מוכן לעשות. תודה לחבר הכנסת מוזס. חבר הכנסת שמולי, בבקשה, אדוני. ולאחר מכן תשובות מפי השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, יש בעולם של האנשים עם הצרכים המיוחדים, מנקודת מבטה של מדינת ישראל, הייררכיה. בתחתית ההייררכיה נמצאים העיוורים, לקויי הראייה, שהמדינה לא מכירה בהם בכל מיני תחומים כאנשים עם מוגבלות. לעצם העניין, אני רוצה להפנות את תשומת לבך, ומבקש שתבדוק את העניין, לשתי תלונות שהגיעו למשרדי. התלונה הראשונה, לא כל נהגי האוטובוסים מקפידים להפעיל את הכריזה, מה שפשוט מותיר במצב של חוסר אונים הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית. והתלונה השנייה, לגבי הרכבת הקלה בירושלים. יש מקומות שבהם המרווח בין הקרון לבין הרציף הוא גדול מדי. אני לא יודע איזה פתרון הנדסי יש לדבר הזה, אם בכלל, אבל זה משהו נוסף שהייתי מבקש שתבדוק. תודה לחבר הכנסת שמולי. אדוני השר, בבקשה.

אחת השאלות לא הייתה קשורה לשאילתה המקורית. אם תרצה להשיב, תשיב. אם לא, תעביר תשובה בכתב לחבר הכנסת מוזס. לגבי חבר הכנסת יצחק וקנין, אנחנו בקשר עם הרשויות, אני רואה בזה מלאכת קודש, כל הנושא של הנגשה לבעלי מוגבלויות. אני חייב לציין שבתחילת כהונתי במשרד, לפני כשש שנים, חמש שנים, ביקרתי בעיר קריית-גת. היה אותו ראש עיר, אבירם דהרי. ראיתי איך הוא משקיע ממשאבי העיר בהנגשת כל התחנות לנכים, זה מאוד הרשים אותי. בעקבות זה,

אנחנו פנינו והנהגנו את התוכנית הרב-שנתית. כך שאנחנו רואים דוגמה שראשי רשויות, מה גם שהם מחויבים בחוק, יכולים כמובן לפעול. אנחנו כמשרד מסייעים ופונים, אבל כדי שלא יהיה ספק, באכיפה הרשות האחראית נמצאת במשרד המשפטים. הרשות שעוסקת בכך היא נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. אני מציע גם לחברי הכנסת, כל תלונה או הערה שיש בנושא, נא להפנות. אני תמיד אשמח שגם יגיע למשרדנו, כגורם שוודאי קשור לנושא, אבל שם סמכות האכיפה. הרב מוזס, טוב, ברוך תהיה, חבר הכנסת מוזס, שירבו אנשים כמוך, שמצאת פתרונות, לפחות בדרך חזרה, נוהג כמנהג בעל-בית, הרי אתה מצוי בענייני התחבורה הציבורית לא פחות ממני ואתה יודע, כמי שנושא את דגל העלייה למירון, לפחות בכל ערב ל"ג בעומר, והשנה אני חושב שהדברים בוצעו בצורה טובה ובטיחותית, תמיד אפשר יותר, אם יש תלונות על פעילות החברות, הרי אתה יודע ואחרים צריכים גם כן להיות מסוגלים, וכמובן אנחנו עצמנו במשרד פתוחים לנושא הזה על מנת להביא לשיפורים או תיקון דברים. אנחנו כל הזמן משפרים את התחבורה הציבורית וגם הביקוש גדל בהתאם. לגבי השאילתה של חבר הכנסת שמולי, העלית סוגיות, אני רק מבקש שזה יועבר אלי בצורה מסודרת, כדי שאני אוכל לטפל ממש מול המשרד. באופן כללי, הרי ברור שבאוטובוסים העירוניים, בצורה גורפת אפילו, יש ההסדרים שבאים לתת פתרון לבעלי מוגבלויות, אם בהנגשה, אם בכריזה, אם בשילוט. כמו שאמרתי, אני מייחס, וההנחיה לכל החברות היא לשים דגש, וההנחיה היא בעצם חובה, שבכל אוטובוס חדש כל המכשור הזה יהיה קיים. אני חושב שבמדינה הזאת יש לנו אחריות מרובה,

כי כאן יש ההיבט גם של מי ששירת,

נוסף על מי שבאופן טבעי או כתוצאה ממחלות או דברים אחרים. חבר הכנסת אילן גילאון יודע ויזם, והוא יודע שאנחנו כתובת של שיתופי פעולה בנושא, ונעשו דברים חשובים, ואני אשמח על כל יוזמה ופנייה כדי לטפל ולתקן את הדברים האלה. תודה לשר התחבורה, הוא נשאר אתנו כאן על הדוכן, אני מודה לכל השואלים, ומזמין את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון לקרוא את נוסח השאילתה שלה לשר התחבורה, שמספרה 32. הנושא: טיסות לגליל, בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, אדוני שר התחבורה, עקב שיפוצים בשדה התעופה במחניים הופסקו הטיסות לגליל מזה כמה חודשים, אף שאפשר היה להעביר את הטיסות למנחת מוכן וקיים בקריית שמונה, שאפילו נבנה בעזרת סבסוד מהמדינה. השאלה היא: מדוע זה לא נעשה עד כה, וכך הייתה נחסכת מעובדים רבים במרכז הארץ ובגליל הטרחה הקיימת היום? תודה. תודה, גברתי. אדוני השר, בבקשה. לגבי השאילתה של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון בנושא טיסות לגליל, השאילתה הועברה להתייחסות סמנכ"ל תכנון כלכלי במשרד, ולהלן התשובה, הנושא גם מוכר לי היטב, אדוני היושב-ראש, הוא היה גם בדיוני כנסת לא מעטים, הנושא של המנחת בקריית-שמונה. הטיסות הפנים-ארציות מראש-פינה לתל-אביב מופעלות על-ידי חברת "עיט שירותי תעופה ותיירות בע"מ" להלן: חברת "עיט". החל משנת 2008 החלו הטיסות. החברה מפעילה שתי טיסות יומיות לכיוון בימים א' ה'. תנועת הנוסעים בקו מסתכמת ב-300 500 טסים בחודש. כ-17 טסים בממוצע ביום בשני הכיוונים. בשנת 2013 הועלתה על-ידי רשות התעופה האזרחית ורשות שדות התעופה סוגיית בטיחות המסלול הנוכחי. בשל גליות המסלול החליטה רשות שדות התעופה לא לאפשר נחיתות על המסלול כאשר המסלול לח או רטוב, מחשש לפגיעה בבטיחות הטיסה. מאחר שמידע על רטיבות המסלול ניתן לעתים רק בסמוך מאוד למועד הטיסה, לעתים אף לאחר ההמראה, קיים קושי אמיתי להפעלת טיסות סדירות בצורה רציפה בעונת החורף. במטרה לתת מענה קבוע לסוגיה זו החליטה רשות שדות התעופה לשפץ את המסלול ולפתור את בעיית הגליות. שיפוץ המסלול צפוי להימשך שלושה-ארבעה חודשים ומחייב סגירת השדה, והוא נסגר בפועל בסוף חודש אפריל 2015. בטרם סגירת השדה לשיפוצים נבחנו במשרד התחבורה כמה חלופות, לרבות חלופת הפעלת הטיסות ממנחת קריית-שמונה.

קו זה נותן מענה בעיקר להטסת מרצים ואנשי מקצוע לאזור הצפון ומענה חלקי בלבד לטיסות תושבי האזור. לפיכך לא התקבלו במשרד התחבורה פניות להבטחת המשך הפעילות בקו מצד המשתמשים, והפניות שהועברו למשרד היו מטעם מפעיל הטיסות, שהנו בעל אינטרס מובנה. מעבר לכך, ניסיון העבר של המשרד הצביע על כך שהפעלת המנחת כרוכה בהגדלת עלויות משמעותית, שכן השדה בראש-פינה מסובסד על-ידי רשות שדות התעופה ואילו המנחת בקריית-שמונה מופעל על-ידי מפעיל פרטי, שידרוש תשלום לכיסוי עלויות ההפעלה הנאמדות בעשרות-אלפי שקלים בחודש. בנוסף, הפעלת המנחת מחייבת הסדרת נושא הבידוק הביטחוני ואבטחת המנחת, גם זאת במימון נוסף, שכן עלויות אלה מוטלות על רשות שדות התעופה בשדה בראש-פינה ואינן ממומנות על-ידי מפעיל הטיסות. לנוכח היקפי הפעילות הנמוכים בקו, המסתכמים בכ-17 נוסעים בממוצע ביום, והעובדה שהסטת הפעילות למנחת קריית-שמונה תפחית ממילא חלק מהביקושים, שכן טיסות מקריית-שמונה אינן נותנות מענה הולם לחלק מהטסים בקו בשל מיקום המנחת, ולנוכח תוספת העלויות הכרוכות בהפעלת מנחת קריית-שמונה, התקבלה החלטה להפסיק את הפעילות בקו לתקופה של שלושה-ארבעה חודשים עד להשלמת שיפוץ המסלול. יודגש כי גם לאחר הפסקת הטיסות לא התקבלו במשרד פניות או תלונות של המשתמשים בטיסות בדבר מציאת פתרונות חלופיים. ודבר אחרון, במועד הנוכחי, כאשר השיפוץ אמור להסתיים בתוך חודש וחצי עד חודשיים וחצי, חידוש הטיסות ממנחת קריית-שמונה כלל אינו רלוונטי, שכן נדרשת תקופת היערכות להפעלת הטיסות מהמנחת. תודה לשר. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שאלה נוספת. אחרייך, חיים ילין ודב חנין. כבוד השר,

אני בהחלט רוצה להודות, ואני גם מברכת על השיפוץ שנעשה במחניים. אני חושבת שהוא חשוב, אף שאין בו שום ערך מוסף מבחינת הגדלת המסלול וכו'. אבל אני כן רוצה להדגיש: המנחת בקריית-שמונה, אפילו מבחינת התנאים ומבחינת אורך המנחת, הוא הרבה יותר משופר מהמנחת במחניים,

אם אנחנו מתייחסים לזה עוד לפני השיפוץ.

אנחנו לא מדברים על איזה סבסוד נוסף או כספים נוספים, אלא פשוט על העתקה של התנאים שהיו במחניים אל קריית-שמונה רק לתקופת השיפוץ, כדי שאנחנו לא ניתן את התחושה שאם אין טיסות לגליל אז לא קרה שום דבר. אני חייבת לומר דבר נוסף לגבי הביקושים, משום שהנוסעים העיקריים הם בדרך כלל אנשי אקדמיה שמגיעים למכללת תל-חי, אנשי מיג"ל, שגם הוא ממוקם בקריית-שמונה, אנשים שמגיעים למפעלים באזורי התעשייה השונים, אני חושבת שאולי אנחנו אפילו נגלה שיהיו יותר טסים מאשר אלה שטסים היום ממחניים. ואני חושבת שבכל מקרה, הפסקה של שירות במרחב הגלילי היא מעין הפקרה של האזור.

לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חבר הכנסת חיים ילין, שאלה נוספת, ואחריו,

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, אני מחובר מאוד לפריפריה. אני חייב להגיד לך שהתשובה שלך נתנה לי פרספקטיבה קצת שונה, כי מה שרואים משם לא תמיד רואים מהצד השני. אבל אני כן רואה שאתה בקי ורואה את הדברים. אז שדה-התעופה לאזור הזה, שמע, כשאתה נוסע לקריית-שמונה, כשאתה נוסע לאזור הזה, אחרי שעה אתה חושב שכבר הגעת, ויש לך עוד שעה,

ואף שאתה משפץ עכשיו את כל הדרכים, אני בעד תפיסה שהיא קצת שונה: לא תמיד כולם צריכים להיות בדרכים, לא כולם. הטיסות הן חלק בלתי נפרד מהקירוב של הפריפריה למרכז. אני חושב שצריך חשיבה. בכל מקום שהייתי בו לפני הבחירות,

כולם דיברו על שדה-התעופה. אין אחד שלא דיבר אתי על שדה-התעופה. וגם יפעת שמעה את זה, היא חיה שם. אז אני חושב שצריך לשנות, אתה מדבר על שדה-התעופה בגליל? אבל רק 17 טסים ביום. אבל עכשיו זה בא, כבוד השר, אני חייב להגיד לך, ואתה מכיר את זה מצוין: ככל שהשירות יותר טוב, כך הביקושים יעלו. זה תמיד "הביצה והתרנגולת". אם תיקח מנהיגות ותעשה את השירות ליותר טוב, אני מבטיח לך שיהיו יותר מ-17 אנשים. תודה רבה.

חבר הכנסת דב חנין, השואל האחרון. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר,

אני רוצה לברך אותך על התגובה המהירה של משרדך בנושא הפעלת האוטובוס לבית-החולים שיבא. זה צורך חיוני, אנחנו מדברים על אוטובוס שמשתמשים בו לפני יציאת השבת. אני מברך על הגישה, כי אני יודע שיש ויכוח בנושא הכללי, הגדול,

דתיים, רגישויות, אבל בתחום הזה יש לך כשר סמכות ספציפית: נושא השירות של תחבורה ציבורית לבתי-חולים בשבת. זה גם עניין של פיקוח נפש, ולכן אין בו ויכוח אמיתי בין דתיים וחילונים, ואני מברך על הגישה שלך בנושא הזה. לגבי השאלה על התחבורה הציבורית לקריית-שמונה, אני רוצה להפנות את תשומת לבך להיבט אחר של הנושא, ואני אומר את זה כי אני יודע שסוגיית התחבורה לפריפריה מאוד קרובה ללבך. תחבורה ציבורית לקריית-שמונה היא כמובן בעיקרה אוטובוס, אבל הנסיעה באוטובוס לקריית-שמונה היא מסע תלאות. אני מדבר גם אחרי הרפורמה. אנחנו מדברים על אוטובוס שלא נוסע בכביש 6, עוצר בכל מיני תחנות, יותר משלוש שעות ורבע, שלוש שעות וחצי, של נסיעה בקו שיכול לנסוע אם הוא נוסע ישיר, יכול לנסוע קרוב לשעתיים. הפנייה שלי אליך, אדוני השר, היא לחשוב יחד עם משרדך על שירות של אוטובוס מהיר לקריית-שמונה, שאכן ייסע בכביש 6 ולא יהיו לו תחנות ביניים, והוא באמת יאפשר לאנשים שאין ידם משגת לטוס לקריית-שמונה גם אם השירות הזה יופעל מחדש, לנסוע בתחבורה ציבורית מהר ונוח לפריפריה ולא להסתייע ברכב פרטי.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. השר ישיב לכל השואלים. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, לגבי השאלה הנוספת, רבותי, רבותי חברי הכנסת, חברי הכנסת, לא שומעים את תשובת השר. חברי הכנסת,

מעבר לתשובה הפורמלית, אני שמח על השאלה הנוספת. הפעולה הראשונה שעשיתי בכנסת בשנת 1998, כשנכנסתי לכנסת, הייתה לפעול להבטיח מתן הנחה של 25% במס הכנסה לקריית-שמונה, מובן שאחרי זה המשכתי לגבי הגליל, הנגב, כך שהעיר יקרה ללבי. אני מבין בדיוק את המשמעות של לגור שם, את התרומה ואת הקושי. קריית-שמונה הייתה סמל הרבה מאוד שנים, והיום יש עוד יישובים שכבר מתחלקים בנטל וגם מהווים סמל בהיבט של השילוב החברתי והביטחוני. אני מקווה שקריית-שמונה תהיה פחות סמל ויותר מציאות שקטה,

שאנשים חיים בה ברווחה. לכן, לא מעט פעמים, כל פעם שפנו עם נושא המנחת, אני לבד קיימתי, אני חושב, למעלה מחמישה דיונים מקצועיים כוללים בנושא. הטלתי גם על מנכ"ל משרדי דאז יעקב גנות לבדוק את הנושא, וגם אמרתי לכמה חברים שהגיעו אלי אחרי כל הבדיקות שאין כאן מקום לפופוליזם, אלא צריכים תמיד לראות את העובדות כמו שהן. העובדות הן שהמנחת בקריית-שמונה הוא מנחת רציני והוא פוטנציאל רציני, אלא שכדי להפוך אותו לשדה-תעופה שמופעל על-ידי המדינה, יש כאן קריטריונים מאוד ברורים. אם רשות שדות התעופה מקבלת את ההפעלה, היא קודם לכן, ודאי שבלוח-הזמנים הזה גם היא לא הייתה מספיקה, אבל נקווה שהשיפוץ ייגמר מהר, היא צריכה לוודא גידור, בידוק, ביטחון, כיבוי-אש, הרבה מאוד דברים שהעלות שלהם,

לפי הנתונים שנמסרו, קרובה ל-100 מיליון שקלים, רק כדי להשקיע, גם אם השדה צריך להיות מופעל שבוע וגם אם לעשר שנים. הדבר הזה נבדק, והמסקנה הייתה שאי-אפשר. מה שעשינו, הוריתי לעשות "שאטלים" מקריית-שמונה לשדה-התעופה במחניים, כי היה טיעון שזה מכביד והיו טסים יותר מקריית-שמונה אם זה היה יותר נגיש. ולא היה ביקוש לדבר. הרי זה לא מרחק גדול. הכביש שם הוא כביש ראוי והמרחק הוא לא גדול. המציאות שבה פעל שם שדה-התעופה, עם בסיס מסחרי, וצריך חברה שתסכים לטוס באופן מסחרי אחרי הסבסוד שהמדינה נותנת.

רשות שדות התעופה, זה אני אומר גם לחבר הכנסת ילין, מסבסדת את שדה-התעופה במחניים בכל שנה, אפילו אם אני אגיד לך לנחש ותנסה להגזים, לא תגיע למספר, ב-17 מיליון שקלים בשנה, לפני שאנחנו צריכים גם חברה שתסכים בתנאים האלה לבוא ולהפעיל.

היכולת להטיס נבעה מזה שהיו חיילי צה"ל, חיילי או"ם, במציאות הקודמת שהייתה, ואז זה פעל על בסיס מסחרי, ועם הסבסוד ביחד ניתן היה למצוא חברה שתפעיל את זה.

חבר הכנסת ילין, שאתה, אני כבר עונה לך באותה הזדמנות, תשאל לגבי מצפה-רמון, אתה גר לא רחוק. לא, לא, לא, נו, בסדר. אני עצמי בודק את הדברים, וכל פעם מגיעה עוד פנייה משר או חבר כנסת או מראש עיר. כל מי שמבקר שם, רואים שם עבודות שבוצעו, עבודות תשתית: למה לא ממשיכים? למה לא מסיימים? ועוד הפעם אנחנו פונים ובודקים אם יש חברה מסחרית שמוכנה להפעיל טיסות, והתשובה היא שלילית. כלומר, זו הבעיה בדברים האלה, שאתה צריך להניח תשתית ושתהיינה חברות שתהיינה מוכנות לטוס על בסיס מסחרי, יחסי, למקומות.

כרגע, לתקופת הזמן הקצובה, ודאי שלא היה אפשר, לשפץ את המסלול בהשקעה לא מבוטלת, טוב שעושים, כי זה עניין של בטיחות הטיסה, ולהפעיל את המנחת הזה, לצערי, אחרי כל הבדיקות, ולפעמים היו פגישות לפני פריימריז, אז אמרתי לחברים או למי שפנה: מאה אחוז, אני לא עושה שיקולים כאלה. אמרתי את זה בחצי צחוק, אבל זה רק היה בחצי. צריכים להגיד את האמת. היו דיונים גם בוועדות,

אפשר לקרוא לך יפעת, חברת הכנסת שאשא ביטון, לפחות חלק משם המשפחה מוכר לי היטב, בדקתי, ואני מדבר על שש שנים. בכל פעם מחדש: האם יש אפשרות? והתשובה היא שאין אפשרות לפתוח את המנחת, אף שהבסיס הזה בינתיים הפך למשהו עם מירוצי מכוניות. כך שהרצון קיים, המחויבות קיימת, אבל אין אפשרות לעשות את זה בתנאים שאנחנו מדברים בהם, בדיוק כמו לגבי מצפה-רמון. תעמוד מולו.

לגבי חבר הכנסת חנין, התייחסת לנושא התחבורה הציבורית. קודם כול,

אדוני השר, למרכז הקואליציה כנראה יש איזה סימונים. אוקיי. אנחנו ממושמעים. בעיקרון, קבעתי שבמקום 65 שקלים, שהייתה העלות, מקסימום התקרה מכל מקום בארץ למרכז יהיה 45 שקלים. עדיין יש תהליכים היסטוריים מול "אגד" וכו'. צריך גם להוזיל,

יש תחנות מעבר דרך עפולה, אוטובוסים ישירים. דווקא היה שם שינוי. כל הכבישים שאתה מדבר עליהם, וזה בדיוק הלקח, משרתים קודם כול את התחבורה הציבורית לצד התחבורה הפרטית, כי ברגע שהזרוע הצפון-מזרחית של כביש 6 תהיה מוכנה, גם האוטובוסים שינועו שם ינועו הרבה יותר מהר ויגיעו הרבה יותר מהר גם כן לכל אזור. תודה לשר התחבורה, תודה לשואלים.

אנחנו סיימנו את השאילתות. רבותי, חוזרים לחקיקה. הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אילן גילאון. אנא, אל תפריעו לשר הבינוי, השר גלנט, להקשיב להצעת החוק, הוא צריך להשיב. חבר הכנסת גילאון,

תודה רבה, אדוני, יכול להיות שיספיקו פחות. האמת, גם אני לא הבנתי קודם, חברת הכנסת בן ארי, על מה הייתה המהומה לגבי מי הגיש קודם את החוק. אדוני, יש כאן בכנסת נטייה, הילדים קוראים לזה "אני אמרתי קודם". כדאי להיות צנועים בעניין הזה ולא להגיד חברת הכנסת מירב בן ארי, קולך נשמע עד אלי. אנא. חברת הכנסת בן ארי, אני התייחסתי למהומה שהייתה פה קודם, ולא הייתה מובנת. הרעיון הזה של "אני אמרתי קודם" פשוט לא תופס. מה שחשוב זה להעביר כאן חוקים שיכולים לעשות הסדרים הוגנים וצודקים כלפי האוכלוסייה. אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם סיפרתי לך, האמת היא שאני רציתי לחוקק חוק נגד גנבי חוקים, אבל פחדתי שיגנבו לי את החוק הזה, אז לא חוקקתי אותו. לכן אני רוצה להגיד כבר ישר: הצעות דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת, אדוני מאוד יצירתי. אני חייב להגיד שאתה מאוד יצירתי. תודה, אדוני. הצעות דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על-ידי חברת הכנסת זהבה גלאון, פ/14/17, ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה, על-ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת, פ/1317/18, הוסרה מסדר-היום ביום כ"א בשבט התשע"א, ב-26 בינואר 2011. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על-ידי חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורוביץ, פ/2934/18, הוסרה מסדר-היום ביום כ"ג, אתה מבין שההצעה הזאת הונחה לא אחת ולא לעניין המקוריות.

אם היה מגיע חייזר והיה אומר: מה אתם צריכים הצעת חוק כזאת? בעולם מתוקן אין צורך בהצעות חוק כאלה,

אבל משום שבאחרונה רבו המקרים של אפליה במגורים, ואני מציין אפליה במגורים, כי בחוק כבוד האדם וחירותו האיסור על אפליה מצוין, גם במגילת העצמאות,

בנושא של מגורים,

בחוק הרי אנחנו מתקנים כל דבר באופן פרטי ובאופן נפרד, כדי להיות בטוחים שאין שום ספק, בזמן האחרון,

אנשים חווים אפליה בהשכרת דירות או במכירה. אני יודע שמי שגר ברחוב בלפור או בקיסריה או במקומות כאלה אין לו שום בעיה עם אפליה.

אדוני היושב-ראש,

רבותי הסדרנים, אני מבקש שתעשו סדר, איפה שיושבות מזכירות הסיעות. רבותי, יש יותר מדי רעש. לא שומעים את הדובר. תודה,

אני תמה מדוע ההצעה הזאת הוסרה על-ידי ועדת השרים לחקיקה. כנראה הרעיון לגופו של איש ולא לגופו של עניין עדיין ממשיך לעבוד. זו ממשלה חדשה עם זמירות ישנות מאוד. אנחנו מכירים את היסודות הללו. היות שרוב ההצעות שלי הן חלוקתיות, הפעם לא מדובר בהצעה חלוקתית אלא מוסרית בלבד, שיפוטית-מוסרית בלבד, שאיננה עולה אגורה למדינת ישראל. אני רוצה להמחיש לאדוני מהי האפליה בדיור. האפליה בדיור היא כשאיהאב מזלבט פונה לחברה משווקת דירות במעלות-תרשיחא וממיסים אותו, ובזמן שללקוחות אחרים אומרים "אין אצלנו בני-דודים",

ו"ואתם יכולים לקנות", בא אדם שהוא ערבי ולא מוכרים לו. איהאב מזלבט ממעיליא, מוזלבט. כאמור, אדוני: מוזלבט. האמת, כן, זה שם שמסגיר את המוצא שלו. אתה צודק. אפליה בדיור זה כשאסף מלמד מתל-אביב שומע מבעלת דירה שהיא לא מוכנה להשכיר לו ולבן-זוג שלו כי הם, אדוני היושב-ראש, הגזענות עוברת בשרשרת אחת מהאתיופים בקריית-מלאכי, שלא משכירים להם דירה, דרך ערבים, שלא משכירים להם דירה בצפת, דרך אנשים עם מוגבלות, שלא משכירים להם בדירה בקריית-חיים או באור-עקיבא, דרך הומואים ולסביות שלא משכירים להם דירות בתל-אביב או ברמת-גן. הכול רצף אחד, והתקנה הזאת באה בעתה כדי להפוך את האפליה הזאת, מטעמי דת, גזע,

נטייה מינית, מוגבלות וכיוצא בזה, להפוך אותה לעוולה אזרחית שהקנס עליה הוא עד 63,000 שקלים. אדוני, בעידן שאנחנו מדברים כל כך הרבה על "האחר הוא אני", "השונה זה אני" ו"אני זה השונה" ואנחנו מקבלים כל אחד וכל אחת, בתפיסה הבסיסית שלנו הדבר הזה איננו נסבל. לכל אחד יש זכות למגורים ויש זכות בכלל לכבוד אדם, אם הוא ערבי או יהודי, אם הוא שחור או לבן, אם הוא דתי או חילוני, אם הוא חנון או ערס או אם הוא הומו או סטרייט. כל אחד כזה זכאי לקבל מגורים, כי הזכות לדיור, אדוני היושב-ראש, הזכות לכבוד האדם עולה בעניין הזה על זכות הקניין. צריך לעשות סדר בדברים הללו. מה שממשלת ישראל עשתה בכך שהיא דחתה את ההצעה הזאת היא בעצם הקדימה, היא ביכרה את זכות הקניין על פני זכות האדם וכבודו.

בצוק העתים,

ללכת ולתמוך, ולכם ראוי, בהצעה שלא עולה אגורה אחת. היא רק מיישרת ועושה צדק, שהוא כל כך נדרש. אז לפני שאנחנו אומרים "האחר הוא אני", כדאי שנממש את זה בעצמנו. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. ישיב להצעת החוק שר הבינוי, השר יואב גלנט. רבותי, כאמור, יש בקשה להצבעה שמית, כשנגיע לכך. אדוני ישיב. צהריים טובים, אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, מכובדי, ראשית אני רוצה להודות לחבר הכנסת אילן גילאון כיוון שהרעיון שהוא הביא, ההצעה שהוא הביא והתפיסה שהוא הביא הם כולם מקובלים עלי, מקובלים עלי ולדעתי על כל אזרח במדינת ישראל. למה אתה נגד? קצת סבלנות. ובהקשר הזה אני חושב שהרעיון העקרוני של מניעת אפליה בדיור הוא רעיון שרודף אחרי כל הרעיונות הנכונים שקשורים למניעת אפליה. אני רוצה לספר לכם קצת על מה קורה בתחום הדיור הציבורי והדיור בכלל, אני לא שומע את עצמי. חברי הכנסת. חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת הכספים משה גפני, אנא. שרת המשפטים. רבותי, עוד פעם אני חוזר למזכירות הסיעות. עליזה בראשי, אי-אפשר לנהל את הישיבה, אפילו השר לא שומע את עצמו. אני רוצה לתת לכם כמה נתונים: במדינת ישראל יש סדר גודל של קצת למעלה מ-62,000 דירות בדיור הציבורי. המספר הזה, כידוע, בעקבות החוק שבו כל אזרח שמתגורר בדיור ציבורי יכול לרכוש את דירתו, המספר הזה הולך וקטן לאורך השנים, וטוב שכך. אני חושב שהצעת החוק היא הצעה טובה.

המדינה תומכת בסדר גודל של 130,000 זכאים לדיור ציבורי באמצעות שכר דירה ובדרכים אחרות. והמספרים לא מספיקים. אני קיימתי בחודש האחרון שורה של דיונים שכל עניינם, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אנא מכם. אתם מדברים בקול רם, הדובר לא, אי-אפשר להמשיך בדיון בצורה כזאת. אדוני ימשיך. תודה רבה. אני קיימתי בחודש האחרון שורה של דיונים שעיסוקם כולו היה פתרון של בעיות בדיור הציבורי, תוך מתן סדר עדיפויות מצד אחד לאוכלוסיות חלשות, ובראשן האוכלוסייה של הנכים, ומצד שני, ניסיון לראות כיצד אנחנו מגדילים את מלאי הדירות על מנת לתת מענה. הנושא הזה, בעיני, הוא איננו נושא כלכלי. זאת אומרת, משרד הבינוי והשיכון, יחד עם גופים אחרים במדינה, עוסקים בנושאים כלכליים, ועניינם הדיור לאזרחי ישראל, דיור בכלל, על כל המשתמע מהנושא הזה, ופה אנחנו באים עם תוכניות של מחיר מטרה ומחיר למשתכן ודברים נוספים. ויחד עם זה, יש סגמנט שאיננו קשור לנושא הזה. הסגמנט הזה זה האוכלוסייה החלשה. האוכלוסייה החלשה, בין שמדובר בחסרי דיור, בין שמדובר באנשים שמתקשים בכלכלת עצמם ומשפחתם, בנכים, במשפחות חד-הוריות ובאחרים, האוכלוסייה הזאת צריכה להיות מוחרגת מהדיון הכלכלי, וההחרגה הזאת היא כיוון שהאוכלוסייה הזאת איננה חלשה רק מבחינה כלכלית, היא חלשה גם מבחינת יכולתה והשפעתה בחברה, אין לה לובי, אין לה יכולת לפרסם, אין לה יכולת להשפיע, לצערי, לא בטוח שאחוזים ניכרים ממנה בכלל מצביעים לכנסת. זו אוכלוסייה שאיננה נשמעת, אוכלוסייה שרוב הציבור מדחיק אותה בדמיונו ולא רואה אותה. אבל האנשים האלה חיים בקרבנו ואנחנו מצווים לדאוג להם. לכן, בתפיסתי ובראייתי, האחריות של משרד הבינוי והשיכון, ואני חוזר ומדגיש, הבינוי והשיכון, היא לדאוג לאוכלוסיות החלשות האלה מעבר לנושא הכלכלי. ואני רוצה לספר לכם על הסיור שבמקרה ערכתי אתמול בנצרת-עילית, בנצרת ובעפולה, ובמסגרתו נכנסתי גם לנושא הדיור הציבורי. בעיר נצרת, השרה גמליאל. גילה גמליאל. השרה גילה גמליאל. בעיר נצרת-עילית יש סדר גודל של 15% מהדירות שהן דירות בבעלות המדינה והן מטופלות ברובן על-ידי חברת "עמידר". וערכתי יחד עם מנכ"ל "עמידר" ועם ראש העיר סיור בדירות הדיור הציבורי אתמול. לצד דירות ששופצו לאחרונה בתוך מתחמים ונראות במצב מאוד יפה וגרות בהן אוכלוסיות מגוונות, גם אוכלוסיות יוצאי ברית-המועצות וגם יוצאי אתיופיה וגם אחרים, לצד זה, בניינים שלמים שמצבם נראה נורא ואיום, ואני אומר את זה בכל ההיבטים. כשאני אומר נורא ואיום אני מתכוון, התשתיות הן לא תשתיות, ותשתיות זה חשמל וביוב ומים ונזילות, וכל הדברים שאף אחד לא רוצה להתמודד אתם. החצרות, שבהן היו אמורים לגדול פרחים, מגדלות עליהן פחי אשפה וחתולים, והמצב נראה לא טוב. הסתובבנו, ראש העיר ומנכ"ל "עמידר" יחד, ובחנו את הדברים, וכפועל של התהליכים השונים שאנחנו קיימנו במשרד לאורך החודש האחרון, וחלקם מתבסס גם על עבודות שנעשו קודם לכן ועל נושאים שעלו כאן בכנסת, הגענו לשלושה כיווני פעולה שאנחנו ננקוט באופן מיידי: הראשון, איוש הדירות הריקות. במדינת ישראל יש היום בנתונים הנוכחיים סדר גודל של למעלה מ-600 דירות ריקות. מתוך 60,000 זה בערך 1%. חלק מהן מרוכזות במקומות ספציפיים. בעיר דימונה יש ריכוז גבוה, בעיר בית-שאן יש ריכוז גבוה, בבאר-שבע, יותר נמוך, בוודאי ביחס לגודל, ואני חושב שבסך הכול שלוש או ארבע ערים מחזיקות בתוכן למעלה מ-50% מהדירות הריקות.

אם אתה רוצה להביא למקום שיש בו אוכלוסייה חלשה שזקוקה לדיור, מישהו ממקום אחר, הרי אתה עושה עוול כפול:

אתה מחליש את העיר כיוון שבעיר יש אוכלוסייה חלשה, ואם אתה מביא אוכלוסייה חלשה ממקום אחר, אתה מוריד את הממוצע, וכוונתנו להעלות את הממוצע. אני מקבל לחלוטין את מה שאת אומרת, למרות שקשה לי לשמוע את דברייך בין צעקות האופוזיציה, שביקשה ממני לענות אבל איננה מאפשרת לי. אני חושב שדווקא האופוזיציה די שקטה, היא די נינוחה. אדוני, אני שומר על כבודה של האופוזיציה. אם כך, הדבר הראשון, אתה לא יכול לאייש את הדירות הריקות האלה באמצעות הבאתם של אנשים ממקום אחר.

נותרת לנו אפשרות אחרת שהיא,

החלת הכלל שאומר "עניי עירך קודמים". כיצד נעשה את זה? נבוא ביחד עם רשויות העיר, ראש העיר או מי שהוא יקבע מטעמו, ביחד עם רשויות הרווחה וביחד עם האנשים שלנו במשרד הבינוי והשיכון וב"עמידר", ונשאל את עצמנו: מתוך האוכלוסייה שנמצאת מחוץ לקריטריון, מי הם הראשונים שיכולים וראויים להיכנס לתוך הרשימה? ואם יש 100 דירות ריקות בעיר מסוימת, כמו בית-שאן או כמו דימונה, אנחנו נאייש אותן ב-100 משפחות מתוך דימונה ומתוך בית-שאן על-ידי החרגה של קריטריונים ספציפיים למקום. אמרו לי: יש אופוזיציה, לא רק באופוזיציה אלא גם במשרדים. אמרו לי: תשמע, מה תגיד לאלה שלא נכנסו והם דומים בקריטריונים? אמרתי להם: אני אגיד להם דבר פשוט. הכנסתי, לאחר שיקול, את האיש הזה והזה, אבל הדירה מלאה. אני מעדיף מצב שבו יש דירה שמשתכן בה מישהו ואדם אחר שואל מדוע, על פני מצב של דירה ריקה ששני אנשים שואלים מדוע היא ריקה. זו המציאות. חבר הכנסת טרכטנברג. חבר הכנסת טרכטנברג, אדוני מפריע לדיון. אדוני היושב-ראש, אתה שם לב שדברי מעוררים תגובות מאוד מאוד סוערות בקהל, וכתוצאה מזה אני לא מצליח להעביר את המסרים. אם כן, הדבר הראשון והאקט הראשון שאנחנו נעשה יהיה איושן של הדירות האלה. אינני אומר שכל 600 הדירות יאוישו, כי תמיד יש מספר חיכוכים מסוים, דירות שהתפנו, דירות שצריך לשפץ וכן הלאה. אבל את מרביתן נאייש, ונעצור את תהליכי המכירה, למעט מקרים חריגים ובודדים של דירות שבאמת שוות הרבה.

הדירות שמוחזקות היום על-ידי זכאים? רגע, אני מציין את מה אנחנו עשינו.

אני לא אומר שפתרנו באמירות האלה את כל הדברים. יש עוד על מה נדבר, ותכף נגיע לזה. הדבר השני: אנחנו ניכנס לתוכנית רב-שנתית של שיפוץ הדירות הקיימות. יש לנו, כמו שאמרתי, סדר גודל של 60,000 דירות. אני מעריך שלפחות 20,000 מתוכן צריכות לעבור רוויזיה. בתוכנית של חומש, חמש שנים, בכל שנה סדר גודל של 3,000 4,000 יחידות דיור, שיפוץ ותיקון, אני מקווה שהעניין הזה יועיל לאוכלוסייה שגרה בהן. המספרים הם גדולים, ההערכה הממוצעת היא בין 20,000 ל-30,000 שקל לדירה. תעשו את המכפלות. אתה מדבר על 20,000 דירות מאוכלסות? אני אומר שמתוך 60,000 דירות, ואני מדבר רק על הדיור הציבורי, לא על אשכולות גיל הזהב או על דברים אחרים. אני מדבר על 62,800 ומשהו דירות ש"עמידר", "עמיגור" והחברות העירוניות מתפעלות ומשרד השיכון הוא הבעלים שלהן בשם ממשלת ישראל. מתוך הדירות האלה, סדר גודל של 20,000 מחייבות שיפוץ בסטנדרטים מתאימים. אנחנו נחלק את המספר הזה לחמש שנים ונטפל בכל שנה בחלק היחסי של הדירות שהן דירות פחות טובות. התקציבים האלה חלקם מתוך התקבולים של "עמידר" וחלקם ממקורות נוספים שאנחנו נצטרך לטפל. וההנחיה האחרונה,

צריך להתחיל להתכנס כיוון שעדיין יש מגבלה של זמן בתשובת השר, אם אני לא טועה, לעשר דקות, ואני מבין שזה הולך, וכבר אנחנו מעל רבע שעה. אני שמח. אדוני, הייתי מעדיף שתסכם את הדברים.

בבקשה.

האחרון, כבוד השר,

חבר הכנסת עיסאווי פריג', השר כבר רבע שעה פה, עונה כאן ועונה שם. אי-אפשר. רבותי, יש מגבלה בתשובת השר. גם השר מוגבל בזמן. אנחנו לא יכולים לנהל את הדיון הזה בלי הפסקה. הנושא האחרון, על מנת לסכם את הדברים: אנחנו ניכנס לתהליך רכש של דירות חדשות. הדירות החדשות יהיו מתוך הפרויקטים שבהם אנחנו משווקים דירות, בין שזה דרך משרד הבינוי,

גם דרך רשות מקרקעי ישראל. זה יהיה עד 5% בפרויקט חדש, ואנחנו נקנה אותן. המנגנון עוד טרם הוחלט, אבל ברור לגמרי שכאשר אנחנו קונים היום דירות יד שנייה במיליון שקל, קשה למצוא אותן, לא ממהרים למכור לממשלה דירות, אזרחים מן השורה. אנחנו נעשה את זה במסגרת החוזים שאנחנו עושים עם הקבלנים, 1,000 יחידות הוא משווק, מתוך ה-1,000, 50 דירות זה 5%, אנחנו נקבע שהן יהיו דירות יותר קטנות עם תנאים מתאימים. לכן, על מנת לסכם את הדברים, אני חושב שאף שהרעיון המקורי של מניעת אפליה בדיור הוא רעיון נכון ורעיון שטוב לקדם אותו, הצעת החוק שהוגשה היא חסרה. לכן אנחנו נביא את הדברים באופן כזה שהנושא יקודם בחקיקה ממשלתית שתתייחס באופן מלא לכל ההיבטים החוקתיים המשמעותיים של ההצעה, ויחד,

עם אילן גילאון ועם אחרים נקדם את העניין ונביא אותו לכנסת על מנת שתעביר אותו.

אני מבין שהממשלה מתנגדת. אדוני, הממשלה מתנגדת? הממשלה מתנגדת להצעת החוק הפרטית מכיוון שהיא חסרה. היא תשלים אותה להצעה ממשלתית ותביא אותה בחקיקה לכאן.

תודה, אדוני השר. חבר הכנסת אילן גילאון, לרשותך שלוש דקות לנסות לשכנע את השר או את הממשלה להסכים. נגד. רבותי, עוד לא הצבעה. אנחנו עדיין בנימוק החוזר של חבר הכנסת גילאון. מייד אחרי כן נעבור להצבעה שמית, לפי בקשת המציעים.

אדוני היושב-ראש, ותודה לשר על ההרצאה המלומדת, הייתי אומר אפילו מאלפת. אבל לא די בכך שדחיתם לי את ההצעה, אתם גם על ההצעה המסכנה שלי רוצים לתת הרצאה על כל מדיניות השיכון בישראל. זה בסדר גמור, רק יש בעיה,

מה הקשר בין מה שאני הצעתי לבין מה שאתה אומר? גם אני יודע שיש בעיה בדיור.

סבא שלי היה אומר שבשביל שלא יהיה אבטלה צריך עבָדה, בשביל שלא יהיה מחסור בדיור פשוט צריך דיור, וההיצע הוא הדבר המרכזי שצריך לעשות אותו. כמו כן, בדירות האלה שאתה מדבר עליהן, לגבי הדירות של הדיור הציבורי, יש מאות דירות שממתינות כי הן יכולות להיות מושבות לקדמה כדי לגור בהן, והדבר הזה לא מתרחש. לכן הפתרון של הדיור הוא משולב, אני יודע. אני לא מדבר על זה בכלל. אני יודע שצריך להיות דיור להשכרה וצריכה להיות בנייה תקציבית וצריך ללכת לדיור בר-השגה ולדיור להשכרה ולכל הפתרונות האלה, שבסופו של דבר אתה תקרא להם, אדוני השר, "קורת גג לאנשים", כי זו זכות בסיסית שמגיעה להם. אני, אדוני היושב-ראש, מדבר על, איך הוא אומר? על הצ'ופצ'יק של הקומקום. זה מה שאני מדבר, לא על פתרונות הדיור. מדוע ללכת ולדחות הצעה כזאת, רבותי וגבירותי? מה רע בה? מה רע עשינו? למה אנשים צריכים להיות מופלים בדיור מפני שהם ערבים או מפני שהם אתיופים או מפני שהם נכים או מפני שהם ערסים או הומואים או כל דבר אחר שאתם רוצים?

וזאת השאלה היחידה. אני לא דיברתי על פתרונות הדיור הגדולים ועל הדירה להשכיר ומינהלת הדיור.

אדוני היושב-ראש, ההרצאה היא נהדרת, בחלק מהדברים אני גם מאוד מאוד מזדהה עם הדברים שהשר אמר, אבל תסלח לי, מה הקשר למה שהצעתי? מדוע אתם דוחים את ההצעה שלי, שמדברת על אי-אפליה בדיור מתוקף חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? חברי הכנסת, אני מציע לכם, תראו, זה סוג של חוק שהמליאה יכולה שלא להיות כפופה למשמעת הקואליציונית, משום שזה כל כך מרחיק לכת.

תודה לחבר הכנסת אילן גילאון.

הוגשה בקשה של 20 חתימות להצבעה שמית. אני מבקש ממזכירת הכנסת, נא להתחיל בהצבעה שמית. רבותי, אני מבקש מחברי הכנסת, על מנת שנוכל לשמוע את התשובות של כל חברי הכנסת, אנא לשמור על השקט. גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן,

דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אייל בן ראובן, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, נגד דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, בעד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן,

דב חנין,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי,

מיקי לוי,

יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד ירון מזוז,

מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד,

ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד דניאל עטר, בעד חמד עמאר,

רועי פולקמן,

שי פירון, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן,

יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי מזכירת הכנסת, נא להקריא פעם שנייה את שמות חברי הכנסת שלא נכחו בהצבעה הראשונה. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, נגד אייל בן ראובן, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד משה יעלון, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו מחברי הכנסת שנמצא באולם המליאה ולא הצביע?

נא להגיש לי את תוצאות ההצבעה.

כן,

תוצאות ההצבעה: הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אילן גילאון: 55 בעד, 47 נגד סליחה, 55 נגד, 47 בעד. הצעת החוק לא התקבלה. אנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון, הקמת תשתית חיבור לרשת אינטרנט אלחוטית במקלטים שביישובי קו העימות),

של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ישיב על הצעת החוק סגן שר הביטחון הרב אלי בן-דהן. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, השרים, סגני השרים, חברי הכנסת,

החוק הזה מתגלגל יותר מדי זמן במסדרונות הכנסת. הצעת החוק הזאת נולדה מסיור שלי בדרום בכנסת התשע-עשרה. גם אז, כמו שאנחנו רואים באופן תדיר, בערך אחת לשנתיים, בעימותים כאלה ואחרים, אם בגבול הצפון ואם בגבול הדרום, מדינת ישראל מותקפת. האזרחים שלנו והילדים שלנו מותקפים. הם נאלצים למצוא מחסה באין תשובה לממשלה למנוע את הטילים האלו על האוכלוסייה האזרחית. אותם ילדים, אם לא איתרע מזלם, נולדו לבית חדש, למשפחה חזקה, שיכולה להעמיד לרשותם את הממ"ד הביתי, חדר ביטחון, מקלט בבית פרטי. הם לא צריכים לרוץ למקלטים ציבוריים מטים לנפול ומתקלפים, כאשר ביובים לפעמים זורמים באותם מקלטים. האוכלוסייה החזקה יודעת לדאוג טוב מאוד לעצמה. אבל ביישובי קו עימות יש מקלטים ציבוריים. מישהו יודע את מי הם משרתים? המקלטים הציבוריים משרתים בעיקר את האוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל, אותה אוכלוסייה שגרה היום בדיור ציבורי ואותה אוכלוסייה שאין לה כסף לבנות את הבית הפרטי ולהעמיד את הממ"ד הפרטי שלה, כפי שהחוק היום מחייב. כל מי שבונה בנייה חדשה צריך לדאוג למיגון הבית שלו. האוכלוסייה החלשה לא יכולה.

נשענת על מה שיש, אם בקריית-שמונה, אם בבית-שאן, אם בנתיבות, אם בבאר-שבע, אם בדימונה, אם בירוחם או במקומות אחרים. חברים, חברי הכנסת, תקשיבו, אנחנו דנים. אתם מדברים ביניכם לבין עצמכם. ברגעים אלו ממש ילדים נמצאים במקלטים כי יש אזעקה ברמת-הגולן. ברגעים אלה ממש ילדים יושבים שם בלי לדעת אם זו אזעקת אמת או אזעקת פתע, אם הם צריכים למגן את עצמם או לא, להישמר או לא, כי אף אחד לא יכול לעדכן אותם, כי אין להם אינטרנט, אין להם קשר עם העולם החיצון. כאשר אני הייתי בבאר-שבע כאשר הייתי חברת כנסת בכנסת השמונה-עשרה, ראיתי ילדים בשיכון ד', וזה די מפתיע, כי תמיד מקומות כאלה כמו שיכון ד' הם השכונות הקשות ביותר. זה נכון לגבי דימונה, נכון, מאיר? זה נכון לגבי בית-שאן, נכון לגבי באר-שבע ומקומות אחרים. אבל הייתי שם וראיתי את הילדים האלה יושבים האחד על השני, וכשמגיע איזה סלב לתת להם עשר דקות של הפוגה, הם יושבים פעורי עיניים. הצעת החוק הזאת באה ואומרת: המדינה צריכה לספק אינטרנט אלחוטי למקלטים ציבוריים ביישובי קו עימות. את החוק הזה הצלחתי להעביר בכנסת השמונה-עשרה בקריאה הטרומית, בתמיכתו של מי שהיה שר התקשורת, מר משה כחלון. מי שהתנגד אז, ופחד מעלויות כאלה ואחרות, היה דווקא גדעון סער, שהיה שר הפנים או שר החינוך, בצורה כזאת או אחרת, לא משנה. בכנסת התשע-עשרה ניסיתי להגיש אותה שוב, ואז הוא התנגד כשר הפנים. לדעתי הוא התנגד יותר למציעה מאשר להצעה. אבל יותר מכך, מי שהיה אז השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, תמך בכל מאודו. הוא גם הקצה ודיבר על כך שיהיו כיתות מקוונות, שאפשר יהיה ללמוד בשעות האלה, אם מדובר במהלך שנת לימודים תקינה. ילדים ישבו במקלטים, יוכלו ללמוד את החומרים, כי יש שם אינטרנט, אבל יוכלו גם להפיג טיפה את המתח, את הפחד, את החששות. תארו לכם ילדים שיושבים שעות במקלטים. האם לא מגיעה להם גם טיפת פנאי?

אני רוצה לספר לכם משהו: יש פה צביעות מסוימת. גם היום שר האוצר תומך בהצעה הזאת, גם היום מי שהיה שר הנגב והגליל והיום הוא שר הפנים תומך בהצעה הזאת, אני מאמינה שגם שר הכלכלה תומך בהצעה הזאת.

אני שומעת חברים מהקואליציה, חבר'ה שיושבים וגרים בפריפריה הצפונית ביותר, שמנסים להסביר לי את הרציונל למה לא צריך שיהיה אינטרנט במקלטים: כי יכול להיות שהאינטרנט הזה יהיה אינטרנט לא בטוח. חבר'ה, אני שש שנים בכנסת. האינטרנט שיהיה שם יהיה אינטרנט מסונן, ומי שמעביר את כל הרעיון הזה של אינטרנט בטוח לילדים, חינמי, זו אני, ומי שהעביר את זה בטרומית בכנסת הקודמת זו אני, כיושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד בעבר. אני רואה לנגד עיני את טובת הילדים. ויש ילדים במדינת ישראל שלא רואים את טובתם. למה לא רואים? כי אין להם לובי, כי אין להם הורים חזקים, כי אין להם קבוצות כוח. אני מבקשת שלא יבואו וינסו להסביר לי אידיאולוגית למה אסור שיהיה אינטרנט במקלטים הציבוריים, לאוכלוסיות החלשות ביותר, אלה שמותקפים השכם והערב, בקריית-שמונה, בבית-שאן, בדימונה, בשדרות, בירוחם, עכשיו זה גם באשקלון. זה הזוי. אז אל תנסו להסביר לי, כמו שבפעם שעברה ניסו להסביר לי חבר'ה ממקומות כאלה ואחרים, ואני לא אגיד את שמם, כי הם כבר לא אתנו פה בכנסת, למה זה נכון להוריד את קצבת הילדים גם מבחינת הרציונל החברתי. זה לא משכנע, זה משכנע אותי שאתם לא רציונליים. חובה ושומה עלינו לדאוג לאותה אוכלוסייה, מה גם שבכנסת השמונה-עשרה, כשניסינו לתמחר כמה יעלה לנו הבנו שמדובר בפחות מ-3 מיליון שקלים בפריסה ארצית. יותר מכך, בעקבות אותו חוק שהעברתי בקריאה טרומית בכנסת השמונה-עשרה התחיל פיילוט ברח"ל. הפיילוט הזה הוא תוצאה של הצעת החוק שלי שנולדה מביקור בשטח, ואל תנסו לקחת את הקרדיט. אבל כדי להבטיח שזה לא ייגמר בפיילוט אני רוצה להגיד לכם שזה צריך להיות בחוק, והחוק הזה יבטיח שלא רק במקומות שבהם יש אינטרס אחר, אולי לפעמים גם פוליטי, שאולי תהיה איזו אגודה-עמותה, גרעין, צריכים את המקלט, ולכן נספק להם את האינטרנט האלחוטי כדי שיוכלו לעשות בו פעילויות נוספות. אדרבה ואדרבה. ברגע שדאגת לאינטרנט האלחוטי במקומות האלה, אתה תוכל לנצל את זה לתנועות נוער, לפעילויות נוספות לאותן אוכלוסיות במצוקה. תוכל לספק להם את התשתית.

ולכן הצעת החוק תבטיח שלא יהיו פה שיקולים זרים. הצעת החוק הזאת, יהיו בה מרוויחים נוספים. הצעת החוק הזאת כל כך זולה עד כי בפיילוט של רח"ל, שהוא בעקבות הצעת החוק שלי, מדובר על כך שכל מקלט אמור לעלות בסביבות 2,000 שקל לשלוש שנים, כולל התקנה, כולל תחזוקה וכולל שירות אינטרנט שוטף. דיברנו עם הקבלן שזכה. הוא העביר לנו את העלויות של הפיילוט, וכאשר תעשה את זה בפריסה ארצית, תוכל להוריד עוד יותר את העלויות, כי אנחנו יודעים שיש עלויות קבועות,

שברגע שאתה פותח ליותר שירותים או ליותר אנשים, מן הסתם המחיר פר-מקלט יורד. 700,000 שקל בשנה, זה יקר? היום, עכשיו, נמצאים במקלטים ילדים בפריפריה הצפונית של מדינת ישראל. זה יכול להיות בשעות הבוקר, זה יכול להיות בשעות הלילה, זה יכול להיות אחר הצהריים. ואם מדובר בפעוטות או בילדים קטנים ששייכים לדיור הציבורי, איך אתה אמור להחזיק אותם?

תגידו לי. זה לא שווה את זה שאנחנו נוכל להקרין להם משהו? אולי אפילו "הופ", "לולי" לא יודעת מה. שלהורים יהיה שקט ולילדים יהיה שקט. כי האפקט של הפחד והחרדה והאי-יכולת להפיג אותה, אחר כך משלמים עליהם בריבית דריבית בגלל בעיות, פחדים והרטבות, ואחר כך חוסר בגורמים מקצועיים שייתנו את הטיפול הפסיכולוגי הדרוש. אני מבקשת מהממשלה שביקשה ממני לחכות שלושה חודשים עד, אם בכלל ידונו בזה שוב בוועדת שרים לחקיקה, להבין שההצעה היא לא באמת ההצעה, כי אנחנו נכנסים לפגרה, נא לסכם.

ושלושה חודשים יהפכו להיות שישה חודשים כמעט, וזה יהיה כאילו להציג את זה מחדש. היה והממשלה לא תשקול שוב את הנושא הזה, יש לי פה חתימה של 20 חברי כנסת להצבעה שמית. אני אפרסם אצלי גם בפייסבוק, גם באינטרנט בכל מקום אחר, את כל מי שאומר שהוא דואג לפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל. אני אעשה לו, לא שיימינג, אני אעשה לו גילוי נאות,

כדי להבין, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, האם הגעת להסכמה עם הממשלה על דחיית ההצבעה? אני צריך תשובות. אני מנהל את הישיבה. אני מוכנה לשקול את ההצבעה. אם להצביע או לא, זה בהסכם, אני צריך תשובה ברורה. אין תשובה מגמגמת. אני צריך תשובה, האם את מסכימה לדחות את ההצבעה? האם אדוני היושב-ראש חושב שאני לא מכירה את הנהלים? האם אדוני היושב-ראש חושב שאני משחקת פה איזה משחק? לא, אבל אני צריך תשובה. היה והממשלה תכריז פה שלא מדובר בשלושה חודשים אלא בדיון לפני הפגרה, אני אקבל ואדחה את ההצבעה. אין על-תנאי. את צריכה להגיד לי אם את מסכימה. אז הממשלה צריכה להודיע אם היא מוכנה או לא מוכנה.

אדוני השר, סגן השר ישיב. מצוין, תודה. תודה, גברתי. סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן ישיב בשם הממשלה על הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, ועדת השרים שהתכנסה ביום ראשון ביקשה מהמציעה להמתין שלושה חודשים להחלטת ועדת השרים. המציעה טוענת בצדק כי שלושה חודשים הם בפועל למעלה מחמישה חודשים בשל הפגרה. לפיכך הממשלה תבדוק את היכולת שלנו להקדים את הדיון בהצעת החוק בוועדת השרים כך שהוא יסתיים עד הפגרה. אם המציעה תסכים לכך אז לא נוריד את הצעת החוק מסדר-היום. מסכימה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס? התשובה היא ברורה: לפני הפגרה, נאמרו פה דברים, התשובה של הממשלה.

זה יעבור שוב לוועדת השרים, ולפני הפגרה תקבלי תשובה לגבי הצעת החוק, אם הממשלה מאשרת או לא מאשרת. אדוני רוצה להשיב על כל ההצעה? לא צריך.

רבותי, יש הסכמה של הממשלה, יש הסכמה של המציעה. הצבעה תתקיים במועד אחר, לאחר קבלת תשובת הממשלה. אני מבין ששני הצדדים מסכימים. הודעה למזכירת הכנסת, רבותי. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת חנין זועבי, סופה לנדבר, מיכל רוזין, ישראל אייכלר ויוסי יונה בנושא: הצפיפות בכיתות הלימוד,

תודה למזכירת הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני מבין שיושב-ראש הכנסת יפתח את הנושא הבא. יש הפסקה?

שום הפסקה. חברים, אנחנו ניגשים לנושא הבא. מכיוון שראש הממשלה חייב להיות במהלך כל הדיון כאן, כמו שאתם ראיתם, גם אני לא ידעתי שהנושא יגיע בקצב כזה. גם יושב-ראש האופוזיציה אמור להיות אתנו. תכף גם הוא יצטרף ואנחנו נתחיל את הדיון. חברנו עמיר פרץ, שיהיה ראשון הדוברים, כבר כאן אתנו. ברגע שיגיעו ראש הממשלה וראש האופוזיציה תוכל להתחיל, אדוני. אני ממתין בציפייה רבה.

כפי שאומרים. לאחר מה שמכונה "40 חתימות" זה פעם ראשונה בכנסת הנוכחית? אז לתשומת הלב של חברי הכנסת החדשים, 40 חתימות הוגשו על-ידי חברי האופוזיציה, ראש הממשלה ויושב-ראש האופוזיציה אמורים להימצא כאן באולם אתנו במהלך כל הדיון. חברי הכנסת ידברו. הנושא הוא: הפקרת הממשלה את יישובי הפריפריה בדרום ובצפון. לאחר מכן ישיב ראש הממשלה לדוברים. מייד אחריו יעלה ראש האופוזיציה, כדרישת התקנון. בסופו של דבר תתקיים גם הצבעה. מי שבעד, יהיה בעד הודעתו של ראש הממשלה, מי שנגד, פירוש הדבר שהוא לא מקבל את דברי ראש הממשלה. רשימת הדוברים היא כדלקמן: כאמור, יפתח את הדיון חבר הכנסת עמיר פרץ. לרשותו יעמדו עשר דקות, לאחר מכן, לפי הסיעות, זה ילך ככה: מהליכוד, מכלוף מיקי זוהר עם שבע דקות, המחנה הציוני, דניאל עטר עם שש דקות, הרשימה המשותפת, אוסאמה סעדי עם ארבע, מאיר כהן מיש עתיד עם שלוש, מכולנו, יפעת שאשא ביטון עם חמש, הבית היהודי, ניסן סלומינסקי עם ארבע,

יעקב מרגי עם ארבע, ישראל ביתנו, רוברט אילטוב עם שלוש, יהדות התורה, יעקב ליצמן עם שלוש,

זהבה גלאון עם שלוש, המחנה הציוני, אראל מרגלית עם שש, הרשימה המשותפת, באסל גטאס עם שלוש, יש עתיד, חיים ילין עם שלוש, הליכוד יסכם, אבי דיכטר עם שמונה דקות. כפי שאתם רואים, יש סיעות שבחרו לחלק את הזמן. ברור שאסור לחלק לפחות משלוש דקות. אדוני היושב-ראש, זה נשמע כמו המכות בהגדה. מנין לך?

חמד עמאר ידבר במקום חבר הכנסת אילטוב מטעם סיעת ישראל ביתנו.

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת עמיר פרץ לעלות לדוכן ולפתוח את הדיון על הפקרת הממשלה את יישובי הפריפריה בדרום ובצפון.

מטבע הדברים השר דרעי מושך המון תשומת לב, אבל אני מבקש לפזר את ההתכנסות. חברי הכנסת כבל, טיבי ובן צור, נא לשבת. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, רציתי לדבר אל האמריקני שבך, כי הרי נאומיך הטובים נשמעים שם. אני רוצה להזכיר לך את אחד הנאומים הגדולים בהיסטוריה האמריקנית, נאום "ארבע החירויות" של הנשיא רוזוולט, שאמר כך: החירות הראשונה היא חירות הביטוי וההבעה, השנייה היא חירותו של כל אדם לעבוד את אלוהיו על-פי דרכו, השלישית הנה החירות ממחסור, והרביעית הנה החירות מפחד. וכך הוסיף רוזוולט: זה לא חזון למילניום רחוק כלשהו, זהו בסיס ברור לעולם בר-השגה בזמננו, בדורנו. אך אתה, אדוני ראש הממשלה, לא יכול לאמץ נאומים כאלה, כי נאומים אלה ראויים למנהיגים שרוצים לשנות מציאות, אלה לא נאומים למנהיגים שכל עולמם מסתכם בהישרדות פוליטית, שאולי מנהלים את המשברים אך לא פותרים אותם. אדוני ראש הממשלה, אתה לא יכול לשאת את נאום החירויות. אתה יכול לשאת את נאום האשליות. כל חייך הציבוריים זכית ביושר לכינוי "הקוסם", ולפי אבן-שושן, מהו קוסם?

אשף, עוסק בקסמים, עושה להטים, מציג דברים המיוסדים על אחיזת עיניים. אין ספק שאתה ראוי לכל אלה, אמן של אשליות של ממש. שש שנים, אדוני ראש הממשלה, אינך מפסיק להאשים את הסובבים אותך בכישלונותיך, ותמיד יש לך תירוצים, תמיד יש אשמים אחרים. אין לך פתרונות, אין לך תוכניות, אין לך חזון, אין לך אומץ. אתה פועל כמו דוברו החרוץ של ראש הממשלה שכבר מזמן חדל לתפקד, ובפיך תשובה אחת: הכול בסדר. שש שנים של עליות ביוקר המחיה וטיפוס במחירי הדירות, אבל הכול בסדר. לוחמים בצה"ל ממשיכים להגיע הביתה עם 800 שקלים, לעג ללוחם, אבל מבחינתך הכול בסדר. הכול בסדר גם עבור רבע מיליון עובדי חברות כוח-האדם שיגיעו לגיל זיקנה בלי זכויות סוציאליות, בלי חסכונות. אלה האנשים שאתה גוזר עליהם עתיד של חיטוט בפחים, קיבוץ נדבות, בחירה בין אוכל לתרופות. זה פרי יצירתך המהוללת, אתה שדחפת לבטל הסכמים קיבוציים בכל מקום, שיכולת והפרטת כל דבר שזז וכך יצרת עוד ועוד עובדי חברות כוח-אדם, וכעת אנו אוכלים את פרי באושיך. אתה אמן האשליות. אתה מדבר גבוהה-גבוהה על ירושלים, אתה מדבר על אחדותה של ירושלים, אבל אתה בעצם כבר חילקת אותה, יצרת מחנות פליטים שלמים בתוך ירושלים עצמה. במשמרת שלך הוצבו בטונדות ברחובות, במשמרת שלך אזרחים חוששים כאשר הם עומדים בתחנת האוטובוס ברחוב קינג ג'ורג', שמא ייפגעו על-ידי מחבלים אוחזי הגה ואחוזי טירוף. זה אתה עם מדיניות אפס המעשה, שלא מצעידה אותנו אל החירויות אלא אל עבר האשליות העמוסות מהמורות ובורות: לבור הכלכלי, לבור החברתי, לבור הביטחוני, לבור המדיני, ומהבורות האלה יהיה קשה מאוד לצאת. מהבור שחפרת במו-ידיך בלב היחסים של מדינת ישראל עם ארצות-הברית יהיה קשה לצאת. במשמרת שלך עתיד להיחתם, בתוך זמן קצר, הסכם רע עם איראן. מתוך כל האופציות המדיניות והצבאיות, בחרת באסטרטגיה שהסתברה כגרועה ביותר, של עימות מול הממשל האמריקני. וההסכם העתיד להיחתם יהפוך לכישלונך המהדהד ביותר. עכשיו כל מה שנותר לך זה למזער את נזקיך. אתה ממשיך לפזר ערפל בכל נושא. לא ברור מה באמת רוצה אמן האשליות. אף אחד לא יודע מה כוונותיך האמיתיות. האם אתה ביבי של "לא תקום מדינה פלסטינית בזמן שאני ראש הממשלה", או ביבי שמאמין בפתרון שתי המדינות? האם אתה ביבי שמקדם תוכנית מע"מ אפס על מוצרי יסוד, או ביבי שמקים עוד ועדה שתקבור החלטה זו? האם אתה ביבי שמחבק את העדה האתיופית, או ביבי שמקים ועדה שתתיש אותם ותשכיח אותם מהתודעה הציבורית? האם אתה ביבי שקרא לראשי הוועדים של כי"ל וסייר במוקדי האבטלה לפני הבחירות והבטיח הרים וגבעות והרבה פתרונות, או ביבי שמדבר על אחוזי אבטלה נמוכים ומתעלם מאיכות המשרות, מהיקף המשרות ומההכנסה הממוצעת שהולכת ויורדת? אדוני ראש הממשלה, את החירות החשובה ביותר, החירות מפחד, הפכת על פניה, ואת הפחד הפכת למנוף העיקרי שלך מול אזרחי ישראל, שמוצפים כל יום בספינים ובמידע מפחיד שמגיע מסביבתך וממקורביך. כאשר היה נוח לך,

ו"דאעש" זה "חמאס", וכאשר צריך להגיב בעוצמה, פתאום זה לא "חמאס",

אדוני ראש הממשלה, בדרך של אשליות ומניפולציות הפכת עיתונאים רבים לשקרנים, הפכת מתונים רבים לבוגדים, הפכת את ערביי ישראל לנטע זר בתוכנו, פירקת את החברה הישראלית לקבוצות, קליקות ושבטים. ובכן, אדוני, אשליית הזמן הבלתי-נגמר היא אשליה מסוכנת מדי לעתידה של מדינת ישראל. הגיעה העת להתמודד עם הבעיות האמיתיות שיצרת. והנה כמה הצעות לפתרון: בעיות הדיור, זה הזמן לחרוג מהאידיאולוגיה שלך שמתנגדת לכל מעורבות ממשלתית ולהודיע על בנייה תקציבית לתקופה של שנתיים ועל בניית 100,000 דירות נוספות בשוק הפרטי, רק אז נשנה את המאזן בין היצע לביקוש. יוקר המחיה, תודיע שאתה מתכוון לעמוד במילתך ולממש את תוכנית מע"מ אפס, אבל לא רק על לחם ומרגרינה, אלא על כל מוצרי היסוד בתחום המזון, בגדי הילדים והתרופות. הפערים החברתיים, תודיע שאתה מאמץ את דוח אלאלוף במלואו, כאן ועכשיו. עשה זאת על מנת לעצור את קטסטרופת העוני, שמנפצת את תקוותם של מאות-אלפי ילדים. חברות כוח-האדם,

קבל את הצעת החוק להוצאת חברות הקבלן מחוץ לחוק. הפסק את העבדות המודרנית שמבזה ומשפילה מאות-אלפי אזרחים. אוצרות הטבע, עצור לפני שאתה מחלק את אוצרות הטבע של כולנו לחבורה מצומצמת בלי לדרוש פיקוח עתידי על המחירים, כי עם מחירי גז מופקעים, הגז יהפוך לנטל על הכלכלה והחברה, אך עם מדיניות מושכלת ואמיצה, הגז יהפוך למפתח לפתרון רוב הבעיות החברתיות והכלכליות. אך בשביל זה, אדוני ראש הממשלה, נדרשת מנהיגות, נדרש מנהיג שקורא "אחרי", ואתה, אדוני ראש הממשלה, הפכת למנהיג שהקריאה היחידה הנשמעת ממך היא: עמוד דום. עמוד דום. אדוני ראש הממשלה, כאשר טובתה של מדינת ישראל תעמוד למבחן, האופוזיציה תעמוד לצדה של המדינה ללא פשרות. אנחנו נעמוד נחרצים ונחושים מול כל ניסיונות החרם, מול כל ניסיון להשמיץ את חיילינו, מול כל ניסיון לפגוע בקהילות היהודיות ברחבי העולם. אך לא ניתן גיבוי למדיניות המקרטעת שלך, לא ננהג באפתיות מול חוסר היוזמה שלך. נדרוש ממך לממש את הצהרתך ש"צוק איתן" הביא לאופק מדיני חדש. כי עד לרגע זה, בשל חוסר העשייה שלך, לא התקדמת ולו מילימטר אחד אל עבר האופק, אלא הרחקת אותו מאתנו. אנו נתמוך במלחמה ללא פשרות בארגוני הטרור היוצאים מקרבו של האסלאם הקיצוני, אך לא נוותר על הזדמנות היסטורית להתחבר אל השינויים בעולם הערבי, לבנות ציר מתון שבו דיאלוג של זהות אינטרסים עם מדינות ערב המתונות שאתן נוכל לבנות את המטרייה הבין-לאומית לחידוש המשא-ומתן עם הפלסטינים ולהסכם אזורי שישנה את המציאות הביטחונית והמדינית. אבל אתה, אדוני, תמשיך לטפח ולשווק את הפחד ככלי מרכזי שלך לשמור על הישרדותך. אדוני ראש הממשלה, הפזמונאי יעקב רוטבליט כתב את השיר "שיר לשלום" וגם את השיר "סוף לסיפור". וכך כתב: "כל הקסמים תמו חלפו, כל האורות כבר נאספו, רק הזיעה על הפנים, כובע מעוך ריק משפנים".

האשליה הולכת ומסתיימת, אדוני. אנחנו כבר לא משלים את עצמנו שתאזרו את האומץ הנדרש לשנות את המציאות. אנו יודעים כי תמשיך לשים מבטחך בכובעו של הקוסם. ולכן, אדוני ראש הממשלה, גם אם ייקח זמן וגם אם יתעכב, המסך הולך ויורד על תקופתך. הולך ותם זמנך, ועליך לפנות את מקומך.

תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ שפתח את הדיון, מה שמכונה דיון 40 החתימות. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר מטעם סיעת הליכוד. בבקשה, אדוני.

עמיר?

מה עוד ניתן לומר? אוהו, אוהו. ניתן לומר? תתכוננו, חברים. זה לא הולך להיות קל. חברי חברי הכנסת, הכותרת שבחרו באופוזיציה לדיון היא הפקרת הממשלה את יישובי הפריפריה. אולי זה קצת פופוליסטי מבחינתי,

דרך אגב, ממה שאני מרגיש שצריך לעשות, אבל אני מבקש מחברי הכנסת, במיוחד באופוזיציה, להקשיב קשב רב, ולפרוס בפניכם חלק קטן, לא מהותי, ממה שעשתה ממשלת הליכוד בראשותו של בנימין נתניהו בשנים האחרונות לטובת אזרחי ישראל, ובעיקר,

למען הפריפריה. בתחום הביטחון: "כיפת ברזל" הצטיידנו בעשרות-אלפי טילים שמיירטים, שנועדו להגן על אזרחינו והם מצילים חיים בדרום ובפריפריה. אבל הדבר שאותי יותר מקומם: איך אתם מעזים לדבר על איראן? אתם מסוגלים להתמודד מול העולם? יש לכם יכולת לעמוד בקונגרס,

ולהסביר כמה ההסכם הזה גרוע למדינת ישראל?

הרי אתם תיכנעו. הרי אתם תיתנו את כל מה שרק ניתן כדי להשיג את השלום הנכסף שלכם,

אין לכם יכולת להביא אותו. אולי נשלח, אין לכם יכולת להביא אותו.

ואתם עוד בסופו של דבר מדברים אתי על מנהיגות? איזו מנהיגות הצגתם בשנים האחרונות? איזו מנהיגות? איזו יכולת להנהיג יש לכם שאני עדיין לא הכרתי?

אני ממש ממש מתפלא. אבל הגרוע ביותר מבחינתי, שאתם מדברים אתי על ירושלים. אתם הרי תחלקו את ירושלים. זו משאת נפשכם, למסור חלק נכבד מירושלים לאויבינו. אתם מדברים אתי על ירושלים? נו, בחייכם. אני רק מבקש מכם דבר נוסף, אני לא רוצה באמת להרגיז אתכם יותר מדי.

אני רואה שאתם קצת מתעצבנים. אז אני אדבר אתכם על נתונים, נתונים יבשים, ברשותכם, נתונים יבשים בתחום הכלכלה: האבטלה נמוכה, 5.6%. ירדנו, דרך אגב, מהנמוכות בעולם המערבי ומדינות ה-OECD. העלינו את שכר המינימום, מ-3,800 ל-5,000. אגב, זה היה בלעדיכם. זה היה בממשלת הליכוד. איך תסבירו את זה?

תושבי הפריפריה. בתחום החינוך: החלת חוק חינוך חינם מעל גיל שלוש, אתה כפריפריה צריך להודות שנכשלתם, 800 שקל לכל משפחה בפריפריה. שנכשלתם בפריפריה. מי אישר את זה? ממשלת הליכוד, חברים. נתניהו העביר את חוק שנת הלימודים, בסופו של דבר, ובטח שזה לא אתם.

אז אני אתן לכם עוד דוגמה לרפורמה מעניינת: טיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 12. זה ליצמן. אתם יודעים מי עשה את זה? ממשלת הליכוד עשתה את זה. כששר עושה, ממשלת נתניהו עשתה את זה.

ב-19 מיליארד שקל השקעה, נועדה לחזק את תושבי הפריפריה, ואת אזרחי, אפילו אני מתקן אותך, אמרתי מיליארד. אמרתי מיליארד.

אבל מי סופר אצלכם. אנחנו לא סופרים. אנחנו סופרים דבר אחד: אנחנו סופרים את תושבי הפריפריה. מה לכם ולתושבי הפריפריה? עם כל הכבוד. באזורי הביקוש 100,00 יחידות דיור יתפנו כתוצאה מהעברת הבסיסים לאזור הנגב. אנחנו עובדים בימים אלו על מענק של 100,000 שקל לאנשים שרוכשים דירה ראשונה. אנחנו עושים פעולה, כזאת או אחרת, בסופו של דבר, כדי לעזור לזוגות צעירים לרכוש דירות בפריפריה.

חברים יקרים, עשה הליכוד והממשלה שלו כמובן, ולא אף אחד אחר. את תחום התחבורה שכחתם? אני אזכיר לכם. השקעה של 27 מיליארד שקלים בכבישים,

מהפכת תחבורה באמצעות רכבות לדימונה,

רכבות מהדרום לצפון, מהפכת כבישים, חיבור הצפון והדרום בכביש 6 ובכבישי רוחב אחרים. להזכיר לכם, מי עומד בראש המשרד הזה? ישראל כץ,

חבר ממשלת הליכוד, ואנחנו גאים בכך. ברשותכם, אני רוצה לספר לכם גם על תחום הסייבר: ממשלת ישראל העבירה את מטה הסייבר לדרום. העיר באר-שבע הפכה לבירת הסייבר הישראלית.

בימים אלו ממש בוחנים את הקמת מכללת הסייבר בעיר דימונה. מפעל "אינטל": מדינת ישראל השקיעה מיליארדי שקלים למען הבאת המפעל לקריית-גת,

כסגן ראש העיר שלה, אז אי-אפשר להגיד לי שלא, אם כל כך טוב,

קשה שלא להבחין בהצלחה, אבל קשה, לפרגן לה. קשה לכם לפרגן לה.

כי אנחנו יוצרים מהפכה. אנחנו לא מדברים וצועקים כמוכם, באופוזיציה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו עושים.

אנחנו עושים למען עם ישראל. תרשו לי להזכיר לכם עוד דבר: אני אזכיר לכם את נושא כי"ל. הגעתי לדימונה, ואדוני, ראש הממשלה, את נושא כי"ל?

אני רואה את כל סיעת המחנה הציוני, חלק נכבד ממחנה יש עתיד, רוקדים על דמם של אותם אנשים, על דמם?

כולם ששים ומשולהבים אל מול הקהל המאוכזב. ואני עמדתי שם אל מול, בוז צורם, אגב. אתה יודע מה אמרתי להם, ראש הממשלה?

אמרתי להם: הליכוד יפתור לכם את הבעיה, ראש הממשלה יפתור לכם את הבעיה. ומה קרה? בדיוק מה שאמרתי. אנחנו פתרנו להם את הסוגיה. לא באופוזיציה. תספר לראש הממשלה מה הם אמרו לך.

מספסלי האופוזיציה.

אבל קשה לכם להעריך את מה שהשגנו בשש שנות השלטון של ממשלת הליכוד. חברי האופוזיציה, אף שהיו לכם, פערים גדולים,

תקשורת מגויסת וקמפיין עוין, נחלתם תבוסה קשה. כי הציבור יודע מה טוב לו. הציבור מבין עשייה חזקה יותר מהכפשות. הציבור מעריך ממלכתיות ומנהיגות וסולד מפופוליזם רדוד וזול. 30 המנדטים שקיבלנו הגיעו לנו בצדק, ומהסיבה הפשוטה: כי אנו בליכוד מתרכזים בעשייה. לא בפופוליזם זול, כמו שהמחנה הציוני מאמץ, לא בשנאת חרדים, כמו שיש עתיד מאמצת. אנחנו בליכוד מדברים בעשייה,

ולא מברברים באופוזיציה. איזה מזל שהערבים נהרו,

של בנימין נתניהו, עושים יום-יום, שעה-שעה, למען עם ישראל, למען ארץ-ישראל ולמען תורת ישראל. אנחנו בליכוד עושים ובעזרת השם נמשיך לעשות, תמיד, למען הפריפריה, שהיא כל כך יקרה ללבנו.

שנשא ראש הממשלה שלנו המנוח מנחם בגין, עליו השלום, בכנסת הזאת ממש, מייד עם המהפך בשנת 1977, אני בדיוק מסיים, אדוני היושב-ראש, ועמדתי בזמן. ראית, דיברתי מהר. אפילו ברחו לי כמה מילים, אני חייב להודות. המסר נקלט היטב. העם הזה הוא עם חכם ונבון, כך הוא אמר, ויודע מה הוא עושה. הוא יודע מה הוא מחליט. הוא יודע באיזו ממשלה לתת אמון. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה הזאת, לכן אתם עדיין המומים.

תודה, מיקי. תודה לחבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. אני מתכבד להזמין, מטעם המחנה הציוני, את חבר הכנסת דניאל עטר. ואחריו, מטעם הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. עד שש דקות לרשות

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי וחברותי חברי הכנסת, חבר הכנסת זוהר,

זה לא היה דיון רציני הייתי יכול להתייחס ולהקדיש את רוב זמני לאמירות שלך כמו אל אירוע סיום, כמו למסיבת סיום, ככה זה נשמע בערך.

אני רוצה, ברשותך, ראש הממשלה, לשנות את הכיוון של השיחה ולנסות להזכיר לך איך זה לחיות בפריפריה. אני מזכיר לנו שהדיון עוסק בקשיים העצומים של החיים בפריפריה ובתחושה ארוכת השנים, שהמדינה לא באמת, תן לי את נופי הגלבוע בנגב. תן לי אותם.

את נופי הגלבוע בנגב, אבל זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור: שהכול, כל מה שיש או רוב הדברים שישנם הם פרי יוזמה מקומית, ולא חלק מאיזו מדיניות ממשלתית, עם תוכנית, עם יוזמה, שלוקחת את ההגדרה ואת המושג מנהיגות למקום שבו אנחנו נדע,

אזרחי המדינה ותושבי הפריפריה, נדע לאן פנינו. מה יקרה בחיים בפריפריה, מה ישתנה? האם כל הנתונים על הפערים העצומים בין החיים בפריפריה לחיים במרכז הולכים להשתנות בעקבות המדיניות של הממשלה, או שאנחנו אמורים להמשיך ולפתח ולהצמיח ולהגדיל את הפער הקיים בין מי שחי בפריפריה לחיים במרכז? ואם אנחנו זקוקים להוכחות, אנחנו יכולים לקחת את עולם הרפואה והבריאות, ולראות שממוצע החיים בפריפריה נמוך בארבע שנים מבמרכז, שמספר המיטות בבתי-החולים בפריפריה הוא כמחצית ממספר המיטות, ביחס ל-1,000 חולים, במרכז. אנחנו יודעים שלחיות בקריית-שמונה, בבית-שאן, בנהריה, ברמת-הגולן, וחלילה, אם אתה זקוק לטיפולים רפואיים כמו טיפולי כימותרפיה, אתה צריך לנסוע עד לחיפה, לרמב"ם,

איפה לקבל את השירות המינימלי הזה, ובתקופה שבה אתה הכי זקוק למדינה, בתקופה שאתה הכי חלש, המדינה לא עומדת לצדך. ואני יכול להמשיך ולפרט בתחום של הרפואה, וככה אני יכול להמשיך ולפרט בתחום של ההשקעות בחינוך, ולשאול את עצמנו האם יש איזו תוכנית עבודה לממשלת ישראל, אדוני ראש הממשלה, שאמורה לשנות. דיבר חבר הכנסת זוהר על כך שקיבלתם,

30 מנדטים. קיבלתם אחוז תמיכה, כולנו יודעים, גבוה מאוד בפריפריה.

תגידו לנו מה אתם הולכים לעשות למען החיים בפריפריה. קבינט דיור הוקם. האם יש כוונה להגדיר יעדי אכלוס לעיירות הפיתוח, כדי שהן סוף-סוף יתפתחו, כדי שאפשר יהיה לקיים שם אורחות חיים נורמליים, כדי שאפשר יהיה לפתח תיאטרון, דבר כל כך אלמנטרי, כדי שמי שרוצה לראות הצגה לא יצטרך לנסוע 150 קילומטר, או להסתפק בפעם בחודש, כשמגיעים עם הצגה ממרכז הארץ להציג אותה בפריפריה? האם יש לכם כוונה להמשיך ולמנף? אני יכול לראות נקודת אור, אני לא רואה הכול שחור, נקודת אור בפעילות של שר התחבורה בפריפריה עם רכבת העמק, עם כביש 65, עם כביש 71, מישהו היה צריך להביא 30 מיליארד שקל. כשדברים טובים קורים, זה השר, זה לא ראש הממשלה. כשדברים רעים קורים, זה ראש הממשלה. אני מציע שנשמור את ההבחנה הזאת לנגד עינינו, כי בכל מקום יש שר שעושה, אדוני ראש הממשלה, אני, אבל ראש הממשלה,

יש שיטה. אני מציע לכם לתקן את השיטה. ראש הממשלה קובע את המדיניות, ראש הממשלה מביא את התקציבים, ראש הממשלה מאפשר את הפעולה, אדוני ראש הממשלה, מתי אתה אמרת פעם אחת שטעית? פעם אחת? פעם אחת מתי אמרת שטעית? תתחילו להכניס לראש. זה שר מצוין, עוד שר מצוין, עוד שר מצוין, אבל ראש הממשלה, לטוב או לרע, גם על הטוב וגם על הרע, תגיד פעם אחת שטעית, אז נכבד אותך ונגיד וניתן לך, אתה צריך לכבד, גם בלי שהוא יגיד אם הוא טעה או לא, אתה לא תגיד לי מה לעשות. אתה כן תגיד, אתה לא תגיד. אתה האחרון שתגיד לי מה לעשות. האחרון. אתה האחרון שצריך לדבר, אתה האחרון שצריך לדבר פה.

האם הוקם שם מפעל אחד שייצר מקומות עבודה? זה בידיים שלך, בידיים של המשרד שלך, אתה רציני?

ודאי שאני יודע. אני עד לפני חודשיים הייתי המעסיק הגדול של העיר בית-שאן.

בתחום השיפוט של מועצה אזורית הגלבוע, אתה יודע מה שאתה מדבר? אני אגיד לך.

זה האחריות של משרד הכלכלה. בוודאי, אבל הוא בקושי הספיק ללמוד, שנתיים בתפקידו כשר הכלכלה, הוא הלך עכשיו למשרד החינוך. אני באמת שם שאלות אמיתיות ומקווה לקבל תשובות, כי אני חושב שעברנו את מערכת הבחירות,

נכנסנו עכשיו לתקופה שבה צריך לעשות, וכמו שאמרו קודמי, בכל מקום, כולל שלשום,

שלשום חלק מאתנו תמכו בהצעה שלכם. לא הכול שחור ולבן.

אני אומר את הדברים, אדוני ראש הממשלה, כי באמת הגיע הזמן לשנות את המאזן בין סדרי העדיפויות, וההשקעה שבסדר העדיפויות היא אולי האחרונה, בפריפריה, וכשאנחנו מדברים על מוקדי תעסוקה ועידוד מפעלים לעבור לפריפריה, אז בבקשה, שיהיו מפעלים עתירי ידע, עם יכולת לשנות דמוגרפית חלק מהיישובים בצפון, לחזק את התהליכים החיוביים שקורים שם.

ואני חושב שאם את זה תעשה, אף אחד מספסלי האופוזיציה לא יאמר מילה רעה.

תודה לחבר הכנסת דניאל עטר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

עד ארבע דקות לרשות חבר הכנסת סעדי. ואחריו, חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, רבותי חברי הכנסת, נושא הדיון הוא הפקרת הממשלה את יישובי הפריפריה בדרום ובצפון.

אדוני ראש הממשלה, יישובי הפריפריה בדרום ובצפון סבלו וסובלים מאפליה בכל תחומי החיים, ומסתכלים עליהם כמו על סלאמס לעומת היישובים באזור המרכז, כל הממשלות שעמדת בראשן במשך שנים רבות. ועל אף מס השפתיים וההצהרות המפוצצות שלך ושל חברי ממשלתך, לטפל ביישובים אלה וליתן עדיפות לאומית לאזורים האלה, בפועל התברר שהכול, אדוני ראש הממשלה, כל ההבטחות האלה הן צ'ק ללא כיסוי. אם הדברים האלה נכונים לגבי היישובים היהודיים בפריפריה, קל וחומר או ביתר שאת, אדוני, הדברים נאמרים לגבי היישובים הערביים בפריפריה, בדרום ובצפון. בדרום, עשרות כפרים בלתי מוכרים בנגב שחיים בתת-תנאים ובתנאים בלתי אנושיים, בלי מים וחשמל, לומדים תחת השמש, ללא קורת גג. האם שמעת, אדוני ראש הממשלה, שיש בעולם כולו עשרות כפרים בלתי מוכרים, שלא מוכרים על-ידי המדינה, בלי מים וחשמל? צריך להתבייש במדינה, אדוני ראש הממשלה, שכך מתנהגת לאזרחיה. לא רק שהיא לא בונה ולא מפתחת אזורים אלה, שחיים בהם עשרות-אלפי תושבים, אלא שאם כבר בונים, אז הסיירת הירוקה, השחורה, דואגת מייד לזרוע הרס ושנאה. האם יכול להיות שמדינה שטוענת שהיא אחת מהחזקות בעולם תתעמר ביישוב קטן בשם אל-עראקיב, וכבר הרסה אותו יותר מ-85 פעם?

אדוני ראש הממשלה, מדיניות הריסות הבתים היא מעשה של יום ביומו ביישובים בנגב? אבל המדינה החליטה להגדיש את הסאה ועלתה מדרגה: לא רק הריסת בתים ומסגדים ביישובים השונים בנגב, זה לא מספיק, צריך להרוס יישוב שלם, אדוני ראש הממשלה, על תושביו ובתיו, ולהקים במקומו ועל חורבותיו יישוב יהודי. רוצים להרוס היישוב אום-אלחיראן, ולהקים במקומו יישוב חדש בשם חירן, אדוני ראש הממשלה. מאז 1948 בנתה המדינה יותר מ-700 יישובים במרכז וגם בפריפריה, אבל אפילו לא יישוב ערבי אחד לרפואה, למעט כמה יישובים בנגב, ששם רוכזו עשרות-אלפי תושבים בתנאים תת-אנושיים, וכמובן המטרה הייתה לשדוד את הקרקעות של בעליהן, ויישובים אלה הם בתחתית הסולם מבחינה סוציו-אקונומית,

אבל האמת, אדוני ראש הממשלה, היא שכל המגזר הערבי, גם היישובים הנמצאים כאילו במרכז, גם הם סובלים מאותה מדיניות ומאותו קיפוח שיש נגד היישובים שבפריפריה ובדרום ובצפון. כל המגזר הערבי, אדוני ראש הממשלה, על כל יישוביו:

בצפון ובמרכז, סובל ממדיניות אפליה ממוסדת ועקבית בכל התחומים. אין פלא, אדוני ראש הממשלה, שבטבלת האבטלה היישובים הערביים תופסים את העשירייה הראשונה, אין פלא שלפי ממצאי דוחות העוני של המל"ל, המוסד לביטוח לאומי, יותר מ-50% מהערבים נמצאים מתחת לקו העוני, וכ-60%, אדוני ראש הממשלה, מהילדים העניים במדינת ישראל הם ערבים. האם יעלה על הדעת שמתקציב משרד התרבות, שעומד על 600 מיליון שקל, רק 3% מיועדים לתרבות הערבית? ואם בזה לא די, באה שרת הלא-תרבות ומטילה חרם על התיאטרון הערבי היחיד, תיאטרון "אל-מידאן". נא לסיים, אדוני. ואחרון אחרון, אבל הוא ראשון במעלה, נושא הקרקע והבנייה והדיור. רק 3% מתוך 100% קרקעות המדינה הם בבעלות פרטית, ורק חלק מזערי הוא בבעלות האוכלוסייה הערבית. ובעניין התכנון והבנייה, אדוני היושב-ראש, יותר מ-50,000 בתים נבנו ללא רישיון, מפני שאין תוכניות מתאר, אין תוכניות מפורטות, אי-הרחבת אזורי השיפוט. ורק לפני ימים, ותוך מבצע צבאי למהדרין, הרסו ביתו של טארק ח'טיב בכפר-כנא, בפעם השנייה, יומיים לפני תחילת חודש הרמדאן. נא לסיים, אדוני. אדוני ראש הממשלה, משפט אחרון, הכול במגזר הערבי זפת, חוץ מהכבישים הלא-מזופתים. אדוני ראש הממשלה, די, נמאסתם. תודה לחבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. ואחריך נשמע את חברת הכנסת מירב בן ארי. אה, היא לא תדבר, אוקיי. בסדר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, ברשותכם, אני בוחר להוציא אותך, אדוני ראש הממשלה, לסיור בדרום. בלי אבטחה, בלי דוברים, בלי מצלמות ומיקרופונים. והפעם אין זה סיור לחוות הגמלים ולעין-בוקק, שלשם אתה אוהב ללכת. זהו סיור לדרום המופקר. סיור למפלי האבטלה שלמרגלות הרי הנגב. הסיור הזה עובר, אדוני ראש הממשלה, בשעריו החלודים של האתר הארכיאולוגי העונה לשם "כיתן דימונה". 800 מובטלים במשמרת שלך, דרך הוויה דולורוזה בערד, המכונה "מגבות ערד" 200 מובטלים במשמרת שלך, לא הרחק משם נמצא הר ה"אקסטרא פלסטיק" בשדרות, שעליו עמד עד לא מזמן מפעל שהעסיק 80 עובדים, היום מובטלים, במשמרת שלך. ואתה, כרגיל, שותק.

נמשיך למעוז התיירות ההומה מאדם, לשכות התעסוקה בדרום. דרך אגב, את אותו הסיור ניתן לעשות, בתוואי מעט שונה, בצפון. באותם מוקדי אבטלה, אדוני ראש הממשלה, קמים בבוקר, אין לאנשים לאן ללכת, והם זורמים לנחלי העוני, תקשיב, אלי, ידידי הטוב, אל האי-ביטחון התזונתי, עד לנהר המרכזי, לרמיסת כבודם העצמי. אלה שאתה מתייחס אליהם כאל נבערים, ומגיע כל שנה או שנתיים בבחירות, ובמקסמי שווא עושה את מה שעושה. בעודך מתהדר בכך שהאבטלה בישראל היא מהנמוכות בעולם, תקשיב לנתונים האלה, איוב קרא, תן לראש הממשלה להקשיב: בירוחם, 13% אבטלה, באופקים, 11% אבטלה, בדימונה, אדוני ראש הממשלה, 15% אבטלה. וזה נראה שככל שאחוז האבטלה גבוה, התמיכה בך ביישוב גדולה. איך אתה מסביר את זה? אכן קוסם. לבי לבי עליך, שאתה יודע להוביל אותם בכחש. אבל תזכור, זה ייגמר בסופו של יום. לפני שבועיים נחתם, אחרי שלושה חודשי שביתה, הסכם בין ועדי העובדים של כי"ל לבין ההנהלה, הסכם שבו אתה בחרת להתעלם, להתעלם מהעובדים. שלחת את הנציגים שלך, אדוני ראש הממשלה, אני הייתי שם, אתה לא היית שם. הפקרת אלפי עובדים להנהלה של טייקונים, שבסופו של דבר כופפו אותם, ובסופו של דבר מעכשיו והלאה הם ימשיכו לפטר אותם, ואתה שותק. זה הסיור, אדוני ראש הממשלה, מהמקום שממנו אני בא כל יום ואני נוסע אליו בלילה כל יום. אני משער שמייד תספר לנו על הטוב שאתה עושה בדרום ובצפון, על הפרויקט הצה"לי ההוא בירוחם, המגדל הזה בדימונה, על המחלף, ועל המקל והתרמיל שטיילת אתם בנגב. נא לסיים, אדוני. השורה התחתונה, אדוני ראש הממשלה, שאין בדרום ובצפון עבודה. הדרום והצפון, חברי חברי הכנסת, מופקרים. זה שטח הפקר, וזה במשמרת שלך. אני מצפה שבסוף הנאום שלך תודיע, ואז אולי, אולי תתקן משהו, תודיע שאתה עכשיו מקים שטחי תעשייה בירוחם ובדימונה ובבית-שאן ובקריית-שמונה. אולי אולי אתה תתקן את ההובלה בכחש ואת המילים שמתייחסות אלינו, אנשי הפריפריה, כאל נבערים.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, בבקשה, אדוני. עד ארבע דקות יעמדו לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים וחברי חברי הכנסת, זה נכון שיש הרבה מה לעשות בדרום, אבל זה לא נושא. לכן אני קצת מתפלא על האופוזיציה שמעלה את זה כנושא. זה דבר שקיים כבר, לצערי, מהקמת המדינה, וצריך לטפל בו, ודווקא אני רוצה להגיד לזכותו של ראש הממשלה, והממשלה הקודמת, והדובר לפני, ידידי מאיר, היה גם שר בממשלה הקודמת, הממשלה הזאת רק מתחילה וכבר עשתה מה שאני חושב שאף ממשלה לא עשתה לטובת הדרום. נכון שאף פעם זה לא מספיק, אבל לבוא דווקא על זה לראש הממשלה? אם זה עולה, היה צריך לבוא ולשבח אותו. יש לי החלטות הממשלה, אף פעם לא היו כאלה החלטות לטובת הדרום. ואני רק אתן כמה דוגמאות. דבר ראשון, העברת כל בסיסי צה"ל המרכזיים לדרום, עיר הבה"דים. כל מי שמכיר את זה, המשמעות היא השקעה עצומה בדרום, העברת כוח-אדם אדיר לדרום. מה לוחות הזמנים? הרי זה הוחלט בתקופה של אהוד אולמרט.

הוחלט בתקופה של אולמרט, אבל לא תוקצב. הוחלט אבל לא תוקצב, זה צריך לרדת מהזמן שלי. מה לוח הזמנים, אדוני ראש הממשלה? אכן נעשים, רבותי, עוד הפעם, הוחלט אבל לא תוקצב.

עכשיו הולכים על זה, זה יהפוך את הדרום,

רבותי, זה יהפוך את הדרום למרכז הארץ. כבישים, עסקים מפוקפקים.

מה אמרת? אראל. אראל.

תשתה מים קרים ותירגע. תשתה מים קרים. אראל. חבר'ה,

לא? בעבודה הפרלמנטרית, אחרי שאתה סחטת את ראש הממשלה,

אני אותך לא קיזזתי בוועדת הכספים. אני לא צריך שיקזזו אותי, זה בסדר. אני כבר הודעתי, אני עם הממשלה שלי מצביע, ולא אתכם. זה בסדר, אחרי שסחטת את ראש הממשלה.

אני מבין שזה כואב לכם,

אתה נותן לנו קורס לעסקים?

זה זמן שלו. בא לכם קצת לשוחח, תשוחחו, נו. אני אומר שוב, דווקא בנושא של הדרום אפשר לשבח את ראש הממשלה. ואני חוזר: באמת, כל העברת הבסיסים, כבישים שיובילו לשם, כוח-אדם אדיר שיעבור לשם ויגור שם, זו תהיה תנופה אדירה. להפוך את באר-שבע לבירת הסייבר במדינת ישראל, ואולי בכל המזרח התיכון. את זה הממשלה עשתה. להעביר את כל מערך התקשוב של צה"ל, ומי שיודע מה המשמעות של זה, לאזור באר-שבע, עם העברת כוח-אדם מעולה, זה הופך את באר-שבע, אפשר להגיד, כמעט למרכז הארץ. לוקחים את קריית-גת, מרחיבים, הממשלה הקודמת עשתה את זה: להרחיב את המפעל, שייהפך למפעל המוביל בעולם. "אינטל" תשקיע כ-10 מיליארד דולר, תוספת של עוד, אם אני זוכר, אני מדבר מהזיכרון,

כוח-אדם מעולה, שיבוא לקריית-גת. מה עוד אנחנו יכולים לצפות מממשלה? ואני אומר שוב שצריכים עוד ועוד, אבל דווקא בנושא הזה לתפוס את ראש הממשלה? יותר מזה, הממשלה החליטה לפצות את כל אזור הדרום בסדר גודל של נדמה לי כ-3 מיליארד, פיצויים שעברו והגיעו. בנוסף, מעבר לפיצויים, החליטה הממשלה, לדרום לא הגיעו 3 מיליארד. בדרום בינתיים פוצו בפחות ממיליארד. החליטה הממשלה להעביר עוד כמיליארד,

כשבמלחמת לבנון השנייה, 3.5

החליטה ממשלת ישראל, מעבר לפיצויים ובלי קשר לפיצויים, להעביר לעוטף ול-40 הקילומטר עוד, אבל לא עברו, אני זוכר 3 מיליארד, יש לי פה בכתובים מיליארד ו-300,000.

אבל אני זוכר את 3 המיליארד, במשך כמה שנים. על הנייר.

לא עבר. ניסן, לא עבר, חבל להטעות את הציבור. תסלח לי, חבר'ה, ב-1.5 מיליארד, חמש שנים,

זה מה שאני זוכר, מיליארד ו-300,000, מיליארד ו-300,000 ועוד,

נוסף על 240 מיליון. בסדר, זה הזיכרון שלי. אדוני יסיים, בבקשה. זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים פה, ואני מדבר כרגע על הצד הכלכלי, שלא הייתה ממשלה שעשתה את זה. יש לי כאן החלטות הממשלה,

תחום-תחום, באיזה תחומים, שיכון.

לא היה דבר כזה שנעשה, שאני זוכר, בכזה פירוט, עם סכומים מדויקים וכו'. אז אני אומר, בנושא הזה לפחות צריכים לשבח את ראש הממשלה ואת הממשלה הקודמת, וגם את התחלת הממשלה הזו, שכבר התחילה, ורק בשבוע שעבר העברנו עוד הטבות לעוטף-עזה, בנושא של המכרזים.

בסוף האזרחים אמרו, גברתי השרה, גברתי השרה. מספיק לי חברי כנסת עם קריאות ביניים. גברתי השרה, מספיק לי חברי כנסת עם קריאות ביניים.

בנושא הזה בואו נתלכד,

כשיש דברים טובים, נדע להגיד תודה, ולהפך, לעודד, וכשיש דברים לא טובים, עליהם כן להגיב, אבל לא דווקא על הנושא הזה, שמגיעות בו כל התשבחות לראש הממשלה. תגיד דבר אחד

חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. בנגב, בדרום, בצפון,

אני אומרת לחיים,

בגלל זה אוהבים אותנו בעולם ובגלל זה יש לנו שלום. זה מה שיש לי להגיד לך. מה הקשר לשלום?

תהיו ענייניים, פעם אחת תדברו לעניין. עד ארבע דקות לרשות אדוני. חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, אדוני ראש הממשלה, אופיר אקוניס,

בבקשה. אדוני ראש הממשלה, הכותרת של הדיון היום: הפקרת יישובי הפריפריה. לאופוזיציה אני אומר, לקחתם כותרת בומבסטית. כותרת נהדרת. הפקרה, בומבסטית. אפשר לעמוד כאן ולמנות את הישגי הממשלות, האחרונות לפחות, ממה שבזיכרוני, בהשקעה בפריפריה בצפון ובדרום. אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אין אזרח בישראל שלא נדרש להשתמש בתשתיות התחבורה, שרת התרבות, אני אקרא אותך לסדר בוועדה, בכבישי ישראל, ברכבות,

כמי שחי בנגב, שלא ישן בירושלים, ויום-יום נדרש לתשתיות, אין ספק שרואים את השיפור. צעד אחר צעד מקרבים את הנגב למרכז ואת המרכז לנגב.

בתנועה הרבה בכבישים. יש הרבה מה לעשות, יש עוד הרבה מה לעשות.

אדוני ראש הממשלה, שבמשמרות שלך, וציינו אותן, זכית לממש חלק מחזונו של בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לומר לך, בפניך ועל שולחנך, בממשלה שאני הייתי חבר בה יחד אתך, שעמדת בראשה, התחלת להניע תהליך של הסדרת יישובי הבדואים בנגב. אל תירתע, הקיצונים יפריעו לך. הקיצונים מהצד שלנו ינסו לומר לך שאתה נדיב מדי ותימנע מזה, אבל המחיר היקר שמדינת ישראל שילמה ותשלם אם נושא ההסדרה של היישובים הבדואיים בנגב לא יצא לדרך, ואני טוען, מה לעשות, כשאדם עושה טעות, הוא משלם. ממשלת ישראל אפשרה מצב מסוים, ממשלות ישראל, צריך לשלם, צריך להסדיר, והזמן עובד לרעתנו. השקעות רבות השקעת ותשקיע בנגב. באר-שבע הפכה להיות מטרופולין לכל דבר ועניין. אנחנו רואים בברכה את מעבר בסיסי צה"ל לנגב, כל ההשקעות בתשתיות שדיברתי עליהן, בתחבורה. יש הסוגיה של הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב ונושא התעסוקה בנגב ובגליל. שתי הסוגיות האלה, אדוני ראש הממשלה, אתה צריך לשים עליהן דגש בקדנציה הזו: תעסוקה גליל-נגב, הסדרת ההתיישבות בנגב. תאמין לי, אני אסיים את הנאום ואשאיר אפילו דקה לחלק מהשיר שאני אוהב לזמזם ולקרוא אותו: עם הסדרת ההתיישבות בנגב, "וגם הנגב עוד יהיה פורח,/ ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח".

למי קראת זקן?

אתה לא מכיר את השיר? מכירים, מכירים. מותר גם להתבדח קצת. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשות חבר הכנסת עמאר.

חבר הכנסת וסגן השר יעקב ליצמן מטעם יהדות התורה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה,

אני רוצה שתשמע את הנאום שלי, כי הנאום שלי לא נוגע לפריפריה עכשיו, אני מדבר על הדרוזים בסוריה. לפני כשבוע נודע לנו ולכל העולם על טבח נפשע שביצעו אנשי "ג'בהת א-נוסרה", שהוא שלוחה של "אל-קאעידה", באחינו הדרוזים בכפר קלב-לוזה במחוז אידליב שבצפון סוריה. נרצחו בדם קר כ-40 דרוזים, שכל פשעם הוא היותם דרוזים. הם נרצחו על-ידי רוצחים נתעבים שכל מי שאינו שייך לדתם הוא בבחינת כופר שדינו מוות. הדרוזים מדורי דורות לא היו אלה שפגעו באחרים, אלא אלה שנרדפו והצטרכו להגן על עצמם. הם עמדו בגבורה ובאומץ ובנחישות, ואויביהם הובסו ונסוגו בבושת פנים. כיום עומדת הקהילה הדרוזית לראשונה מזה מאות שנים בסכנת קיום. מי כמו העם היהודי מכיר מלחמת קיום מהי, תחושת נרדפות מהי ורצח על קידוש השם מהו. מעל ראשי אחינו מונפת חרב אכזרית, צמאה לדם, כמו שהייתה מונפת לפני כמה חודשים מעל ראשיהם של היזידים, אותה קהילה לא חמושה שנטבחו אלפים מבניה כאשר העולם לא נקף אצבע. להזכירכם, רבותי, הדבר קורה במאה ה-21, אל מול עיניו של העולם הנאור. לנו כדרוזים אין מאומה נגד קיומו של אדם כלשהו, תהיה אמונתו אשר תהיה, אולם לא נוכל לעמוד בחיבוק ידיים מול איומי הטבח באחינו מעבר לגבול. הכפר חאדר שלמרגלות החרמון הסורי הופקר לחסדיהם של אנשי "ג'בהת א-נוסרה". אדוני ראש הממשלה, העולם כולו יודע שישראל הקימה בית-חולים שדה בגולן, המסייע לאנשי "ג'בהת א-נוסרה" מטעמים הומניטריים. אין אנו נגד סיוע אנושי לילדים, לנשים, לזקנים ולחולים. אבל, אדוני ראש הממשלה ואדוני שר הביטחון, האם לא ניתן לשלוח מסר ברור ותקיף כלפי "ג'בהת א-נוסרה" שלא יתקרבו לכפרים הדרוזיים? האם אי-אפשר לאיים עליהם בהפסקת הסיוע? ברור שכן, אדוני. ישראל חייבת לעשות זאת, שכן היא חייבת חוב מוסרי לדרוזים בישראל, המבקשים להציל את אחיהם בסוריה. אני תובע מכם ומאיץ בכם, רבותי, אדוני ראש הממשלה, לעשות זאת באופן מיידי. אסור לתת ל"ג'בהת א-נוסרה" לאיים על קיומה של הקהילה הדרוזית. לממשלת ישראל יש יכולת להסיר את האיום הזה. האמינו לי שאנשי "ג'בהת א-נוסרה", שהם כאמור אנשי "אל-קאעידה", לא יחוסו על חייהם של יהודים אם תהיה להם חלילה שעת כושר, כך שיש לעצור את מעלליהם בזה הרגע, אחרת כולנו נצטער על כך. הדאגה וחוסר השקט בקרב הדרוזים בישראל מובנים. כמו שכל יהודי, אדוני היושב-ראש, דואג לכל יהודי אחר ברחבי העולם, כך גם אנחנו הדרוזים. אני אומר ויודע, ואני פונה לכל אלה שכותבים ואומרים שהדרוזים יעזבו את בתיהם ושישראל צריכה להכין להם מקום בטוח, אני אומר ואני יודע שאף אחד מאחינו הדרוזים בסוריה לא יעזוב את ביתו. דרוזי לא עוזב את ביתו, הוא נלחם עליו. על כן אני תובע מממשלת ישראל לעשות הכול, אבל הכול, להסרת הסכנה מעל ראשי אחינו. מקווה אני שהעולם וגם אנחנו נבין שיש לשים גבול לפושעים נגד האנושות, ויפה שעה אחת קודם.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, מטעם יהדות התורה, שלוש דקות לרשות אדוני.

חברי חברי הכנסת, הנושא היום, הפקרת הממשלה את יישובי הפריפריה בדרום ובצפון אני מניח, לפחות עד הרגע הזה, שזו טעות. אני רוצה להתייחס אך ורק למה שנוגע לבריאות בפריפריה.

בתור סגני הנאמן. כמובן. אם אני אומר את זה, אני מייצג את שר הבריאות. רבותי, אנחנו פתחנו חדרי מיון קדמיים בפריפריה. אני רוצה להקריא את שמות היישובים:

ערד, ירוחם, קריית-שמונה, שומרון, הערבה התיכונה, כרמיאל, בית-שאן, אום-אלפחם, ואנחנו עומדים לפתוח גם בסח'נין. רבותי, זה מייצג גם את הערבים, מייצג גם את הפריפריה, בעיקר הפריפריה. אם זה לא נקרא פריפריה, אז מה כן? אני רוצה גם להודיע לכנסת שחייבתי את כל בתי-החולים,

אישרתי ואני גם הולך לחייב כרגע MRI לכל בית-חולים בפריפריה, כדי שלא יצטרכו להגיע. אז זה גם פריפריה. רפורמה בבריאות הנפש, עשיתי וזה נכנס לתוקף עכשיו, מה שעשיתי לפני שנתיים. הרפורמה היא בעיקר בפריפריה, איפה שלא היה בכלל טיפול בבריאות הנפש. בפריפריה. פה ושם צריך לעשות תיקונים. נעשה תיקונים. אבל מכאן, שהזנחנו את הפריפריה? לגמרי לא. אני רוצה להודיע לכם שבקדנציה הקודמת בכלל נתתי צנתורים לנצרת, לבתי-חולים.

ואני הולך עכשיו לתת להם גם MRI. גם זה פריפריה, גם זה ערבים, ראש,

ראש הממשלה מתנגד לזה? אתה צריך לעבור בכוח, אני חושב שכולם יודעים שאני סגנך. אם לא זה, אז כל זה פריפריה. התמקדנו בפריפריה, אנחנו חושבים כל רגע על כל דבר, איפה שאנחנו עושים שיפורים אנחנו חושבים אך ורק על פריפריה. איפה? לפני שבוע ימים, ביום חמישי, חנכתי בערערה סניף של קופת-חולים מאוחדת, והכוונה היא שיהיה פתוח 24 שעות, אני רוצה שיהיה, אני הולך לעשות את זה, לבדואים.

רבותי, הכול אך ורק, בעיקר חושבים על הפריפריה. אני לא רוצה להיכנס לכל מה שעשינו בעבר, אני מדבר על הקדנציה הנוכחית. בסך הכול שבועיים, ועשינו המון, ואנחנו בתוכנית, לקראת הדיון בתקציב נביא את זה לאישור הכנסת. אני רוצה עוד להעיר רק דבר אחד: יש דבר אחד שאנחנו נצטרך לשפר, אני מודה, היות שמקווים שיהיו, אני כבר מסיים, אדוני היושב-ראש, יותר מתמחים, וצריך שיהיו יותר רופאים לפריפריה. אנחנו משתדלים לעשות את זה, ואני בטוח שנקדם את זה גם כן.

תודה לסגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן, שדיבר מטעם סיעת יהדות התורה. מטעם מרצ, חברת הכנסת זהבה גלאון. גם לרשותך עד שלוש דקות. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, שלושה חודשים אחרי הבחירות, ובימים האלה אין מלך בישראל. אדוני ראש הממשלה, עושה רושם שממש לא אכפת לך מאזרחי ישראל. לא מעניינת אותך הצפיפות בבתי-החולים, מפעלים שנסגרים, משבר דיור או טילים שמתעופפים מעל ראשיהם של תושבי הדרום. הדבר היחיד שמעניין אותך הוא כס המלכות בדיקטטורה שאתה מנסה לבנות פה. סליחה, סליחה, דיקטטורה.

אבל הציבור בחר בו. אדוני השר אקוניס, יש גבול,

אני מודה שאני לא מצליחה להבין את המאבק האובססיבי של ראש הממשלה לתקציב תלת-שנתי, בלי שום היגיון כלכלי, שנתיים וחודש. שנתיים וחודש? זה הוכרע ורק אני לא ידעתי על זה, אדוני? שנתיים וחודש. בנובמבר, אם את מביאה את התקציב, אז הוא לוקח אותך שנה וחודש, ואחר כך עוד שנה וחודש.

עד סוף 2017, בואכה 2018, אנחנו נהיה עם אותו תקציב. אין בזה שום היגיון כלכלי, אדוני.

לא רק שאין בזה שום היגיון כלכלי, זה מה שאמרתם ב-2003 כשהבאתי את התוכנית, אמרתם שאין בזה היגיון כלכלי. אדוני, ברשותך, ההיגיון היחיד, אדוני ראש הממשלה,

זה נראה כמו "לילה כלכלי" עכשיו. אדוני ראש הממשלה,

יעדים כלכליים,

כן. חופש הדיבור, חופש הביטוי, לא? אבירי חופש הביטוי. אני אגן עלייך ואוסיף לך עוד דקה, ואני בטוח שאף אחד לא יפריע. בבקשה, גברתי.

ההיגיון היחיד בתקציב תלת-שנתי הוא לא היגיון כלכלי, הוא ביצור השלטון. אני רואה כמה אנרגיות השקעת, ראש הממשלה, בקרבות הפנימיים בליכוד: מפגשים עם מתפקדים, סרטונים, טלפונים, פשרה יצירתית. אין מה להגיד, אדוני, כשאתה רוצה אתה יכול. וחשבתי שאני לא מבינה, אבל אני בעצם כן מבינה. אתה אולי חזק מול מרכז הליכוד, אבל מול כל השאר אתה בורח מאחריות, ואתה בעיקר שותק. שמעתי שהתחלת את ישיבת הסיעה שלכם השבוע בגינוי חריף של דבריו של עודד קוטלר. אני מודה שגם אני לא אהבתי את דבריו. אבל אתה לא מתבייש, אדוני? יושב אתך בסיעה חבר כנסת, שאתה הכנסת למשכן הזה, שמיוחסים לו מעשים של סרסור והטרדות מיניות, ואתה שותק, אדוני. או יושבת בממשלה שלך, עכשיו בשולחן הממשלה, שרת תרבות שהכריזה מלחמה על האמנים והיוצרים, שרה שהופכת לצנזורית של התרבות, מאיימת להשתיק כל יצירה שלא מוצאת חן בעיניה, שמבקשת להכפיף את התרבות והאמנות, לתכתיבים פוליטיים, אדוני ראש הממשלה, אתה שותק. אתה שותק, אדוני ראש הממשלה. זהבה, תגידי לי, ראיתי אותך מדברת על זה. השרה רגב, אני אמרתי כבר ששרים לא צועקים קריאות ביניים, לרבות השרות. חבר הכנסת, ראש המפלגה שלך על דוכן הנואמים, ואתה מפריע. מה קורה? לא נעים לשמוע את האמת? לא נוח לכם לשמוע את האמת?

שהיית אומרת את האמת. כל מה שאתם רוצים זה להכפיף את התרבות לשיקולים הפוליטיים שלכם. אדוני היושב-ראש, חופש הביטוי וחופש היצירה הם מהרגליים החשובות ביותר שעליהן עומדת הדמוקרטיה. גם בשומרון, גם בירושלים, הם החיים עצמם, אם נשתמש בשפתו של ראש הממשלה. ומה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה בפירוש ניסיון לפגוע בהם ולכופף אותם. אני רוצה להגיד בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: אני בעד להשאיר שוליים רחבים לחופש הביטוי, כך שאפשר יהיה לאתגר את השיח, שאפשר יהיה לזעזע את השיח. ואי-אפשר לחשוד בי, אדוני היושב-ראש, שאני מאושרת מהבמה שניתנה ליגאל עמיר על-ידי פסטיבל הקולנוע בירושלים. אז אני לא אלך לסרט, אני אצביע ברגליים, אבל לגרום לביטול הקרנת הסרט בפסטיבל? לא השתגעתם? תודה, גברתי. אדוני, תרשה לי רגע, כי היו צעקות. צריך להגביל את חופש הביטוי רק אם קיימת סכנה ודאית להתרת דם, להסתה לגזענות, לאלימות. אבל האופן שבו שרת התרבות גם ביקשה לעצור את המימון לפסטיבל בגלל הסרט, כמו האופן שבו היא דיברה בתיאטרון "אל-מידאן" כלפי נורמן עיסא.

כל הבריונות הזו היא ניסיון להלך אימים על היוצרים, על היצירה.

אני רוצה לסיים, אדוני, ברשותך. אני פונה לראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, עד שלא תתנער מהפרקטיקה המסוכנת הזו, שמבקשת להלך אימים על חופש התרבות והיצירה בישראל, האחריות היא לא פחות שלך משל שרת התרבות. והיא מפחידה ומסוכנת הרבה יותר מכל האיומים שלך: איראן,

אנטישמיות,

חרמות,

כבר אמרנו? תודה, אדוני. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה, בשם המחנה הציוני. עד שש דקות לרשותך. שקלתי אם לנכות לך שתי דקות על קריאות ביניים, אבל לא אעשה לך את זה, אז נא להקפיד על הזמן.

כבוד היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, היה הייתה מדינה בת 61 להיווסדה, ואותה מדינה התכוננה לבחירות, ובבחירות היה מועמד לראשות הממשלה שאמר: אנחנו צריכים פעולה, ופעולה שתסיר את האיום. יש רק פעולה אחת שתעשה את זה, וזה למוטט את שלטון ה"חמאס" בעזה. אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נשלים את המלאכה, נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, אשדוד, שדרות, באר-שבע ויבנה. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי ישראל. והיום, אדוני ראש הממשלה, שש שנים מאוחר יותר, אחרי אלפי רקטות, עשרות מנהרות, "עמוד ענן" ו"צוק איתן" אחד, 2 מיליון עיניים נשואות אל הבית הזה ומבקשות מציאות כלכלית וביטחונית אחרת. שש שנים ברציפות, קדנציה רביעית שלך, אדוני, ותושבי הדרום ועוטף-עזה חשים מופקרים ביטחונית וכלכלית. אנחנו לחמנו בעזה למעלה מ-50 יום. מעולם לא הייתה מלחמה בזבזנית כזאת ברמה הכלכלית: 10,000 שעות טיסה של מטוסים באוויר, שעמדו בחניה, 78,000 רימונים, זה רק חלק מהדוגמאות של ההיסוס וחוסר ההכרעה שלך. ובסוף המלחמה, במקום לעשות ועידה אזורית שתיתן לאבו מאזן, שתיתן למצרים,

שתגיד "לא" למשא-ומתן עם ארגון טרור, שתביא להסדרה אחרת, שתשים גורמים אחרים על הגבול אז במקום זה אתה הלכת, והפכת את ה"חמאס" לארגון לגיטימי, כי אתה שלחת אליו שליחים שניהלו אתו משא-ומתן. במקום לקחת את הקהילה הבין-לאומית, כמו שישראל ידעה לעשות, ולהביא אותה בתור קהילה שנותנת מעטפת, ללכת למועצת הביטחון ולעשות דה-לגיטימציה מוחלטת ל"חמאס", עכשיו במועצת הביטחון, אדוני ראש הממשלה, ישראל עומדת מנגד ומצפה ומחכה וחוששת שיעשו את הדה-לגיטימציה לה על-ידי מדינות ידידותיות, בלי התמיכה של ארצות-הברית. בלי התמיכה של ארצות-הברית, כי אתה יודע למה? כי את אותו יחס מיוחד שיש לנו עם ארצות-הברית, אתה שׂם שׁם שגריר שמ-2013 לא דרכו רגליו בבית הלבן, שכשנשיא ארצות-הברית מדבר בשכונה שלו בוושינגטון,

כי הוא נמצא בטיול. יש לו משהו יותר טוב לעשות מאשר לקבל את נשיא ארצות-הברית בבית-הכנסת? תגיד לי אתה. זה שגריר שיש לו יחסים עם הממשל האמריקני? הפכת את העניין של ביטחון ישראל לעניין מפלגתי, לעניין שמפלג בין המפלגה הדמוקרטית לרפובליקנית. הפכת את נושא ישראל לעניין מפלגתי בתוך ארצות-הברית. וצ'אק שומר, צ'אק שומר, אחד מגדולי התומכים בישראל, צריך לעמוד לביקורת כאילו הוא לא מספיק נאמן, כי מה? של מי הוא לא חבר שם באמריקה? עכשיו, העניין הכלכלי. בוא אני אגיד לך, ויושב לידך שטייניץ, שגם לו יש אחריות. תשמעו, ותשמעו טוב. ב-2014, אדוני ראש הממשלה, 60,000 מפעלים, עסקים בינוניים ועסקים קטנים נסגרו במדינת ישראל. מה שה-BDS לא עשה לתעשייה הישראלית, אתם עשיתם. ב-2005 נוצרו 56 מפעלים חדשים בארץ, ב-2014, 12 מפעלים. התעשייה הישראלית, מבחינת המעמד שלה היום, נמצאת בתחתית המעמד מבחינת היצירתיות שלה. איפה הדברים עומדים? איפה מדיניות ממשלתית שנותנת להם תמיכה, שנותנת להם עזרה, שנותנת להם מזור, שנותנת להם דחיפה?

אני רוצה לשאול. עכשיו אנחנו מדברים על הדרום. אתה יודע, אתה אוהב לדבר הרבה על נושא הסייבר. גם לי יש כמה זכויות בסייבר. אתה יודע מה? בבאר-שבע, האמת, אדוני ראש הממשלה, אני שמח על התמיכה שלך, אבל לא אתה הקמת, אני הקמתי את חממת הסייבר הראשונה עוד לפני שנכנסתי לכנסת. יכול להיות שבעיני חלק מהחברים שלך זה לא לגיטימי וצריך לעשות עסקים אחרים, אולי בהונגריה, אולי במקומות אחרים, אולי הגיע הזמן שתגיד משהו על זה, אבל אני הקמתי שם את החממה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הממשלה הזאת נותנת מעט מאוד תמיכה, מכיוון שהחברות שהגיעו לשם, אדוני, הן גם זקוקות לסיוע הרבה יותר גדול בהכשרת עובדים בדרום, במעבר של תושבים לדרום. לכל החוקים האלה ששמתי על שולחן הממשלה שלך בפעם שעברה, חוקים שיעזרו לסייע, אתם התנגדתם וחסמתם. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, כמשפט אחרון. סייבר זה נחמד.

גם סילבן שלום אוהב והיה מעורב בסיפור, ובאתם להצטלם והיה נהדר. אבל אם אתם לא תיתנו הטבות אמיתיות, עם הכשרת עובדים, עם דיור בר-השגה בדרום ומעבר דרומה, עם הנושא של לא תקנת שעה של צעטל'ה שצריך להסתובב כל פעם במשרדי הממשלה, אלא תקנת שעה שתאמר בבירור: אזור פיתוח א"א לדרום, עם 40% מהמשכורת של כל עובד שעובר לשם, עם אזור פיתוח א' לאשקלון שלא מסוגלת לקבל היום תעשייה, לאשדוד שמחכה ומפחדת מהפעם הבאה שייפלו עליה טילים, אז מדינת ישראל תתחלק לשניים: החלק שנמצא במרכז והחלק שנמצא בדרום ובצפון.

ובדרום ובצפון, אדוני ראש הממשלה, אנחנו מובילים את העולם בחדשנות, אבל אנחנו גם מובילים את העולם בטבלת העוני של ה-OECD ומובילים בעוני ילדים, וזה על הידיים שלך. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. אחריו, חבר הכנסת חיים ילין. כבוד היושב-ראש,

שרים, חברי הכנסת, אפשר לסכם את מדיניות ממשלתך כלפי העם הערבי הפלסטיני ברוח הפתגם הערבי: לא ברחמכ, ולא בח'ל מן ירחמכ, ולא בח'ל מן אלרחמת תרבנה תנזל עליכ. בתרגום חופשי: אני לא עוזר לך, לא אתן לאחרים לעזור לך, ואפילו עזרה מהשמים אמנע ממך. זוהי בעיקרון המדיניות כלפי כל הפלסטינים בכל מקומות הימצאותם, בשטחים הכבושים, ברצועת-עזה, בגדה המערבית וכאן כמובן. תדבר על הערבים בארץ, על הבדואים. אמרתי: וכאן, וכאן. אמרתי: וכאן. אני פותח בדברים אלה כי המדיניות היא אותה המדיניות גם כלפי הפלסטינים אזרחי המדינה המהווים 20% מכלל האוכלוסייה. למדיניות שלך יש דנ"א הנובע מטבעה הקולוניאלי של הציונות, שברירת המחדל שלה היא שליטה ועוד שליטה, כיבוש שטח ועוד שטח, דונם ועוד דונם וכך הלאה. 1948 לא הסתיימה לשיטתכם. צריך ליישב את הארץ, לגרש ערבים ולהביא יהודים, לא רק לבקעת-הירדן או לשטחים הכבושים, אלא גם לתוך הנגב, למשולש ולגליל. אום-אלחיראן רק דוגמה. אדוני ראש הממשלה, תקרא היטב את המלצות "צוות 120 הימים" שאתה מינית, שכלל, כולו, מנכ"לים ופקידים של השירות הציבורי. זו תעודת עניות על מדיניות ההזנחה, הקיפוח, הנישול. זרועות המדינה הרלוונטיות, רשות מקרקעי ישראל, מינהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון, מתייחסות אלינו כאל אויבים או פולשים שצריך לגרש, לנשל, וכאל בעיה, במקרה הטוב, כאל בעיה מתמדת שצריך לטפל בה. את הגישה הזו יש לשנות מהיסוד. כדאי שתבין, אדוני ראש הממשלה, שאנחנו אזרחי המדינה, בעלי הארץ והאדמה הזו. לא היגרנו לכאן, לא הסגנו גבול של מישהו. גם הבנייה שאתם מגדירים כבנייה לא חוקית, נעשתה על האדמות הפרטיות שלנו. ואתם הורסים והורסים, זורקים משפחות לרחוב. ככה עשיתם השבוע בהריסת ביתו של טארק ח'טיב בכפר-כנא, בהריסת שלושת הבתים בכפר דהמש ובהריסת הכפר אל-עראקיב 85 פעמים, ומאות הריסות בכל שנה בנגב. כדאי שתבין, אדוני, שהריסת בית היא זריקת אנשים לרחוב. אתה אחראי לזה אישית. אני קורא לך, אדוני, נא לסיים, אדוני. שתהיה אמיץ, תכריז על הקפאת צווי ההריסה לתקופה של שלוש שנים. בתקופה זו אנחנו מתחייבים שלא ייבנה אף בית אחד ללא היתר. אני מקווה שראש הממשלה שומע אותי. אני קורא לך שוב להכריז על הפסקה של שלוש שנים בהריסות הבתים. תדבר אתנו. בתקופה הזו ייושמו המלצות "צוות 120 הימים" במלואן ובלוח-זמנים מהיר ויעיל.

אם זה לא יקרה בקרוב,

חברי הכנסת הערבים, לא נשתוק שוב ונשנה את כללי המשחק, ועל זה כבר החלטנו.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. חבר הכנסת חיים ילין, אחריו, חבר הכנסת פולקמן. לשניהם שלוש דקות כל אחד. כבוד היושב-ראש, ראש הממשלה, שר החינוך, אני מאוד שמח שאנשי הסיירת לא יורים האחד על השני בתוך הנגמ"ש. זה באמת ראוי לציון. מכובדי, ראש הממשלה, כמעט שנה חלפה מאז נכנס צה"ל לרצועת-עזה, וכלום. דבר לא השתנה. אתה ממשיך לנהל את הסכסוך, את המצב, במקום לנסות לפתור אותו. אזרחי מדינת ישראל התיישבו לכל אורכה, מהצפון ועד הדרום, בערים, בעיירות הפיתוח, במושבים ובקיבוצים. ההיסטוריה של מדינת ישראל וגבולותיה נקבעו על-ידי חלוצים שהתיישבו מתוך ערכים ציוניים. התושבים העוטפים את גבולות מדינת ישראל חווים קשיים ביטחוניים וכלכליים ייחודיים, כאשר המרחק שלהם ממרכזי קבלת ההחלטות, נדמה, רק הולך וגדל עם השנים. אתה יושב בירושלים ותושבי הפריפריה נמצאים הרחק-הרחק ממך. רחוק מהעין, רחוק מהלב. כבוד ראש הממשלה, אני לא מזלזל אף פעם בדברים שאתה אומר,

אל תזלזל בדברים שאני אומר. אתה אומר עלי דברים מסוימים שאני דוחה אותם.

במהלך מלחמת "צוק איתן" הודעת לי לפחות פעמיים, עם שר הביטחון, שאתה רוצה למנוע את המלחמה, אתה לא רוצה לשלוח את החיילים. חיבקתי אותך. אמרת שאתה רוצה את ה"חמאס" מוחלש ואת מצרים כמתווכים. אבל בשביל מה כל זה? בשביל מה? איך מסיימים מלחמה אם לא בהסדר לטווח ארוך, אם לא בשקט, במשהו? ההרתעה, אדוני ראש הממשלה, ואתה יודע את זה מצוין, "פג תוקף" אחרי שנה. כמה שתירה, כמה שתהרוס, עוד שנה ועוד שנה, ועוד שנה, עוד סבב של אלימות, עוד סבב של אלימות, כי את זה, שם, במקום הזה, אנחנו צריכים אותך. שם, במקום הזה, המנהיגות נמדדת. לא במיליארד וחצי שקל שנתת לעוטף-עזה. קח את הכסף בחזרה, תביא שקט. זה שווה הרבה יותר ממיליארד וחצי שקל. אני אומר לך את זה. אני ישן שם כל לילה. חיים, יש פתרונות קסם? כל לילה אני ישן.

יש פתרונות קסם?

אתה יודע מה יפה בזה? ראש הממשלה, יואב, לא צריך הגנה. הוא ראש הממשלה של כולם, הוא לא צריך. לא, אני שואל אותך, יש פתרונות קסם? אני צריך להביא פתרונות?

אני זועק את הזעקה של תושבי עוטף-עזה והדרום. אני לא צריך להביא פתרונות.

הוא צריך להביא פתרונות. נא לסיים, אדוני. הממשלה צריכה להביא פתרונות. נא לסיים. אדוני ראש הממשלה, מלחמות לא מסיימים רק עם צה"ל. מסיימים אותן במתווה מדיני. פירקת את משרד החוץ לשישה גורמים. מי עכשיו אחראי להגיע להסדר?

אדוני ראש הממשלה, אין לנו מדינה אחרת. כולנו תקווה, מסתכלים עליך, כולנו רוצים את התקווה הזאת. כולם מצפים ממך לתרגם את הרכבות, את הדרכים, את התעשייה, את כל הדברים שאתה מתגאה בהם לדבר אחד פשוט: שיהיה שקט, תודה, אדוני. שנחיה כמדינה נורמלית, תודה, אדוני. שלא ישנאו אותנו.

חבר הכנסת פולקמן, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. לאחר מכן, אחרון הדוברים, לפני ראש הממשלה וראש האופוזיציה, יהיה חבר הכנסת דיכטר. יואב, מלמעלה במטוס לא רואים את העם כנראה. תאמין לי, רואים טוב מאוד. לא רואים. חיים, אתה לפעמים מתבלבל.

תרד אל העם קצת. עושים את המקסימום, אתם לא מעריכים.

תאמין לי, יודעים טוב מאוד. אתה כבר מוותר על מיליארד וחצי שקל? מה קרה? תמורת שקט אני מוותר על הכול. בסדר, גם אני. על הכול. אם היית, לא היית מוותר על הכסף.

אם היית ראש מועצה לא היית מוותר על הכסף.

הרגע אמרת שאתה מוותר.

זה דיון מאוד מעניין, אבל עכשיו רועי פולקמן ברשות דיבור. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אני חושב שאנחנו מנהלים דיון על יישובי הפריפריה, אבל אני שומע כאן הרבה דברים אחרים. זה לא דיון על אי-אמון, זה דיון על הפריפריה ועל מה נעשה. אני מסכים שיש הרבה אתגרים בנושא המשא-ומתן, אני רק לא בדיוק בטוח עם מי כרגע יש לדבר. אני גם שמעתי הרבה דיבורים על יחסי ישראל ארצות-הברית. אתמול ישבו כאן חבר'ה מאיפא"ק, ישבנו אתם,

אנוכי, מייקל אורן וחיליק בר, ישבנו עם נציגי איפא"ק, היה דיון מאוד מעניין. אכן יש אתגרים, גם היחסים עם ארצות-הברית הם מורכבים, אבל הם חזקים גם היום. אז אני חושב שבעניינים האלה שווה לדבר על הרבה דברים. אבל אני רוצה ממש בשתי דקות לדבר על הפריפריה ועל החוסן החברתי בפריפריה, כי אני חושב שזה היה נושא הדיון ולשם זה התבקש ראש הממשלה להיות כאן היום, ואני רוצה להגיד על העניין הזה כמה דברים.

בוצעו הרבה מאוד צעדים בשנים האחרונות בנושא הפריפריה, בוודאי בתחום התשתיות, בתחום התחבורה ראינו לא מעט השקעות בשנים האחרונות, ובוודאי בהשקעות שאני מכיר באופן אישי מקרוב, גם בירושלים וגם בבאר-שבע השקעות גדולות לחיזוק שתי הערים האלה. אני רוצה לומר בעניין הזה, שזה אחד המפתחות לחיזוק הפריפריה. יש הרבה מאוד שיח על יישובים בחודשים האחרונים, על המצב בערד, על המצב בדימונה ובמקומות אחרים, אבל זה מתחיל ויתחיל מחיזוק של ארבע מטרופולינים שיהיו העוגנים לצמיחה כלכלית. מדינת ישראל, כמדינה קטנה, לדבר על האתגר, אני באמת מסתכל עליך, לפתח מדינה קטנה בדרך שבה אני אדבר על בעיית האבטלה במעלה-אדומים, אנחנו עושים כאן איזה תרגיל לוגי בעייתי. מה הכוונה?

הפיתוח הכלכלי הגדול,

עיקר התעשייה ועיקר הפרנסה בערך מוסף גבוה צריכים לקרות בארבע מטרופולינים: חיפה, באר-שבע, ירושלים ותל-אביב או גוש-דן.

זה המפתח המרכזי, בוודאי בדרום, לפיתוח הפריפריה. לשם יגיעו המפעלים המובילים, התעשייה המתקדמת, והאתגר הגדול הוא לראות איך כל היישובים מסביב מרוויחים מהדבר הזה. אז דבר ראשון, אני חושב שאחד האתגרים בשיח על הפריפריה הוא שינוי פרדיגמה, מהתעסקות איך כל אזור תעשייה בכל יישוב בפריפריה מתחזק לאיך יש לנו ארבע מטרופולינים חזקות, איך היישובים מאוגדים באשכולות אזוריים שמסוגלים לטפח עסקים קטנים ובינוניים.

המטרופולין הוא, תקשיב טוב,

הוא אנטי-ציוני. במקום שבין באר-שבע לבין אילת לא תהיה התחזקות של ההתיישבות ולא תהיה תעשייה, ודאי שתהיה התחזקות. אתה יודע מי מתחרה אתנו על השטח.

אני רוצה לומר לך על העניין הזה, אני מדבר על מה שאתה אומר. אני גרתי כמה שנים בקיבוץ בערבה, אני מכיר טוב את חבל-אילות. חייתי שם ושירתי שם לא מעט גם במילואים. אני אוהב מאוד את הערבה ואני אוהב את הנגב, זה המקום שבו אני אוהב להסתובב. אבל כתחום הפיתוח הכלכלי וחיזוק הפריפריה,

בכל מדינת ישראל, אני אדבר רגע על ירושלים שאני מכיר טוב. בשנים האחרונות, אולי בארבע השנים האחרונות, הגיעו שני מפעלים חדשים לירושלים. כמות המפעלים שמגיעה, בכלל שנפתחת, היא מוגבלת.

האתגר הוא קודם כול בתעשייה, בתחרותיות הבין-לאומית של מדינת ישראל, חיזוק המטרופולינים. אחר כך צריך לפעול כמובן לחיזוק ההתיישבות עם איכות חיים וכו'. אבל אם אדם ירוויח פרנסה טובה במטרופולין, הוא יצרוך שירותים ביישוב שלו. תהיה שם תרבות ויהיה שם מסחר. זה חיזוק הפריפריה. האמירה שיהיו המוני מפעלים בכל אזור תעשייה בפריפריה זו אמירה שיהיה קשה ליישם. אני כמעט סיימתי. הדבר האחרון בחיזוק הפריפריה,

הוא הסתכלות על המגזר הערבי בפריפריה, ובוודאי בגליל. זה אתגר לאומי גדול. יש על זה תוכניות, תוכנית "צוות 120 הימים" שתובא לממשלה בקרוב. הנושא הזה הוא מרכזי. הגיעה העת לבנות מערכת יחסי אמון חדשה בין הרשויות המקומיות בפריפריה לממשל המרכזי. זה אתגר מרכזי בעשייה שלנו היום. אני יודע שזה מעניין את ראש הממשלה, אני יודע שממשלת ישראל תעסוק בזה. זה חזון שאנחנו שותפים לו, ואני מאמין שאנחנו בדרך נכונה בכיוון הזה.

תודה לחבר הכנסת פולקמן. חבר הכנסת אבי דיכטר, בבקשה, אדוני. אחריו נשמע את ההתייחסות של ראש הממשלה ושל ראש האופוזיציה. אדוני יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה, שרים, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת ילין, אני רוצה לומר לך: אני מהסיירת. לראש הממשלה, לא לי. אני מהסיירת. כשראש הממשלה היה מפקד צוות ותיק,

ינון מגל, הוא גם מהסיירת. ידידי בנט, גם הוא מהסיירת.

עמר בר-לב, הוא נמצא פה, וגם הוא מהסיירת. אני התייחסתי לנגמ"ש ב"צוק איתן". דיכטר, סיירת, חבר'ה, לא נריב על הסיירת. אבל אני רוצה לומר לך שזה לא קשור לסיירת. מרוב סיירת אנחנו כל הזמן בנגמ"ש. זה לא קשור לסיירת. אני חושב שגם ביחידות שבהן אתה היית ואחרים, בתוך הנגמ"ש לא יורים. אני מניח שגם בטייסת לא יורים האחד על השני. לפחות לא אש חיה.

אבל זה היה המשפט הקל. אדוני ראש הממשלה, אני אומר לך שאני לא בטוח שהבנת עד הסוף את הפתגם שאמר חבר הכנסת, ידידי, גטאס.

אף שגטאס הוא נוצרי,

אני רוצה לומר לאחים המוסלמים, מחר מתחיל רמדאן: רמדאן כרים, וחודש קשה מאוד לפניכם. "האחים המוסלמים" זה מסוכן. חבר שלך, אבל, גטאס, אני מסכים אתך לגבי החברוּת, כי הפתגם שהטחת בראש הממשלה, אתה יודע היטב שהעדה הנוצרית היום בלבנון, בסוריה בוודאי, בעיראק בוודאי ובעוד מקומות, לו חס וחלילה היית מעז לומר את הפתגם הזה באיזה פרלמנט באיזה פרלמנט, באיזו מסעדה בעיבורי דמשק, אתה יודע מה היה עונה לך זה שהיה יושב לידך, ולא חשוב אם הוא איש ממשל או אחר? הוא היה אומר לך: גטאס, לא צופכ ולא ח'רופכ ולא עיני תשופכ.

אני אומר לך, הוא היה אומר לך את המשפט הזה, ואתה יודע היטב שהמשפט הזה שהטחת בראש הממשלה הוא משפט קשה, הוא משפט מביש. אנחנו עם אחד.

התערבות שלכם על הכיבוש. לזה שבאמת בזכותו היציבות כאן היא בסדר גודל כזה, אנחנו לא אמרנו, בואו שנייה נשמור על נימוס.

אל תדבר על העולם הערבי פה. לא

בלי מלחמה, אתה תדבר, חברת הכנסת זועבי, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. לא תוכלי לשמוע את הנואמים. תדבר על עזה, לא על סוריה. שידבר על עזה ולא על סוריה. שידבר על ההתנחלויות ולא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

והתהום הזאת פעורה. ואני אומר לכם, למזלנו, בכנסת הזאת יש נציגות מאוד מאוד נדיבה של אנשים מהפריפריה, אפילו מבין הדוברים: עמיר פרץ ידידי ושכני משדרות, מיקי זוהר מקריית-גת, דני עטר מהגלבוע, מהמועצה האזורית, מאיר כהן מדימונה, חמד עמאר משפרעם, ילין כמובן מבארי, ובוודאי פספסתי נוספים. יש גם כאלה פריפריאליים שהתמרכזו עם השנים,

אבל את הפריפריה אתה לא עוזב. אתה יכול לעבור מהפריפריה, אבל אתה לא עוזב את הפריפריה בתפיסת העולם שלך. שכחת את ירושלים,

יודעים היטב שהטרמינולוגיה הזאת, של הפקרה, היא לא מייצגת גם לא את מה שאתם יודעים ואת מה שאתם חשים, ואני גר בפריפריה, חש כמוכם. איך קרה לנו שעברנו ממושג של צריך לעשות יותר למושג של הפקרה? נראה שהמעבר מהקואליציה לאופוזיציה זה לא רק שינוי של פוזיציה, זה כנראה שינוי של טרמינולוגיה. ואני ככה תוהה. בתחום הכלכלי, מהנתונים שאני ראיתי, 12 מיליארד שקל לפיתוח אזורי של הפריפריה, האם זה מכובד? בכל שנה.

האם זה מספיק?

האם זו הפקרה? לא ולא.

אני חושב שכשחברי, חבר הכנסת מיקי זוהר, חבר הכנסת סלומינסקי, דיברו כאן נוספים, סגן השר ליצמן, דיברו על ההשקעות האלה הם פירטו, ואני משוכנע שראש הממשלה יודע ויפרט הרבה יותר ממני. אבל כשאתה עוסק בזה, אפילו במגזר הערבי, העיר רהט, אני אומר לכם, בחמש השנים האחרונות, העיר רהט מאכלסת שליש מאוכלוסיית הבדואים בנגב. העיר רהט מאכלסת שליש מאוכלוסיית הבדואים בנגב, וזה לא מאהל. זו עיר ואם בישראל, קרוב ל-70,000 איש. אני לא מבין, מה הנקודה, בין הצורך, כן, בין הצורך לעשות יותר בתחום החברתי, בתחומי הרווחה, לבין הפקרה, פעורה תהום.

הייתה לי זכות בשנתיים האחרונות להיות יושב-ראש הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, בהתנדבות. זכיתי באמת בתפקיד מלמד מאוד, ואני מקווה שגם עזרתי. אבל אני זוכר איך הממשלה הקודמת הגדילה ב-33%, במיליארד שקלים, את התקציב לניצולי השואה. האם זה מכובד?

האם זה מספיק?

האם זו הפקרה? ודאי שלא.

באותה ממשלה היה שר אוצר שהיום הוא באופוזיציה. אז איך זה כשעוברים לאופוזיציה זה פתאום הופך להיות הפקרה, כל נושא הרווחה? אדוני, נא לסיים. בתחום הביטחוני, אדוני היושב-ראש, אני אומר לכם, פה זה פשוט לא ייאמן, כאילו אנחנו חיים במנותק מהאזור, חיים על איזה אי מוקף ימים.

אנחנו אי מוקף מדינות שיש בהן כאוס, שקרתה בהן רעידת אדמה בחמש שנים האחרונות. אני לא יודע לומר כמה זה בסולם ריכטר, אני אומר לכם, זה תשע בסולם דיכטר. ומה שקורה מסביב, אנחנו רואים היטב. ומה שקורה בעזה היום,

ילין ידידי, חבר הכנסת ילין ידידי, אדוני היושב-ראש,

היום, ממש היום, זה ה"יארצייט", זה יום השנה להפיכה הצבאית של ה"חמאס" בעזה. אני אומר את זה לכל המפנטזים לגבי איך צריך ראש הממשלה לנהל את הבסטה המדינית. אדוני ראש הממשלה, יושב-ראש הרשות הפלסטינית ביקר בפעם האחרונה בשטח רצועת-עזה לפני שמונה שנים וחצי. שמונה שנים וחצי לא דרכה כף רגלו בעזה. ההשפעה שלו על מה שקורה ברצועת-עזה דומה להשפעה של מנהיג מיקרונזיה על מה שקורה בעזה, אולי למיקרונזיה יש יותר השפעה. ומצרים?

ואני אומר לכם שכשאנחנו מדברים, ומצרים? לא, אני שמעתי ססמאות, מה ססמאות? היה צריך לעשות. תראו, מצרים? פה במליאה, מצרים, מה ההשפעה שלה על עזה? באולם הזה, יש לא מעט מפקדים, לוחמים, שבאמת קרבות זה לחם חוקם לאורך עשרות שנים. יושבים פה באמת מפקדים: יעקב פרי,

היה מפקדי בשב"כ, יושבים פה לוחמים, כולל יואב גלנט, בתפקידים מאוד בכירים, אלוף וכמעט רמטכ"ל, ויושבים פה גם לא מעט לוחמים בדרגות זוטרות יותר. הרי אם היינו עושים ישיבה על איך צריך לנהל את המערכה הביטחונית סביב רצועת-עזה היו הרבה מאוד דעות, אבל אחראי יש רק אחד. גם אני וראש הממשלה היינו חלוקים תקופה מסוימת על איך צריך לעבוד בעזה, אבל האחריות היא שלו. האחריות היא שלו לוודא ולהבטיח, יש טילים.

האחריות היא שלו לוודא ולהבטיח שבאשקלון ובבארי ובאשדוד ובבאר-שבע ובשאר רחבי מדינת ישראל, דיכטר,

תהיה כלכלה נורמלית של ניהול,

ניהול המהלך, חבר'ה, המונח הכרעה, המונח הכרעה, אני אומר לכם, שווה ישיבה נפרדת. נא לסיים, אדוני.

אני רק אומר לכם, בסופו של דבר, כמו שמקובל לומר, בסוף קרתגו תיהרס, בסוף עזה תהיה מפורזת מנשק צבאי. איך זה יקרה,

מפקד סיירת מטכ"ל וידידי מכמה דברים. עניינית, אנחנו מבינים שעזה תפורז מנשק

למה לא עושים את זה? מפני שזה לא מחשב שלוחצים delete וזה קורה. אבל זה כבר 15 שנה, דיכטר, יש לי חדשות בשבילך, זה הרבה יותר מ-15 שנה. לא. שם זה 15. אבל יש דברים שמי שנושא באחריות, כדאי שיחשוב טוב גם על היום שאחרי. המציאות במזרח התיכון, היא כזאת שכדאי לנו לשבת ולשאול את עצמנו האם הדיון הזה, אדוני היושב-ראש, ובזה אני אסיים,

האם הדיון הזה, שעוסק במילה הפקרה, האם הוא מתקיים בפעם הראשונה בממשלה הזאת?

האם זה מתקיים בפעם האחרונה? כנראה לא.

ודאי שלא. בנושא הביטחוני, האם זה יקרה בשנים הקרובות? נראה שבארבע השנים הקרובות הדיון הזה יחזור על עצמו שוב ושוב ושוב, ונצטרך אנחנו לתת את התשובות האלה שוב ושוב ושוב.

תודה לחבר הכנסת דיכטר. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להתייחסות של ראש הממשלה וראש האופוזיציה. אני קודם כול מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו, להתייחס לדברים. אני מציע גם שלא נפתח שיחות באולם, כי היו רבים שדרשו מראש הממשלה תשובות, וזאת ההזדמנות לשמוע. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי הכנסת, חבר הכנסת חמד עמאר, אני כאן, כאן. אני מחפש אותך שם. כן, זו הייתה תאוות לב. לא רגיל, אני מבקש לומר משהו, לציבור הדרוזי. אנחנו קודם כול השקענו, החלטנו החלטה, אנחנו כמה שבועות בממשלה וקיבלנו החלטה,

לפני הבחירות לבצע, ואנחנו מממשים אותה, לתת כ-2 מיליארד שקלים לתוכנית חומש לציבור הדרוזי על מנת לתת ביטוי, לכוונה שלנו לסגור פערים.

רוצים לשמוע. זה כולל גם את הצ'רקסים, אל תפריע.

חבר הכנסת פריג', אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. סגן השר מזוז, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

מראש אני אחסוך לכם את צעקות הביניים

אין דבר שאני אגיד שאתם תגידו שהוא מספיק, וכל דבר שאני אגיד אתם תגידו: את זה מישהו אחר עשה. אז אני מציע, בואו נחסוך את הדברים הללו ואני אוכל להתרכז בעיקר. החלטנו על השקעה של כ-2 מיליארד שקל, קצת יותר, ביישובים הדרוזיים בעיקר. זה מבטא,

את התחושה שמרגישים לא רק אנחנו בממשלה, אני כראש הממשלה, אני חושב שזה מבטא את הלכי הרוח בציבור הרחב. זה פשוט מביא לידי ביטוי קונקרטי, אתה חייב לשים כסף. אתה לא יכול להסתפק בהצהרה, אתה צריך לראות מה הפעולות המעשיות שאתה יכול לעשות כדי לממש את ההחלטה, בין שמדובר בגדר ביטחון או בטייסת כיבוי או בכל דבר אחר. תביא דברים מעשיים. אנחנו מביאים דברים מעשיים. זה ביחס לציבור הדרוזי וסגירת פערים. אתה נגעת בנושא אחר. בעת הזאת אני יכול להגיד את הדבר הבא: אנחנו עוקבים בדריכות אחרי כל הנעשה בעניין זה סביב גבולותינו. ההנחיה שלי היא לעשות את כל הפעולות הנדרשות. אני מציע לך, אני מציע לכל העוסקים בדבר, שהדבר חשוב בעיניהם, ואני יודע שהוא יקר בעיניהם, אני מציע להסתפק בעת הזאת באמירתי זו. נאמר כאן הרבה על הכחש, ועל היותי קוסם, וכיצד כשלא עושים שום דבר בפריפריה, תכף אתייחס למושג הזה, ובכל זאת תושבי הפריפריה מצביעים כל כך הרבה עבורנו. כיצד הדבר הזה קורה? תכף אפרט, אבל אגיד בראשי פרקים:

פארק ההיי-טק, עיר הבה"דים, גדר הביטחון, חדרי מיון קדמיים, בית-ספר לרפואה בצפת, שדה-תעופה בתמנע, הרחבת כביש הערבה, נצרת-עילית, אלפי יחידות דיור. מה עשיתם, כן? בהפקרה. קריית-שמונה, 2,000 יחידות דיור, עוד 2,000 בדרך,

מאות יחידות,

1,500, קריית-ביאליק, אלפי יחידות דיור,

7,000, דימונה, 3,000, בדרך ל-7,000, ירוחם, 1,000, באר-שבע, אלפים, אלפים, מה

אשקלון, בדרך להיות עיר של כ-200,000 איש ב-2020.

פוריידיס, לחברי מהמגזר הערבי, 1,100, טורעאן, 700, לא,

זו שכונה פה, 600. חבר הכנסת גנאים, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. לא דוגמה. גם אבו-גוש זה לא דוגמה, אבל חשבתי לציין, כיוון שאתם אומרים, זה רק היום. כיוון שאתם אומרים,

בפוריידיס בניתי תעלת ניקוז,

עם כניסתי לתפקיד כראש הממשלה. היה שם שיטפון. ולא שאלתי: הצביעו בשבילי? לא הצביעו בשבילי? היה שם שיטפון, תעלת הניקוז, ב-30 או 20 מיליון שקל, התקבלה מייד, וברוך השם השיטפונות כבר לא שוטפים את היישוב. בוא נגיד: בנינו. אני מודה על ההזדמנות הזאת, על כן, שבחרתם את הנושא. אם אני יכול לייעץ לכם, הפקרת הפריפריה? אני הייתי בוחר מינוח יותר מוצלח, כי העשייה פה היא כבירה. כבירה. ועדיין, אני שמח, אני שמח שנתתם לי הזדמנות לתת דין-וחשבון לחברי הבית על עשיית הממשלה למען אזרחי ישראל שמתגוררים בדרומה ובצפונה של הארץ. אגב, אני השתמשתי בשם שאתם נתתם, אבל אני לא קורא למקומות הללו פריפריה.

המושג פריפריה היה אולי נכון לפני כמה שנים. עדיין אפשר להשתמש בו, אבל אחת המשימות המרכזיות שקבעתי לעצמי היא לבטל את הפריפריה באמצעות חיבור הנגב והגליל למרכז הארץ. המדינה שלנו היא קטנה. אולי אילת היא בקצה, גם בה אנחנו מטפלים, ותכף אפרט אבל כל השאר זה מרחב מטרופוליטני ממוצע במדינות אירופה, ואין שום סיבה, שום סיבה, שבגלל מרחק גיאוגרפי קצר ותחבורה מתמשכת,

לא נשנה את זה. את הדבר הזה אני נושא בתוכי מהימים שהייתי חייל ביחידה מסוימת במרכז הארץ. רוב שנותי ביליתי ברמת-הגולן, לפעמים גם בנגב,

והיינו נוסעים לפעמים בכביש מס' 1, הוא כבר נסלל אז, כביש החוף, אני מתכוון, ולפעמים בכביש בית-ליד, והיינו מגיעים לוואדי-עארה והיינו נתקעים, המשאית הראשונה שהגיעה, והיינו נוסעים ומגיעים לישראל השנייה. ואני אמרתי לעצמי: מדוע אין פה את אותם סידורי תחבורה שקבעו באירופה כבר בשנות ה-50, או את מסילות הברזל שקבעו בארצות-הברית במאה ה-19? וכשהגעתי לתפקיד ראש הממשלה ראיתי ברכה גדולה וחובה גדולה לבטל את מושג הפריפריה. ולכן, כל מי שעיניו בראשו, כל מי שעיניו בראשו, רואה את תנופת הפיתוח העצומה ברחבי הגליל והנגב, ואחרי עשרות שנים שבהן התעכב החזון של פיתוח אזורים אלה אנחנו מפשילים שרוולים ויוצקים תוכן ממשי בססמאות העבר. החזון של בן-גוריון היה חלוציות לשמה. אני מאוד מכבד את זה, זה גם תנאי הכרחי וחשוב להתפתחות המדינה, גם בנגב וגם בגליל, אבל זה איננו תנאי מספיק. החזון שלי מוסיף על כך שני נדבכים: תשתיות לאומיות וכלכלה חופשית. תשתיות לאומיות, זה הממשלה מובילה, כלכלה חופשית זה הסקטור העסקי מוביל. יש לנו תוכנית סדורה ארוכת טווח להשקיע בחבלי הדרום והצפון, כולל באזורים הסמוכים לגבולותינו, והיא הולכת ומתממשת לנגד עינינו בצורה מרשימה ביותר. השקענו בשנים האחרונות,

המספרים ששמעתם כאן, 63 מיליארד שקל, סכום עצום, בחמש השנים האחרונות בפיתוח אזורי הנגב והגליל.

אנחנו סוללים נתיבי תחבורה חדשים מצפון לדרום: מסילות רכבת, מחלפים, מנהרות, גשרים.

הם מקצרים באופן דרמטי את זמן הנסיעה ממרכז הארץ אל הנגב והגליל, פחות פקקים, פחות רמזורים. בחזון שלי, בסופו של דבר, ממטולה עד אילת בלי רמזור אחד וגם בלי פקקים. זה קיים בארצות אחרות. בנערותי ביליתי בארצות-הברית, אתה יכול לנסוע מסן-פרנסיסקו לניו-יורק ובחזרה, או מבוסטון, ולא לעבור רמזור אחד. מה עם הכביש לטייבה? הקמנו קו רכבת שמחבר את אשקלון לבאר-שבע דרך אופקים, שדרות ונתיבות, חנכנו תחנות רכבת חדשות בשדרות ובנתיבות, אנחנו מפתחים כניסות חדשות לדימונה, מחברים את רהט לכביש 6, מקשרים בין קריית ההדרכה של צה"ל, עיר הבה"דים, לכל יישובי האזור, אנחנו משדרגים את כביש הערבה, זה לא הנאום מהקדנציה הקודמת? אני רוצה להבהיר משהו: אנחנו שבועיים בתפקיד. עכשיו אנחנו, קיבלו החלטה על עיר הבה"דים, זה בסדר, אדוני ראש הממשלה, אין לי בעיה עם זה. רק תגיד שכבר נאמת את הנאום הזה. תשע שנים ושבועיים. כל פעם אותו נאום. חברי הכנסת, אני רוצה להסביר את מעשה הכישוף. אני רוצה שאתם תבינו, שיהיה לכם יותר קל. אולי גם אתם תוכלו להיות קוסמים, אולי גם אתם תוכלו לסחוף ככה ציבורים. אנחנו בעד מחזור, אבל לא לדעת.

עכשיו אני אגיד לכם. אני אגיד לך משהו, חברי איתן כבל. אתן לך עצה,

אנחנו אוהבים אותך. אני רוצה לתת לך עצה, אולי היא תועיל לך. בבקשה. תראה, בסוף הציבור הרבה יותר חכם ממה שחושבים. הציבור לא מתרשם מאמירות שאין להן גיבוי, שאין בהן אמת. אומר שהציבור יודע. הציבור לא מקבל את מה שאומרים ואמרתם ותגידו ותחזרו ותאמרו, וחזרתם ואמרתם היום בסוף נשכנע. שאין פיתוח בנגב או בגליל.

רואים את ההבדל.

הם רואים, והם רואים את השוני בשנים האחרונות לעומת חוסר הפיתוח, חוסר ההשקעות עשרות שנים קודם לכן, ולכן הם מתרשמים.

ובכן, אנחנו משדרגים. רואים גם את מה שאני אומר כאן. הם רואים את השדרוג של כביש הערבה, הם ראו את הערבים רצים לקלפיות. הוא נמצא בעיצומו.

והם רואים גם את ההצטרפות של הבנייה של נמל תעופה בין-לאומי בתמנע. נוכל להוציא את שדה התעופה מתוך אילת עצמה, מוציאים אותו החוצה. בצפון הם רואים, הם רואים, את מסילת העמק, שמחברת את בית-שאן לחיפה דרך עפולה. הם רואים את זה.

הם יוכלו לנסוע ברכבת לתצוגה האור-קולית שהקמנו בבית-שאן, דני עטר. אבל יהיו שם הרבה דברים אחרים, כי ברגע שאתה מחבר אזור צפוף כמו מדינת ישראל, עם מחירי הדיור הגבוהים באזור המרכז, ואנחנו נוריד אותם, אבל אתה נותן להם את האפשרות לגור במה שפעם נחשבה פריפריה רחוקה, אתה עושה תנופת פיתוח גדולה מאוד.

הרכבת תקשר גם את כרמיאל ואת עכו. מי שרוצה לקנות דירה לא יקנה אותה מתצוגה אור-קולית.

הציבור השתכנע, אתה לא משתכנע. אולי אצליח לשכנע אותך במה שהציבור השתכנע בו. הוא השתכנע משום שהוא ראה את מחלף גולני, מחלף גולני, מה שהיה פעם צומת גולני, ואנחנו משדרגים את הכבישים שמוליכים מצומת גולני לצומת עמיעד. ישראל כץ הוא ראש הממשלה? גם בדרום וגם בצפון מתהווים מרכזים מטרופוליניים חדשים. חבר הכנסת אראל מרגלית. אנחנו מוחים על מה שישראל עושה. אמרתי כבר: אין ספק שכשממשלה מקצה 27 מיליארד שקל, שר התחבורה הנמרץ עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל לראש הממשלה אין שום חלק בזה. אין שום חלק בזה, זה ברור.

אנחנו מבינים את העיקרון. כן. גם בדרום וגם בצפון מתהוות מטרופולינים חדשות, שמהוות עוגנים מרכזיים של דיור, תעסוקה וחינוך. אנחנו הופכים את באר-שבע למרכז סייבר עולמי. זו השקעה.

עכשיו, לפני כמה שנים עמדתי כאן, אדוני, ישב פה חבר כנסת בכיר באופוזיציה.

הוא איננו כבר. יש כאלה שנשארים ויש כאלה שנעלמים. ואותו חבר כנסת, עם קול עבה, עם קול עבה, כשאמרתי שאנחנו מקימים את רשות הסייבר הלאומית ואנחנו הולכים להפוך את ישראל למעצמת סייבר, תגובתו הייתה, הוא היה חבר במפלגתך, אם אני יכול לנחש? לא, הוא היה פעם חבר במפלגתי, אבל הוא נדד כמו, הוא נדד.

והוא הסביר: נו, ראש הממשלה מדבר על סייבר, ראש ממשלה וירטואלי. ועשינו סייבר כל כך הרבה לפני שאתה דיברת על זה. אנחנו בונים מרכז היי-טק עצום. טוב, חבר הכנסת מרגלית. לפני 12 שנה הקמנו חברה אחרי חברה.

אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת מרגלית,

אינני ממעיט כלל בזכויותיך בתחום הסייבר.

אבל מבחינת המערכת, מבחינת האחריות הלאומית, שמעתי אותך, תשמע אותי. טוב מאוד שעשית, טוב מאוד שאתה עושה, אבל האחריות שלי כראש הממשלה להניע תהליכים, שלא במקרה, אלא כתוצאה מהשקעות ממשלתיות ומדיניות ממשלתית, למשל הקלות בחברות הסייבר, מה אני יכול לתת להם? כי זה מגבלות שהממשלה מטילה, האם אני יכול להעביר את 8200 לדרום? האם אני פותח מרכז סייבר לאומי? האם אני שם אותו בבאר-שבע? כל אלה החלטות שאנחנו קיבלנו. וגם עוד כסף וגם כיתות למתמטיקה, שאנחנו צריכים להאכיל את הפירמידה הזאת מלמטה. והשר בנט כרגע התחיל לעסוק בזה נמרצות, וזה חשוב. כל הדברים האלה הם באחריות של הממשלה ושל ראש הממשלה.

הצבתי יעד להפוך את ישראל לאחת משלוש מעצמות הסייבר המובילות בעולם, ואנחנו מקיימים את היעד הזה. היעד הזה מתנקז, זה לא ייאמן, אבל כך קורה, לעיר באר-שבע ולשכונותיה. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, יש לו בקשה אחת ממני, ואני שוקל בחיוב להיענות לה: לעשות מכללת סייבר בדימונה. אם זה לא שינוי חברתי, אם זה לא שינוי עצום, עצום, במה שהורגלנו לו במשך 67 שנים, הרי כל אחד מכם מבין שזהו אכן שינוי.

ובכן, מרכז היי-טק גדול הולך ומוקם. הוא מחובר לאוניברסיטת בן-גוריון וליחידות הטכנולוגיות של צה"ל, שיעברו בשנים הקרובות דרומה. אנחנו הכרזנו על ערים ומועצות מרכזיות נוספות בנגב כעל יישובי עדיפות לאומית לטובת השקעות: ערד,

דימונה, ירוחם, נתיבות, המועצה האזורית מרחבים.

אנחנו הרחבנו את הרשימה של היישובים בדרום שזכאים להטבות מס. ובכלל, לאחר מבצע "צוק איתן" בשנה שעברה, הרחבנו את התוכנית המקורית לפיתוח יישובי הנגב בדיור, בעסקים, בהקמת אזורי תעשייה, בחיזוק מערכות הרפואה, בחקלאות, בתיירות ובשיקום נופים ונחלים. ההשקעות האלה, כמובן, כוללות גם את יישובי הבדואים. לרשויות המקומיות בנגב נתנו מענקי פיתוח גדולים. בעוטף-עזה יזמנו תוכנית רב-שנתית לפיתוח דמוגרפי. היא כוללת השקעה בשדרוג התשתיות, תמריצים לדיור, הטבות מיוחדות, מיגון בתי התושבים ומוסדות חינוך. אנשים מהמרכז שמחפשים היום שטח פתוח, קרקע לבנייה, חיי קהילה מגוונים, הרבה מהם עוברים לדרום. זו תופעה חדשה, זה דבר חדש, שלא היה. הם רואים מה קורה שם, הם נשבים בקסם המקום, יש שם אווירה מיוחדת,

ולכל זאת כמובן נלווה צעד משלים, חשוב ביותר, שנקטנו, אפרופו ההפקרה, אנחנו הקמנו את גדר הגבול עם מצרים לאורך גבול של יותר מ-200 ק"מ. הגדר הזאת בלמה את גלי ההסתננות לארץ וחיזקה את הביטחון. אני מבקש מכם לתאר מה היה קורה אילו נמשכה הזרימה האדירה של המסתננים הבלתי-חוקיים לישראל. לא קשה לדמיין, כי אנחנו רואים מה זה עושה במדינות אירופה. אנחנו מנענו באמצעות הגדר סכנות אסטרטגיות עצומות למדינת ישראל, בראש ובראשונה, חדירה של קנאי האסלאם הקיצוני מסיני. אני חושב שאתם יודעים, וכאן אני אומר לכם,

הרי אתם כל פעם באים בטענות, אם אני מזכיר את האסלאם הקיצוני או חלילה את "דאעש". אז אני רוצה לספר לכם: "דאעש" נמצא ליד גבולנו. הג'יהאד העולמי נמצא ליד גבולנו.

אני מדבר על הדרום כרגע. ואני מבקש מכם ביושר, כחברי אופוזיציה, לומר מה היה קורה אלמלא נבנתה הגדר הזאת, לא רק מבחינת חסימת כניסה אדירה של מסתנני עבודה בלתי חוקיים, כפי שקורה באירופה, אלא לביטחון מדינת ישראל. לא רק תושבי הנגב, ביטחון כל אחד ואחד מאתנו. ובכן, עשינו את זה.

הפיתוח שתיארתי, התשתיות, הבנייה, הדיור, ההקלות לעסקים, הסייבר, הגדר, כל אלה הם החלטות ממשלתיות. וזה לא דבר שנעשה כיוון שהממשלה הצהירה שבכוונתה לבנות גדר, או שבכוונתה להעביר את צה"ל דרומה. היינו צריכים לקחת מיליארדים ולהחליט: זה כן,

יש דבר שהוא חיוני יותר, יש דבר שהוא חיוני פחות,

את זה שמים בצד, והולכים על העיקר. ואלה בעצם ההחלטות שקיבלנו, וכל החלטה כזאת בזמנה איננה פופולרית, היא תמיד זוכה להתקפות פופוליסטיות.

אני חייב להגיד לכם שבזמנים מסוימים, כשאני הייתי באופוזיציה,

אני לא יכול לחייב אתכם,

חופשית: חופש הדיבור וגם חופש המעש, אבל כשאני הייתי באופוזיציה, היה לי נוהג, היה לי נוהג, הייתי יוצא, הייתי ראש האופוזיציה, וכשהיו מעלים הצעות פופוליסטיות במיוחד, וזה קרה גם אצלנו, הייתי מסדר, קיזוז.

צרכים אנושים. יש צרכים אנושיים, הייתה ועדה הומניטרית. כדי לא לתת יד לדברים שידעתי שהם מנוגדים לאינטרס הלאומי, שאני מאמין בו. נו, באמת. ובכן, גם בצפון איננו שוקטים על השמרים, גם בצפון אנחנו מפתחים. בצפון השקענו 110 מיליון שקל,

בהקמת בית-ספר לרפואה בצפת, יזמנו תוכניות לקידום התיירות בטבריה, ויש עוד הרבה מה לעשות שם, להחייאת המתנ"סים בקריית-שמונה, לפיתוחה של חצור-הגלילית, כולל שימור העסקת עובדים במפעלים שנקלעו לקשיים. אתם מכירים את המקרים, ואנחנו פעלנו שם. אנחנו מחזקים את קצרין והמועצה האזורית גולן, מעצימים את היישובים הערביים,

הצ'רקסיים והפזורה הבדואית. הרחבנו משמעותית את רשימת היישובים בצפון שזכאים להטבות מס, יישובים בטווח של עד 2 ק"מ מהגבול, ובהם קריית-שמונה,

מטולה ומג'דל-שמס, קיבלו העדפה משמעותית בהטבה.

גם הצפון הופך אבן שואבת ליחידים ולמשפחות שמבקשים לקבוע את ביתם בחבלי ארץ שמאופיינים בפוטנציאל ובמימוש הפוטנציאל של צמיחה ושגשוג. אני מבקש להתייחס לדברים שאמר כאן חבר הכנסת ילין. אולי אפשר לקחת אותנו באוטובוסים לעולם האוטופי הזה? זה לא עולם אוטופי. יש בו הרבה בעיות, אבל כל מי שעיניו בראשו, כולל אתה, ואתה לא, אתה לא הצעיר שבחבורה, ולכן אני יכול לדבר אתך בתור פחות או יותר כבני אותו דור, פחות או יותר בני אותו דור,

אתה יודע מה היה בשנות ה-60, וה-70, וה-80 וה-90, ומשהו אחר מתחולל פה. משהו קורה.

והמשהו הזה הוא טוב לגליל, והוא טוב לנגב, הוא טוב למדינת ישראל והוא טוב לכל תושבי הנגב והגליל. האם סיימנו?

האם השלמנו?

אבל נאמר כאן בצדק: לקרוא לדיון הזה הפקרת הפריפריה? אני הייתי אומר, 22% עוני. הייתי קורא לזה: ביטול הפריפריה. זה מה שאנחנו עושים פה הלכה למעשה. זה מה שאנחנו עושים. חברת הכנסת בירן, אני ממש מתנצל בפנייך על שלא הזכרתי אותך עד עכשיו, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. ממש עם התנצלות כנה. אני לא שמעתי מחברי הכנסת, אבל אני רוצה להוסיף לתשתיות הלאומיות שפירטתי כאן,

לא דיברתי על הסיבים המהירים שאנחנו פורסים במסגרת תוכנית "ישראל דיגיטלית", שזה דבר חברתי, כלכלי, טכנולוגי ראשון במעלה, והוא ישנה, הוא יחבר את הנגב והגליל, את העיר הדיגיטלית שבאר-שבע הופכת להיות, אבל אנחנו מתחילים את זה מקריית-שמונה ואנחנו רוצים להגיע לאילת,

אבל יש יוזמה נוספת שקשורה בפיתוח הנגב והגליל, בוודאי בקידום המפעלים שם, בהפיכתם ליותר תחרותיים, זה נכון לגבי כל כלכלת ישראל, ואני מדבר על אישור תוכנית הגז הלאומית של מדינת ישראל, לטובת כלל תושבי המדינה.

יש בתוכנית הזאת שלושה מרכיבים מרכזיים: 1. קבענו כבר שמדינת ישראל תקבל מהחברות הפרטיות מסים בשיעור גבוה בתמורה לגז, 2. החלטנו שרוב הגז שנמצא בים אל מול חופי ישראל ישמש את המשק הישראלי, 3. אנחנו פועלים כעת להבטיח שהגז שיזרום למשק יהיה במחיר תחרותי ויהיה בו מנגנון שימנע הפקעת מחירים. איך זה עובד במונופול,

מארצות-הברית, מקנדה, מדינות שתיארתי עכשיו שגילו גז.

בחלוקת הגז, הקדוש-ברוך-הוא חילק את זה שונה מחלוקת הנפט, אני חייב להגיד לכם. עוד פעם מונופול, אה? הוא חילק את זה למדינות דמוקרטיות מתקדמות. ובכן, בדקנו. נורבגיה,

ואני חייב להגיד לכם שהמדינות הללו שונות מאתנו. אף אחת מהן, אף אחת מהן לא עשתה, אין שם ראש ממשלה שמסית נגד, אף אחת מהן לא הגבילה בהגבלות שאנחנו מגבילים, אני לא מדבר על ההגבלות שאתם רוצים להגביל, זה בכלל לא קיים, לא מגבילים. לא מגבילים ייצוא, לא מגבילים מחיר. הראשונים שעושים את זה אלה אנחנו, ולכן הייתי מציע, אנחנו לא מגבילים מחירים, אנחנו מונעים הפקעת מחירים, אבל אני חייב להגיד לכם, צריך להיות פה זהירים מאוד. אני הטלתי על ידידי שר האנרגיה יובל שטייניץ לנהל כאן את המגעים על מנת להגיע לדבר המיטבי, ואנחנו לא חיים בבועה. כמו שחלק מהדברים ששמעתי פה, על נושא הביטחון, זה כאילו אנחנו חיים בבועה, כאילו מדינות לא מתרסקות מסביבנו, כאילו כל שטח שאנחנו מפנים לא נתפס על-ידי האסלאם הקיצוני, כאילו כל שטח שאנחנו לא מפנים, מעבר לגבולנו, לא נתפס על-ידי האסלאם הקיצוני. כאילו לא הייתה ועידת שארם-א-שיח' של הליגה הערבית. אבל אני כן יכול להגיד שגם בנושא הכלכלי אנחנו לא חיים בבועה. המשקיעים יכולים ללכת למקומות אחרים. כשמדינת ישראל הייתה זו שחיפשה גז, היא לא מצאה גז. כשבאו חברות פרטיות, הן מצאו. על מנת שיבואו חברות נוספות וימצאו עוד גז, צריך שזה יהיה כדאי. אנחנו יכולים לשבת כאן בבית-המחוקקים ולעשות מה שעשו בארגנטינה או מה שעשו במצרים, והגז לא יגיע. ואני מחויב, ואני נחוש, לכך שהגז יגיע למשק הישראלי ויגיע מהר ככל האפשר. לכן, אם הייתי מקשיב לכם, אם הייתי מקשיב לכם, בעוד כמה חודשים, או בעוד שנה, היה מתברר שהגז נשאר באדמה,

והיכולת לממש את אוצר הטבע הזה הייתה יורדת לטמיון. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אין ספק שהייתם צועקים "מחדל" ודורשים להקים ועדות חקירה. כשאתה במנהיגות אתה חייב להיות ריאלי. אתה חייב להיות נחוש, אתה חייב לעשות את הפעולות הדרושות. ועדת ששינסקי קמה בגלל לחץ ציבורי.

והפעולה הדרושה היא לא הצעקות שלכם, הפעולה הדרושה היא החלטות וביצוע של דברים ריאליים בעולם הכלכלה העולמי. אנחנו רוצים להוציא את הגז מהאדמה. מה העקרונות אפרופו מונופול והגבלת מחיר?

מה העקרונות שבהם אתה עושה, חברת הכנסת נחמיאס ורבין, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. בפעם הראשונה בחייך, כנראה.

אני מציע לכם גם, אני מציע לכם להיות זהירים. אנחנו רוצים תחרות, אבל הדרך היחידה שבה נקדם תחרות היא שייכנסו משקיעים נוספים שיתחרו עם המשקיעים הקיימים. לישראל נחוצה השקעה בלי פוסקת בכלל מרכיבי המשק. זה מייצר מקומות עבודה, זה מבטיח את המשך הצמיחה והשגשוג של המדינה. ולכן, לא בכדי המדיניות הזאת הובילה לכך שההכנסה לנפש בישראל הרבה יותר גבוהה. היא התקדמה במהירות עצומה. היא עוד מעט עוקפת את בריטניה, היא עקפה כבר את כל המדינות שגובלות במזרח התיכון זולת צרפת, ועוד מעט גם אותה נעבור. אני אומר את זה בכבוד רב, כשר חוץ, לשתי המדינות הללו. פערים? ואנחנו גם סוגרים את הפערים בשנים האחרונות, בממשלה הקודמת, וגם לפני הקודמת. התחילה מגמת סגירה של מדד ג'יני, זה דבר שלא היה פה במשך עשרות שנים. יש הרבה מה לעשות, הרבה מה לשפר, אבל המדיניות של שליטה מרכזית, אטטיסטית, שמונעת תחרות, שמבריחה מכאן אנשי עסקים, שמדברת בפופוליזם על מיסוי בלתי פוסק, ללא מגבלות, הדבר הזה רק ישבור את המשק. זה קרה באירופה, במדינות שכנות, זה לא יקרה כאן.

למה, באמת תמיד התשובה שלך, פעם אחת תגיד. חבר הכנסת אראל מרגלית, אני קורא אותך לסדר כבר בפעם השנייה. אבל, אדוני, אי-אפשר עם זה, כבר, חבר הכנסת חיליק בר, תודה. השרה רגב, את מדברת יותר מכל האופוזיציה בזמן נאום ראש הממשלה.

פשוט לא יצא לי בחמש הקדנציות שניהלתי ישיבות לקרוא שר לסדר.

אדוני היושב-ראש, באמת רוצים תשובה על העוני בפריפריה, על הדיור, למה הכול סייבר ומחלפים? ילד רעב לא יכול לאכול מחלפים וסייבר.

אני אכתוב בפעם הבאה את הנאום של ראש הממשלה, אם הוא ירשה לי, אבל הפעם לא עשיתי את זה. תודה. מי שלא מבין, כמו חבר הכנסת בר, שכשאתה לוקח מנוע עולמי,

עם עוצמות בלתי רגילות, עוצמות בלתי רגילות, ואתה שם אותו במקום כמו באר-שבע, הוא מתפשט מהר מאוד ומשפיע על הכול. ישב במשרדי לפני ימים אחדים אדם שיודע משהו על הנושא הזה, לא, דווקא מנכ"ל "גוגל", אריק שמידט, והוא אמר לי, הוא היושב-ראש. כן, הוא יושב-ראש אקזקוטיבי. יושב-ראש גדול, אני

מכיר קצת את העולם הזה. והוא אמר לי, אני חושב שהוא אחד האנשים החשובים ביותר בעולם. ואריק שמידט אומר לי, הוא לא יהודי, הוא לא ציוני, הוא אומר לי: אני נמצא פה כי זו מעצמה דיגיטלית, ישראל. אמרתי לו: אתה לא מגזים?

אתם מספר אחת. אמרתי: מספר אחת? יש עמק הסיליקון. הוא אומר: נכון. שם, במדדים מסוימים, אחד או שניים, הם עוברים אתכם, אבל באופן אבסולוטי אתם יותר גדולים מהם. עמק הסיליקון השני שאני הכרתי באופן אישי זה בבוסטון, יותר מאוסטין בטקסס, יותר מקיימברידג' באנגליה. והוא אמר: אני משקיע פה, וההשקעות הן פנטסטיות. ואז הוא אומר לי את הדבר הבא, לשלם מסים, אבל? הוא אומר לי את הדבר הבא, הוא אומר לי: ההשקעות שהממשלה שלך מובילה בתחום הסייבר זה לא מנוע צמיחה לחמש שנים, זה מנוע צמיחה ל-50 שנה, כי החלק הדינמי בכלכלה העולמית זה כלכלת האינטרנט, שצומחת באופן גיאומטרי, והיא לא יכולה לצמוח בלי ביטחון קיברנטי, בלי היכולת לשמור על חשבונות הבנקים, בלי היכולת למנוע גזלה. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לפתח, להיות במעלה הטכנולוגיה הזו, וזה דבר שמחייב לא רק השקעות פרטיות אלא גם השקעה ממשלתית. השילוב שלהן זה השילוב המנצח, ואנחנו עושים את זה. עכשיו, איך הדבר הזה משתלב? כי הצמיחה הזאת יוצרת את המצב הבא: ניקח את באר-שבע,

בבאר-שבע פתאום הקמנו פארק, "ספארק", פארק סייבר. והפארק הזה, עכשיו יש בו חברות, החברות הטכנולוגיות המובילות בעולם נמצאות בבאר-שבע. וזה הולך ומתרחב, כמו גזע של עץ שהולך ומתעבה. עכשיו, הדבר הזה מייצר כבר דרישה, זה מייד משפיע על כל הצרכים האחרים. אנשים שבאים, כסף שמושקע, צריכים שירותים, צריכים חינוך, צריכים קניונים, צריכים כמובן טכנאים. והדבר הזה מביא לשינוי עצום, עצום. את הדבר הזה אנחנו עושים כרגע. זה מנוע עולמי. מתי הגיעו החברות המובילות בעולם לנגב? מתי הן הגיעו לתוך באר-שבע? מי שלא רואה את זה ולא מבין איך הדבר הזה ישפיע על כולם, על כולם בלי יוצא מן הכלל, וזה יתרחב, זה לא יהיה רק בבאר-שבע, זה בכל המדינה, כי המדינה היא קטנה, והיא מחוברת, כי אנחנו מחברים אותה. הדבר הזה הוא חלק מחזון פשוט: תשתיות לאומיות, עסקים. שוק חופשי, תשתיות. זה המפתח של מה שאנחנו עושים בנגב וגם במרכז. כמה אנשים יעבדו בסייבר בבאר-שבע? אדוני ראש הממשלה, כמה אנשים יעבדו בסייבר בבאר-שבע? אתה יודע כמה אנשים בבאר-שבע לא משלמים מס הכנסה כי הם לא מגיעים לסף המס?

כדי להדגיש נקודה נוספת, הייתה לי פגישה שנייה, כעבור ימים אחדים, תחילה עם יושב-ראש

סליחה, יושב-ראש "גוגל", וכעבור יומיים, יושב-ראש "אורנג'" יושב-ראש "אורנג'", או מנכ"ל "אורנג'", סטפן רישאר, ביקש, לאחר דבריו בקהיר, לבוא ולהבהיר את מדיניותו האמיתית. הוא ביקש גם להתנצל. הוא ביקש לעשות זאת בשגרירות בפריז. מה לעשות, אני היום שר החוץ, והנחיתי את שגרירנו בפריז להגיד בנימוס, שאם הוא רוצה להבהיר את הדברים ולהתנצל, יואיל לעשות זאת במדינת ישראל. ואכן הוא בא, והוא אמר את מה שאמר, הוא גם אמר שישראל זה מקום פנטסטי להיות בו, והוא ו"אורנג'" מתנגדים לחרמות. הוא אמר את זה בקהיר.

תיקון עולם, אנחנו מכירים, הרי תומכים בזה. ובכן, אחרי התיקון הזה נכנסנו לחדרי, ואני אגיד מה אני אמרתי בנוסף. אמרתי: כל חברה יכולה להחליט אם להיות בישראל או לא להיות בישראל. זו החלטה שיכולה להתקבל על בסיס עסקי, אנחנו מכבדים את זה. מובן שמי שלא רוצה בכלל טכנולוגיה ישראלית בוודאי לא ישתמש בכל האפליקציות וכל הפיתוחים, אני לא יודע מה יישאר מהטלפונים הסלולריים שאתם עכשיו מתקתקים בהם,

והעסקים האלה גם לא יישאר מהם הרבה, אבל זו בחירה, אבל אנחנו בשום אופן לא נקבל את החרמתה של מדינת ישראל, החרמה של חברות ישראליות ושל השוק הישראלי, על בסיס של חרם, בזה נילחם בכל כוחנו. אני אומר את זה משום שיש כאן, בכנסת, כרגע, הצעה לסימון מוצרים. וכשאנחנו נאבקים מאבק, אני חייב לציין לטובה כאן את ראשי האופוזיציה, שמתגייסים כולם נגד החרמות הללו, מה אתה מתרגש מזה? כשבאה סיעה בכנסת בהצעה לסמן מוצרים, אתם צריכים להסיר את ההצעה הזאת, ומייד. אנחנו מתנגדים לחרמות על מדינת ישראל. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. גם אנחנו מתנגדים לחרמות. תבחרו שם אחר לנושא 40 חתימות בפעם הבאה, אני בטוח שתוכלו להשתפר. תודה רבה. אנחנו מתנגדים לחרמות. אתה ראש ממשלה, תודה לראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג להתייחס לדיון. אדוני ראש הממשלה, התחמקת מדיון על הדרום. אדוני ראש הממשלה, לא ענית על ה"חמאס". חבר הכנסת ילין. אדוני ראש הממשלה, לא ענית על ה"חמאס". דיברתי שלוש דקות והוא לא

ב-28 ביולי יהיה דיון מעניין במליאה, אולי תמצא שם דברים רלוונטיים לשאלה מי מחזיר את השקט ומי לא מחזיר את השקט. למה, עוטף-עזה לא בדיון? בבקשה, חבר הכנסת יצחק הרצוג ברשות הדיבור, ואני מבקש לא להפריע ולא לקרוא קריאות ביניים. כפי שאמרתי, אני לא רוצה להרחיק אנשים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה,

חברי וחברותי חברי הכנסת, זה כמעט בלתי נתפס, ראש הממשלה, שאנחנו נאלצים לאסוף 40 חתימות כדי לאלץ אותך לקיים דיון על הצפון והדרום, על ההזנחה, על הניתוק, על האטימות ועל כפיות הטובה של ממשלותיך לאזרחי ישראל בצפון ובדרום, שהם מגיני ישראל וגבולה האנושי במלחמות ובשלום. יותר מתשע שנים אתה ראש הממשלה, יותר משש שנים ברציפות, ובמשמרת שלך הפכת את ישראל למדינת תל-אביב. וכל פעם אנחנו שומעים את אותן מילים: סייבר וסלולר ורצף נתונים, אפילו את קריית-מוצקין הכנסת פנימה, זה סייבר עריקאת. אבל את המהות הבסיסית אתה לא תשנה: יש פערים גדולים ומשמעותיים מאוד בין הנגב והגליל לבין מרכז הארץ. אלה הן עובדות, עובדות, ולא תוכל לשנות את המצוקות הגדולות שעולות מראשי הערים ופרנסי היישובים, שחוזרים ובאים בדרישות ומצביעים על קשיים גדולים מאוד. בוא נדבר על עובדות. בדרום הארץ יש שלושה רופאים לכל 1,000 תושבים, בצפון שניים, לעומת ארבעה וחמישה בתל-אביב. האבטלה ביישובי הדרום, חברי דיברו על כך, מגיעה ל-15% בהרבה מאוד מן היישובים, כל תושב שביעי מובטל. מפעלים נסגרים, בערד, בבית-שאן, בקריית-גת, ביישובי הדרוזים, ביישובי המיעוטים, ביישובי הבדואים. ובכולם, פחות מ-65% ממסיימי כיתות י"ב זכאים לבגרות, לא כי הם פחות חכמים, ולא כי הם פחות מוצלחים או ראויים מתלמידי כוכב-יאיר וגני-תקווה, אלא כי תנאי הפתיחה שהמדינה שלנו נותנת להם לא שווים. אדוני ראש הממשלה, האבטלה, מצב מערכת החינוך וחולשתה של מערכת הבריאות בדרום ובצפון הם תוצאה של הזנחה וזלזול שלך, בראש ובראשונה, ושל הממשלות שבראשן אתה עומד תשע שנים, שבהן אתה משמש ראש הממשלה, מהן שש שנים, כאמור, ברציפות. לא זכור לאף אחד מאתנו דיון ממשלתי מהותי, עמוק, רחב היקף ומחולל שינוי כדי להביא את השינוי בנגב ובגליל. ובזמן שאתה הקמת את ממשלת הקרקס שלך, מפעל כושל של 61 חברות וחברי כנסת, שכל אחד קיבל 20 מיליון שקל לטובת צרכיו וגחמותיו, מפעלים נסגרו ומאות משפחות נותרו ונותרות ללא פרנסה. הדרום לא זקוק לרחמים, הצפון לא זקוק לחיבוקים. הצפון והדרום לא רוצים לשמוע יותר דיבורים,

דימונה, ירוחם, שדרות, חצור-הגלילית, רהט, עכו, קריית-שמונה וסח'נין הן ערים גאות. תושבי הערים המכונות ערי הפיתוח היו חלוצי הארץ הזאת, אף שתרומתם לבניית הארץ נעקרה,

מספרי הלימוד, חומת המגן האנושית של ישראל, שלא זכתה להכרה ולכבוד ולהזדמנות שווה, השירה, התרבות, הספרות, שנוצרו מתוך אותה אהבה וכמיהה לחיים בישראל, אך נשכחו והודרו. חלוצי הצפון והדרום לא זכו להיות לבו של האתוס הציוני, אף שאנחנו חייבים להם את חיינו כאן בדיוק כמו לחלוצים בהתיישבות בנגב ובגליל שקיבלו כבוד והוקרה. מי שעבד בפס הייצור הראשון במפעל בדימונה,

מה קורה שם בתאים? אדוני ימשיך. מי שעבד בפס הייצור הראשון במפעל בדימונה הוא חלוץ התקומה העברית, ומי שהגיע בעלייה ההמונית של שנות ה-50 לסוף העולם שמאלה הוא חלוץ התקומה העברית, ומי שבנה את קירות בית-הספר בחצור-הגלילית הוא חלוץ התקומה העברית, ומי שסלל את הכביש למצפה-רמון הוא חלוץ התקומה העברית. ו-68 שנים לאחר מכן אנו עומדים עדיין כאן, מעל הדוכן, ומדברים על מצבם של הדרום והצפון? תעשה בדיקה, זה קורה, תיסע לשם, תראה. כי במשמרת שלך, פעם אחת תיסע לשם. ראש הממשלה, מדברים ולא עושים. ממשלות ישראל כולן חטאו,

כשהגליל והנגב יקבלו תקציבים כמו שמי שגר איפה שאתה גר מקבל, אז נדבר. אז נדבר. אז נדבר, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בר, חבר הכנסת בר, אני רוצה שקריית-שמונה, חבר הכנסת בר. תקבל כמו אריאל, בסדר?

סע לנגב, תירגע. חבר הכנסת ביטן, ותאסוף את האידיאולוגיה, תירגע.

כי לך יש אוניברסיטה.

הכול דיבורים, מדברים ולא עושים. ממשלות ישראל כולן חטאו והתעלמו, אך בשש השנים האחרונות זו המשמרת של, בנימין נתניהו, והאחריות שלו, והכישלון שלו. פעמים רבות אנחנו מנסים לנהל את השיח החשוב על זה, לא עושים כבישים,

אתה כבר קרוי לסדר. אולי תקשיבו, אתה רוצה שנוציא אותך? אתם לא אוהבים לשמוע, בסדר. כמה פעמים אנחנו,

חבר הכנסת חזן,

פעמים רבות אנחנו מנסים לנהל את השיח החשוב הזה, על תרומתם העצומה של הדרום והצפון לתקומת ארצנו, אבל רק לרגע, ואז חוזרים מייד לענייננו. מילים מתעופפות באוויר, הבטחות ניתנו, תקציבים הובטחו, וכלום. אבל גם היום, לאחר שש שנים שבהן אתה ראש הממשלה, עומד בראשות ממשלות ישראל, אנחנו נאלצים לעמוד שוב ולדבר,

על הפריפריה,

חבר הכנסת קיש, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

על הפערים בתקציבים בין ילדים, בין מבוגרים, בתשתיות, בדיור, על הזכות של הדרום והצפון להיות שווים. אבל אותך, בנימין נתניהו, הדרום לא באמת מעניין. אתה עסוק בלייצר מסכי עשן, מול הציבור. נגד דבריו החמורים של עודד קוטלר, שהכליל והלעיג ציבורים שלמים, היה לך, בצדק, מה לומר. נגד הטענות על מעשיו החמורים, לכאורה,

של חבר הכנסת מסיעתך, אורן חזן, טמנת את ראשך בחול. אתה יושב ושותק בחקירות, ואתה מעז, חבר הכנסת חזן, טמנת את ראשך בחול. אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. נגד הטענות על אורן חזן טמנת את ראשך בחול. אולי בגלל הפחד משלדון אדלסון. איך תתקוף חבר כנסת,

על מעלליו כמנהל קזינו, כשחברך הקרוב ביותר הוא הבעלים, הוא מנהל של בתי-קזינו רבים בעולם. ואולי בגלל הפחד, ממרכז הליכוד, לא אמרת מילה על חזן. לא אמרת מילה על חזן. נתתי לך הזדמנות לעשות את המובן מאליו, (חבר הכנסת אורן אסף חזן

שסחט ממך, בכנסת, אבל אתה טמנת את ראשך בחול, מול חבר כנסת שנטען שלכאורה עשה מעשים חמורים בנשים. ולא יעזרו אלף נאומים,

על שוויון מגדרי, כשאתה טומן את ראשך בחול כשנטענות טענות כל כך

ונראה מה תאמר אז, אדוני, כשתבוא החלטה, כזו או אחרת, למליאת הכנסת. נכבדי, אומרים, כאמור, כפי שאמרת, שאתה קוסם. אבל אתה לא קוסם גדול, אתה קוסם של טריק אחד ויחיד: טריק ההיעלמות.

אתה לא מתמודד עם המצוקה של הדרום והצפון, כי אתה נעלמת משם. אתה לא מטפל בסירחון הציבורי של פרשת חזן, כי נאלמת דום. פרשת העמותות, לפרשת, בושה. אתה שותק כשצעירים ישראלים בני העדה האתיופית, חבר הכנסת זוהר, אתה קרוי לסדר בפעם הראשונה. אתה שותק, כשצעירים ישראלים בני העדה האתיופית, פרשת, יוצאים לרחובות, ומקים עוד ועדה, שתוצאותיה כמובן יישכחו.

ולא נשכח,

שאתה נעלמת כשעובדי כי"ל,

ומפעלים נוספים,

אתה יושב ביציע כמו אוהד מתוסכל מול איומי החרם, ולא מגבש אסטרטגיה. מכבה שרפות.

חבר הכנסת זוהר, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה כבר. לא, שיענה על פואד. זה פשוט לוזרים.

אני גם לא כתבתי נאום, חבר הכנסת ביטן. נו, מה אני אעשה. לא נותנים לי כאן לכתוב נאומים לחברי

מתוסכל מן הבוקר עד הערב אני כאן. אתה לא מציג לציבור שום תוכנית, לא יוזם תוכנית מדויקת, לא הופך את העולם כדי להחזיר את יחסי ישראל ארצות-הברית למסלולם, ולא יוזם יוזמה מדינית, שתי התרופות העיקריות נגד החרם, ואי-אפשר להנהיג מדינה בבריחה: בבריחה מפתרון בעיות והתמודדות עם אתגרים. כי ממשלת הקרקס שלך לא יכולה להמשיך לספר לציבור ממה הוא צריך לפחד. אתה לא יכול להמשיך להיות המאיים הלאומי. אנחנו לא מאמינים לזה יותר. לא קונים יותר את הספינים וההפחדות. לא מוכנים לשמוע יותר, ממי שזכה לעמוד בראש הממשלה שלנו כל כך הרבה שנים רצופות, את אותן ססמאות נבובות. הדרום, אדוני ראש הממשלה, לא זקוק לרחמים, והצפון לא זקוק לחיבוקים, רק למעשים. ואזרחי ישראל זקוקים לתוכנית ברורה, לשיקום מצב התעסוקה בנגב ובגליל. 10 מיליארד שקלים, 10 מיליארד שקלים שפכת בשנים האחרונות בהתנחלויות מבודדות, מעבר לגושים והרחק מגבול ההסכמה הציבורית, והכסף הזה שייך לנתיבות, לאופקים, לירוחם, לחצור, לחורפיש, לגליל העליון, לעוטף-עזה, לצפת, לקריית-שמונה, לאילת ולאילות, לעראבה, לערוער, ועוד ועוד, ואנחנו מצפים מממשלתך לחזק את המוסדות האקדמיים בנגב ובגליל. אדוני היושב-ראש, כן. אפשר לבקש שקט? בהחלט, אדוני. רק אם ישבו חברי הכנסת, נוכל לזכות לשמוע אותך. נכון, חבר הכנסת חיים ילין וחבר הכנסת יוגב? נכון שאם תשבו ולא תדברו נוכל לשמוע את ראש האופוזיציה? אנחנו דורשים לפעול עכשיו, לא בעוד שנה ולא בעוד שנתיים, כדי להקים בתי-חולים נוספים בצפון ובדרום, להקים תעשיות מתוחכמות, מיזמים חברתיים, תשתיות של חיזוק המרקם החברתי. כמה פעמים נשמע ממך על הסייבר בבאר-שבע, ודרך אגב, כבר נאמר: הקרדיט עליו מגיע גם לחברנו אראל מרגלית וגם לרבים נוספים. מתי תאמץ, כפי שהציע לך חברנו עמיר פרץ, את דוח אלאלוף? עמיר פרץ, שמבין אולי יותר טוב מכולם מה קורה בפריפריה, בנגב ובגליל, ולחוקק את חוק אלאלוף לאלתר. דיברתי בנאומי לפני חודשיים, בעת השבעת ממשלת הקרקס שלך, על דימונה כמטפורה, דימונה, לנגב ולגליל. במדינת ישראל לא יכול להיות, אמרתי, שיתקיימו בכפיפה אחת שתי דימונה: דימונה אחת שבה אחד ההישגים הטכנולוגיים המרשימים ביותר, מאבני היסוד של הביטחון הלאומי וקיומה של ישראל, ודימונה שנייה, שהיא בקשיים כלכליים, מפעלים שנסגרים, אבטלה, מחסור בהשקעות ובפיתוח. דימונה אחת לא תוכל להתקיים ללא מעטפת ביטחונית שתכריע כל אויב שיקום עליה, ודימונה שנייה, שלא תוכל להתקיים ללא עורף אזרחי חזק. דימונה שעלולה להיות חסרת משמעות. ורק דימונה אחת, משגשגת, מפותחת, שמעניקה לילדיה חינוך מעולה, שההגירה אליה, ולא ממנה, המצמצמת פערים חברתיים, שמגלה סולידריות וערבות הדדית בין החזק לחלש, בין החולה לבריא, בין הצעיר לזקן, בין הוותיק לעולה החדש, מאתיופיה או מחבר המדינות, או הלוחם הבדואי שחוזר הביתה לעוני ולתסכול נורא, ובו בזמן חזקה דייה כדי להגן על עצמה, היא-היא התגשמות החלום הציוני והערובה לקיומה של ישראל. אני שוחחתי אתמול עם ארמונד לנקרי, שהודיע שהוא פורש מהליכוד, הנהיג באומץ את מאבקם של עובדי כי"ל, הוא מיואש. הוא מיואש מן הליכוד, הוא מיואש ממך, מר נתניהו.

הוא כואב את היותו שקוף עבורך. הוא יודע שאם אתה לא מרוויח רווח פוליטי, עדיף לא לבקש ממך עזרה. הוא יודע שאתה לא ראש הממשלה שלו, מה הוא יודע? ולכן, מה לעשות, כדאי לכם לדעת את האמת, הוא הודיע בכאב על עזיבת הליכוד, שזו אמירה ברורה ובוטה, המצביעה על כישלונך ועל כישלונכם. רבותי, כפי שאמרנו, אשר יגורנו בא. החשש כי ממשלתכם תהיה ממשלת "שב ואל תעשה", ממשלה שדרכה לוטה בערפל ויעדיה נסתרים מעין הציבור, ממשלה שנשלטת על-ידי חבר כנסת בודד שסרח, מתממש כל בוקר מחדש כאשר אנחנו רואים שהשרידות הפוליטית ממשיכה לשלוט בכיפה ולהתוות את הדרך במקום צורכיהם של אזרחי ישראל. אתמול, בהתייחס לסוגיית הגז, אתמול התברר שגם ההחלטה הגדולה שאתה ואתם צריכים לקבל בעניין נס הגז הגדול שקרה לנו, והזכות של אזרחי ישראל להיות שותפים לנס הזה וליהנות ממנו, גם בנושא הזה אתם עסוקים בלעשות הכול חוץ מלדאוג לאזרחי ישראל. כי הרחק מעיני הציבור, כמעט במחשכים, כמעט באישון לילה, אתם מסתגרים לקבל החלטות בעניין נס הגז וזכויותיהם של אזרחי ישראל במחטף. איך ייתכן ששר התשתיות, שר האנרגיה יובל שטייניץ, יפגוש במחשכים את יצחק תשובה, ולא ייפגש עם ארגונים וגופים המובילים מאבק עיקש ולעיניהם מטרה אחת, שמירה על הזכויות והאינטרסים של כלל הציבור, וישמע את מה שיש להם לומר? איך ייתכן שכל השרים נאלמים דום, חברי הכנסת נאלמים דום? איך ייתכן ששר האוצר נאלם דום? איך ייתכן שתסכימו לכל זה ותיתנו לזה לקרות? הישראלים לא זקוקים לרחמים, הישראלים לא זקוקים לחיבוקים.

ואם יעברו עוד שנים של התעלמות בוטה, של הזנחה פושעת של הצפון והדרום, לא תהפכו את תוכניות הצמיחה והפיתוח למציאות. בוקר אחד

לא שתי מדינות לשני עמים, אלא שתי מדינות לעם אחד. במשמרת שלך, ראש הממשלה, מדינת ישראל והעם החי בה יתפרקו וייקרעו על-ידי מלחמת תרבות, מלחמת זהות, מלחמת שליטה במשאבים, ואתה תהיה אחראי לקרע הזה. ואתה, אתה תהיה האחראי, ראש הממשלה, אתה ולא אחר.

תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, מחר יציינו חברינו המוסלמים את תחילתו של חודש הרמדאן. חודש זה מתאפיין לא רק בצום ובהימנעות מהנאות חומריות שבשגרה, אלא גם במאמץ להתעלות אישית ומוסרית. גם סיומו של החודש, בחגיגות עיד אל-פיטר, יוקדש לנתינת צדקה, לתפילה ולאחווה. בפתחו של חודש משמעותי זה, ברצוני לברך את חברי הכנסת, את עובדי הכנסת ואת אזרחי ישראל המוסלמים בחודש טוב, מועיל ומלא ברכה. דווקא במקומותינו, כאשר מעת לעת גובר המתח בין אזרחי ישראל היהודים לערבים המוסלמים, עלינו לזכור את העקרונות המשותפים לנו כבניו של אברהם, אבי המאמינים כולם. אברהם אבינו מוכר כאיש החסד והשלום, איש אמונה והכנסת אורחים, ידיד נפשו, אם מותר לומר כך,

כולי תקווה שברוח אמונתו ודרכו של אברהם נמצא גם אנחנו מסילות אחד ללב השני ונקיים חיים של שיתוף פעולה למען עתיד טוב יותר למדינת ישראל ולעמי האזור. רמדאן כרים. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. להזכיר רק או עוד הפעם לומר, לאלה שפעם ראשונה משתתפים בהצבעה כזאת, הצבעה בעד היא הצבעה בעד עמדת ראש הממשלה, ההצבעה נגד לא מקבלת את עמדת ראש הממשלה. אנחנו קיבלנו את בקשת הממשלה לקיום הצבעה שמית, ולכן, מזכירות הכנסת כבר ערוכה לכך. אנחנו נתחיל להצביע, גברתי.

עבדאללה אבו מערוף, נגד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד מיכאל אורן, בעד דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, בעד זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן, נגד מירב בן ארי, בעד אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, בעד אייל בן ראובן, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, נגד איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב, נגד ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד שרון גל, נגד זהבה גלאון, נגד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, בעד יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, בעד דני דנון, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, נגד עבד אל חכים חאג' יחיא, נגד ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, נגד מנואל טרכטנברג, נגד מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, נגד שלי יחימוביץ, נגד חיים ילין, נגד משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, נגד אלי כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, בעד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד ינון מגל, בעד מנחם אליעזר מוזס, בעד ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, נגד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, נגד אברהם נגוסה, בעד משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין, נגד בנימין נתניהו, בעד קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, נגד ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, נגד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, בעד דניאל עטר,

חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, בעד שי פירון, נגד טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, נגד נורית קורן, בעד יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון, בעד יובל שטייניץ, בעד נחמן שי, נגד סילבן שלום, בעד עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, נגד איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אייל בן ראובן, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי כנסת, האם יש מישהו באולם שלא קראו בשמו או בשמה והוא מעוניין להשתתף בהצבעה? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, דיון 40 חתימות, תוצאות ההצבעה

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכנסת, למסור הודעה למליאה. כבוד היושב-ראש, זו הודעה שמחייבת הצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום להמליץ לכנסת לשנות את הרכבן של שתי ועדות: מספר החברים בוועדת הפנים והגנת הסביבה יגדל מ-13 ל-15, ויצטרפו, מטעם סיעת הליכוד, חבר הכנסת בני בגין, מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת רוברט אילטוב. בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, לסיעת ישראל ביתנו יהיה מקום אחד במקום שניים, וסיעת כולנו תקבל מקום נוסף. בהתאם לכך, חבר הכנסת רוברט אילטוב יחדל לכהן בוועדה, וחברת הכנסת טלי פלוסקוב

אבקש את אישורה של הכנסת לשינויים אלה.

אנחנו נצביע על הודעת יושב-ראש הוועדה.

בבקשה להצביע.

יושב-ראש ועדת הכנסת נתקבלה. תודה רבה.

24 חברים,

3. אנחנו קובעים שהודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת עברה. כן, גברתי.

נכון, לא הכנסנו את הפריט הזה. זה על שינויים בוועדות. לא עשינו לך מלכודת כדי שתצביעי בעד הממשלה, זה בסדר. לא חשבתי שאתה תעשה את זה. חברת הכנסת בן ארי, אנחנו תמיד הולכים אחרייך.

הנושא עכשיו הוא: היערכות בנק ישראל לעליית שיעור הריבית בשוק המשכנתאות,

ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת אלי כהן, ולאחריו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. ישיב בשם הממשלה סגן שר האוצר יצחק איציק כהן.

אדוני, שלוש דקות בבקשה. אתה צריך לדעת שאנחנו קבענו פה הלכה חדשה, שאם יש לך מחמאה למישהו זה לא בשלוש הדקות. טוב, אז אנחנו נחשוב על משהו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אחד הנושאים שהכנסת מתרכזת ומתעמקת בהם זה הנושא של משבר הדיור, עם נחישות גדולה מאוד של הממשלה ושל הכנסת לבוא ולפתור את המשבר הזה. אך יש משבר שאורב לנו בפתח וכיום אנחנו מתעלמים ממנו, וחשוב מאוד שאנחנו נציף אותו, נדע אותו וניערך אליו. אני מדבר על שוק המשכנתאות. הריבית הנמוכה ששוררת במשק בישראל, שהיא חלק מהריבית הנמוכה ששוררת בעולם כולו, היא דבר חריג, ואין חולקים שביום מן הימים הריבית תעלה. אפילו נגיד בנק ישראל לשעבר, פרופסור סטנלי פישר, בביקור האחרון שלו בישראל אמר שבתוך שלוש עד ארבע שנים, הוא מעריך שהריבית תעלה ל-3.5%. רק שנבין את המשמעות של זה, עלייה של 3% בריבית, המשמעות היא תוספת לתשלום המשכנתה החודשי של בין 500 ל-1,500 ש"ח בחודש. הריבית הנמוכה שהייתה בשנים האחרונות גרמה לשני אפקטים: אפקט אחד הוא עליית מחירי הדירות, אין אלטרנטיבות השקעה, אנשים הלכו ורכשו דירות, המחירים עלו, האפקט השני, אנשים התחייבו לתשלומי משכנתה שמבוססים על הריבית הנמוכה. ולכן כיום, כשהריבית עדיין נמוכה, אבל מרבית הכלכלנים מסכימים שהריבית תעלה, הם חלוקים ביניהם מתי היא תעלה, אם זה ייקח שנתיים, שלוש שנים או ארבע, אבל הריבית תעלה, זה הזמן לטפל ולהבטיח ולהיערך שביום שהריבית תעלה, אותם משקי-בית יוכלו להתמודד עם אותם תשלומים. אני חוזר ומזכיר שהתשלום החודשי לכל משפחה יכול לגדול עד 1,500 שקלים, וזה הזמן לטפל בכך, עכשיו, כשהריבית נמוכה. ולכן, אני רואה כאן את ידידי וחברי, את סגן השר, חבר הכנסת איציק כהן, ויהיה נכון לדון בנושא בוועדת הכספים, ונכון יהיה שבנק ישראל, יחד עם הבנקים למשכנתאות, יעשו ויפעלו ויעודדו את הציבור לעבור למסלולים אשר יבטיחו שבמקרה של עליית ריבית, שבוא תבוא, הם יהיו חסינים והם יוכלו להתמודד, מכיוון שתשלום של 1,500 שקלים בחודש למשפחה הוא תשלום גבוה, ויש להיערך אליו, וזה הזמן להיערך אליו. תודה רבה. תודה רבה לך. אני מודה לך. אני מזמין את חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין לשאת דברים. בבקשה. שלוש דקות גם לך. בלי הפרעות. כן, שלוש דקות נטו. צהריים טובים, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לכאורה, זה נראה דיון שהוא ככה מקדים את זמנו, אלא שמי מאתנו שזוכר את המשבר של 2008, יודע שכשהמשבר של 2008 נחת כאן, הוא פשוט נחת. הוא פשוט היה, הוא פשוט היה קיים. אני הייתי אז באופן חלקי בשוק ההון, אין-ספור טלפונים של מתקשרים, מנסים למשוך את הכספים. אומנם, צריך להגיד, החשש בישראל הוא לא ממשבר סאב-פריים, ולא לשם אנחנו מכוונים, אבל אנחנו מכוונים למה שבמדינת ישראל הוא לא כל כך טריוויאלי, אדוני סגן השר, והוא באמת היערכות מקדימה למה שעשוי להיות קטסטרופה גדולה מבחינתן של משפחות רבות בישראל. רק כדי לסבר את אוזנכם, בחודש מאי נלקחו 9,000 משכנתאות בישראל, משכנתה ממוצעת, 653,000 שקלים, סך כל המשכנתאות שנלקחו בישראל בחודש מאי האחרון עומד על 5.7 מיליארד שקלים, צריך להבין שחלק ניכר מהמשכנתאות האלה, של בערך 2 מיליארד שקלים, הוא בהיקף מימון של 70% 75% ממה שבעצם המשפחה צריכה לשלם עבור הדירה.

אנחנו מבינים שמי שלוקח את המשכנתאות בגובה הזה הם אותם אנשים שהכי מועדים לסיכון של עליית ריבית. אני ככה מוצאת את עצמי תמיד מנסה להתנחם במשהו, אני לא יודעת אם כשמתנחמים זה כן בזמן או לא בזמן,

הבשורה הטובה היא שבערך 37% מתוך המשכנתאות כבר נלקחו בריבית צמודה. זאת אומרת, אנשים מבינים מה עשוי לקרות כאן, אולי. בכל מקרה, דעו לכם שזהו שיא בנטילת משכנתאות מאז אוגוסט 2012, אדוני סגן השר. צריך להגיד, אולי זה משקיעים. אז אני רוצה לומר לך, אדוני חבר הכנסת, אני בעיקר מודאגת מכך שהציבור לא רואה את הרפורמות בעיניים והוא לא מחכה. הוא גם לא מחכה לאותה רפורמה שהשבוע אישרה הכנסת בנושא מס רכישה, ואני חושבת שאת המשכנתאות במינוף הגבוה יותר, לצערי, לא נראה לי שזה דווקא הדירות להשקעה, אם כי כולנו באמת מופתעים מאותו אדם שמרוויח 8,000 שקלים ויש לו 22 דירות,

הוא לא היחידי. אלה באמת דברים שהמדינה צריכה להידרש אליהם.

אנחנו צריכים להבין היטב מה זה אומר שהריבית מתחילה לעלות, כי זה לא רק שההחזר עולה, זה אומר שמחירי הנדל"ן אמורים לרדת, ואז נכס הבסיס יורד כנגד ההלוואה. אבל מה שחשוב גם, במקביל, כשאנחנו מחפשים את הפתרונות, אדוני סגן השר, ויש פתרונות. פתרון אחד הזכיר חברי אלי כהן, וזה הנושא של עידוד הציבור למחזר את ההלוואה. אבל יכול להיות שאנחנו גם נדרשים לחשוב על הוראות שעה פוטנציאליות, כי יכול להיות שתחילת עליית הריבית כבר תהיה,

בתחילת השנה הבאה, ויכול להיות שצריך לייצר חלון הזדמנויות מיוחד במצב כזה לצורך מחזור ההלוואות, כמובן, סליחה שאני אומרת, תוך דאגה גם לשוק הבנקאות. אנחנו לא רוצים לראות כאן בנק קורס. אני לא חושבת שזה מה שיכול לקרות, אבל מוכרחים לראות אם מייצרים חלון הזדמנויות כזה. יכול להיות שצריך להפחית את עלויות המחזור כדי לעודד את הציבור למחזר, וגם צריך לראות איך מחמירים את עילות הפינוי מהבית,

במצב של עליית ריבית או עליית ריבית מואצת או תגובות חזקות כנגד עליית הריבית. אני חושבת שכולנו צריכים להיות מסוגלים להידרש לסוגיה. ועדת הכספים היא מקום מצוין לדון בנושא, אבל בעיקר בואו נתכונן ליום גשום, ולשם שינוי, בואו נעשה את זה בזמן וכמו שצריך.

תודה רבה לך. אנחנו נאפשר לשניים, לחבר הכנסת איציק שמולי ולחבר הכנסת מיקי לוי, לומר דברים במשך דקה מן הצד. אה, קודם התגובה? סליחה, אני מתנצל, זה לא אישי במקרה הזה. במקומות אחרים כן? לא לא, אני ודאי לא. אצלי אף פעם אין אישי. אדוני היושב-ראש,

אני קודם כול רוצה להודות לחברת הכנסת ורבין ולחבר הכנסת אלי כהן, שהעלו את הנושא החשוב הזה. אכן צריכים להיות עם האצבע על הדופק, והמצב, כפי שהוא נראה, אכן צריך לעורר דאגה והיערכות כמובן. אבל גם בנק ישראל והפיקוח על הבנקים נוקטים זה מכבר שורה של צעדים שנועדו להפחית את הסיכון שאליו נחשפים נוטלי הלוואות לדיור בגין עלייה אפשרית בריבית או ירידה אפשרית,

ברמת ההכנסה של הלווים. הדבר בוצע באמצעות הטלת מגבלות על מתן הלוואות לדיור, שעיקרן: מגבלות על שיעור המימון של רכישת דירה באמצעות הלוואה לדיור, שיעור המימון של רכישת דירה יחידה הוגבל ל-75% מערכה, שיעור המימון של רכישת דירה חלופית, משפרי דיור, 70%, ושל דירה להשקעה, 50%. מגבלה על שיעור ההחזר מההכנסה, בנק לא רשאי להעניק הלוואה לדיור בשיעור החזר העולה על 50% מההכנסה הפנויה של הלווה.

אותו אחד עם 20 הדירות, כמה משכנתאות יש לו עם 8,000 שקל. 8,000 שקל, אני מכיר אישיות בכירה שיש לה 18 דירות, אבל לא מדברים על זה. מגבלה על חלק ההלוואה בריבית משתנה, את ציינת את זה, חלקו של המימון שניתן בריבית משתנה לא יכול לעלות על שני-שלישים מסך ההלוואה, ובנוסף, חלקו של מימון בריבית משתנה אשר השינוי בה עשוי להיות בתוך פחות מחמש שנים לא יעלה על שליש מסך ההלוואה. מגבלה על תקופת הפירעון, בנק אינו רשאי להעניק הלוואה לדיור אם תקופת הפירעון הסופי עולה על 30 שנה. המגבלות האמורות פועלות להגבלת רמת המינוף של משקי-הבית, וכן את העלייה האפשרית בנטל החזר החוב, לרבות מסיבה של עלייה בריבית. מגבלות אלה, אשר פורסמו בכמה מועדים, רוכזו לאחרונה בהוראת ניהול בנקאי מס' 329, שכותרתה "מגבלות למתן הלוואות לדיור". אגב, ניתן למצוא אותה באתר בנק ישראל. בהקשר זה ראוי לציין ולהזכיר גם את כניסתן לתוקף, בחודש אוגוסט 2013, של הוראות המרחיבות את המידע שבנק נדרש לספק לנוטלי משכנתאות אשר נקלעו לקשיי פירעון הלוואה. הבנקים חויבו, בין היתר, למסור ללווה שנקלע לפיגור בתשלומים מידע מפורט בדבר זכותו לפנות לוועדה מיוחדת ולבקש הקלה בתשלומים. הפיקוח על הבנקים ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באשראי לדיור ואחר מאפייני ההלוואות לדיור, כפי שציינתם, שני חברי הכנסת, וזאת במטרה לזהות סיכונים מתפתחים מבעוד יום ולגבש צעדים מתאימים לנוכח ההתפתחויות בסיכון. אני גם חושב שכדאי להרחיב בוועדת הכספים,

אדוני היושב-ראש, אין לי שום התנגדות שהנושא יועבר לדיון בוועדת הכספים.

לתשומת לב כולם, הריבית בישראל היא אפסית, שלא לומר שלילית, והריבית על המשכנתאות עלתה.

אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים לדבר. זאת אומרת, הריבית על משכנתאות כבר עולה, בלי שעלתה הריבית,

המפקח על הבנקים מדיר שינה מעיניו בנושא הזה, ואכן כדאי לשמוע אותו אפילו בדיון יותר מעמיק, בוועדת הכספים.

אז אתה מציע להעביר לוועדת הכספים?

חברים, יש מישהו שמתנגד להעברה? איציק שמולי, בבקשה, מן הצד. ואחריו, מיקי לוי, בבקשה, מן הצד.

אדוני היושב-ראש, אולי מילה במבט רחב יותר על הריבית. אם נרצה או לא נרצה, אם נאהב או לא נאהב את העניין הזה, מאז שנת 2011 השחקן המרכזי בשוק הדיור הוא נגיד בנק ישראל, וזה בגלל מדיניות הריבית. אני לא משלה את עצמי וגם לא חושב שריבית בנק ישראל צריכה להיקבע אך ורק לפי שוק הנדל"ן, אבל עד היום, או לפחות עד השבוע, ממשלת ישראל עמדה מן הצד ולא עשתה שום דבר בעניין הזה. לכן, אדוני סגן השר, אני חושב שהצעד שעשיתם השבוע, עם העלאת מס הרכישה והתקיפה של בעיית הדיור דרך עולם הביקושים, ולא רק דרך עולם ההיצע, הוא פעולה נכונה ומתבקשת. תודה. מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, סגן שר האוצר, הבוקר, כשדנו בוועדת הכספים בהעלאת מס הרכישה, בין היתר ציינתי את הנושאים של הכסף הזול בריבית הנהוגה היום במשק, ויש הצעות כאלה ואחרות שבאות לקבוע ריבית זולה יותר עבור הסכום הראשוני הנדרש כדי לרכוש דירה. אני מבקש שלא להתפתות לעניין הזה. אני פוחד, ומוסכם על כולם שהריבית הזולה במשק היא לא לאורך זמן, היא עניין של תקופה, היא עניין של מצב כלכלי בעולם, ולכן יש מקום לחשוב לפני שמורידים את האחוזים הנדרשים להמצאת הסכום הראשוני, ההון הראשוני, לרכישת דירה. מעבר לעניין, אני מצר על כך שלרוב האוכלוסייה, או למרבית האזרחים, אין הכשרה פיננסית מתאימה, ומיום שהם לוקחים את המשכנתה, חמש,

20 שנה, אף אחד לא בודק מה מצבה. אם משרד האוצר, ואני מכה על חטא, כי התחלתי ולא סיימתי, אם משרד האוצר באיזו צורה, או המפקח על הבנקים, יביאו לתשומת לבם של האזרחים שיש צורך בין כל שנה לשנתיים לבוא ולבדוק ולמחזר משכנתה, האזרחים יחסכו הרבה מאוד כסף. לשני הילדים שלי שלקחו משכנתה, במחזור שהייתי מעורב בו, בחודשיים-שלושה האחרונים, אחד חסך 120,000 שקלים ואחד חסך 125,000 שקלים, וזה המון כסף ל-25 שנה.

ועוד תשומת לב על הנושא של הכסף הזול בבקשה. תודה רבה.

מי בעד להעביר את זה, אנחנו נצביע, לוועדת הכספים, ומי שנגד יצביע נגד. הצבעה. בבקשה.

חבר הכנסת חזן, עברת למחנה הציוני?

תוצאות ההצבעה: בעד, 16, אין מצביעים נגד ואין נמנעים. ההצעה תועבר לוועדת הכספים של הכנסת. הנושא הבא: הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: הדוח הבין-לאומי על מבצע "צוק איתן", מס' 455, 476 ו-488. ראשון הדוברים, חבר הכנסת שרון גל, בבקשה.

אדוני המזכיר, כמה זה בהצעה דחופה לסדר-היום? שלוש דקות.

זה מה שאמר המזכיר. השר ארדן מוכן שתדבר עשר, אבל המזכיר אמר שלוש.

סליחה? דקה מהצד. אתה רוצה דקה מהצד?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני התכוננתי לעשר, אתה אומר שלוש, נסגור באמצע, שש.

זה תשלום על צעירוּת. אני מבקש להתחיל, חברי הכנסת, מהסוף. מותר לכל אזרח ישראלי לדאוג היום מהדיווחים, שלא מוכחשים, למרבה הצער, בינתיים, על משא-ומתן עקיף עם "חמאס", על מה שמכונה "תהדיה", אותה הפסקת אש, לחמש שנים. אני חושב שאין כמעט מי שלא מבין את הסכנה, גם במשא-ומתן,

עם ארגון טרור, גם אם הוא עקיף, וגם במסר לגורמים מתונים, שמסתכלים ואומרים:

כשהולכים בכוח נגד ישראל, כשתוקפים אותה, כשתוקפים את אזרחיה, בסוף ישראל באה שוב לשולחן המשא-ומתן ומוכנה לתת שקט לחמש שנים לארגון טרור. ומה יקרה בחמש השנים האלה, לפי דעתכם? האם בחמש השנים האלה יתחילו להסתער על תשתיות אזרחיות בעזה? הנמל שיקבלו כפרס, כן, פרס ל"חמאס" ישמש למה אם לא לנמל שדרכו ינסו שוב להכניס עוד ועוד אמצעי לחימה? האם אנחנו צריכים להתעורר בקיץ 2020 ולמצוא את עצמנו מול ארגון טרור בהיקף גדול, כמו ארגון ה"חיזבאללה" בצפון? איזה מין איוולת זאת לנהל משא-ומתן עקיף עם "חמאס" ולדחות את הקץ, ובמקום לטפל בבעיה עכשיו, לדחות אותה בחמש שנים. אדוני השר, אולי תעיר את תשומת לבם של מי שצריך בעניין הזה, שזאת לא הדרך? באמת זאת לא הדרך. אני יודע שאתה חולק אתי את אותה דעה בנושא הזה. אי-אפשר לנהל משא-ומתן עם ארגון טרור כמו "חמאס" ולתת לו עכשיו חמש שנים להתארגנות, לחפור עוד מנהרות, להכניס עוד טילים, לייצר עוד אמצעי לחימה, להגיע לכל נקודה על פני ישראל בעימות הבא שיגיע. זה ארגון טרור. ארגון טרור היה, וגם יהיה ארגון טרור. אני ביקשתי היום להעלות לדיון את הנושא של הדוח הבין-לאומי על מבצע "צוק איתן", אבל לא את דוח השקר שמן הסתם מנסחים עכשיו את השורות האחרונות שלו באו"ם. זה דוח שכמובן נכתב בחטא, תוך גילוי בורות בלתי רגילה של חברי הוועדה, ויכול לספר לכם על זה אולי עוד מעט חבר הכנסת חיים ילין, שהופיע שם, והוא מספר שאפילו לא ידעו שצה"ל הזיז את עמדותיו ואת בסיסיו מסביבת יישובים, תראו איזה דבר בסיסי, כדי של"חמאס" לא יהיה תירוץ לירות לעבר ישראל. היום אנחנו צריכים להתכונן,

למתקפה קשה מאוד שתהיה על ישראל בימים הקרובים. הנה התחמושת: למשל, ראש אונר"א מצהיר במפורש היום, אומנם באיחור משמעותי, אבל בכל זאת רגע לפני אותו דוח שקר של האו"ם, הוא מגלה טפח קטן מהאמת, הוא אומר: "חמאס" הסתיר אמצעי לחימה ותקף מתוך מתקנינו, מתוך מתקנינו,

במקום שאמור לשמש מקלט לאזרחים, "חמאס", שהוא ארגון טרור ציני, שלא אכפת לו מתושבי עזה, מזמין תגובה. וכי יש צבא בעולם שיכול להרשות לעצמו בזמן מערכה, כשתפקידו להגן על אזרחי ישראל מפני ירי טילים, להבליג על ירי כזה? אז בעולם הפוך מנסים להדביק את האשמה לצה"ל. בעולם מתוקן יש להלל את המוסריות של צה"ל. וחשוב, חברי וחברות הכנסת, לומר זאת כאן ועכשיו, לפני שתצא לדרך אותה מתקפה ארסית ואנטי-ישראלית בעקבות הדוח שיפרסם האו"ם. כפי שאמרתי, ידידי חבר הכנסת חיים ילין, בזה אני אסיים עוד מעט, אדוני היושב-ראש, עוד דקה וחצי, שהעיד בוועדת האו"ם, יוכל לומר כאן עד כמה, זה תופס לכל המציעים, הזמן הזה? אולי תקשיבי,

חברת הכנסת רוזין, נראה לך שאני אקפח את זכותך?

חברת הכנסת רוזין, ככה את מאשימה אותי קבל עם ועולם? סוף-סוף אני אומר דברים שאת גם יכולה להזדהות אתם. אין לך מה לדאוג, לא תקופח זכותך. חברת הכנסת רוזין, אני סוף-סוף אומר כאן דברים שאת יכולה להזדהות אתם. אנחנו מתכוננים למתקפה בין-לאומית על ישראל, שתהיה מתקפה גם עלייך, מצד גורמים אנטי-ישראליים שינסו להכפיש אותנו. אז עכשיו דוחק לך הזמן? כשראש מפלגתך עמדה כאן והציעה לסמן מוצרים ישראליים שמיוצרים ביהודה ושומרון,

יכולת להקשיב לזה בלי סוף.

אדוני היושב-ראש, גם היא צריכה להתגייס.

אני מעביר לה מסר, לה ולחברת הכנסת שיושבת לידה. אני מעביר מסר לחברי הכנסת, גם מהשמאל. אני רוצה להסביר להם, אדוני היושב-ראש,

בדקה האחרונה שנותרה לי, שהמתקפה הבין-לאומית הזאת תהיה מופנית גם אליהם. ואני חושב שתפקידו של כל הבית הזה לצטט ולהתייחס גם לדוח שפרסמו אותם גנרלים ואותם מנהיגים מארצות-הברית ומאירופה,

שבאו לכאן, בדקו את הדברים ואמרו, ובציטוט הזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש, הם אומרים: ישראל עשתה הכול, הכול, כדי להימנע מפגיעה באזרחים. זו קבוצה של מפקדים בכירים ומנהיגים מארצות-הברית ואירופה. הם הגיעו למסקנה הזאת אחרי בדיקה מקיפה, והם אמרו: ישראל לא רק עמדה בדרישות החוק הבין-לאומי, לא רק עמדה בהן, אלא התעלתה מעבר לסטנדרטים הבין-לאומיים של דיני מלחמה.

רבותי וחברותי חברי הכנסת, זו מתקפה קשה, היא תתעצם בימים הקרובים, וכולנו נדרשים לעמוד כאן ולהגן על חיילי וחיילות צה"ל שהלכו להגן על כל מי שיושב כאן בבית הזה, גם מימין וגם משמאל. תודה רבה לחבר הכנסת שרון גל. איכשהו הכול הפוך. גם זה הפוך כאן. תודה רבה לחבר הכנסת שרון גל. אני מזמין את חברת הכנסת מיכל רוזין לבוא ולשאת דברים. גברתי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, 66 חיילים ישראלים וחמישה אזרחים נהרגו, מעל 700 חיילים נפצעו, 2,203 פלסטינים נהרגו ומעל ל-11,000 נפצעו, 369 ילדים פלסטינים, ו-80,000 חיילי מילואים גויסו. 4,532 רקטות ופצמ"רים נורו על ישראל מאז תחילת הלחימה, וצה"ל תקף 4,868 פעמים בעזה. חודש וחצי המדינה הייתה משותקת. ילדי עוטף-עזה וגם המבוגרים סובלים מפוסט-טראומה שתלווה אותם כל חייהם. טילים שוגרו ליישובי עוטף-עזה, חיפה, תל-אביב,

נס-ציונה, באר-שבע, ירושלים, דימונה ועוד. טיסות לנמל התעופה בן-גוריון הופסקו. עשרות-אלפי בתים פלסטיניים נהרסו. חצי מיליון פלסטינים נהפכו לפליטים. 6 מיליארד שקלים עלתה המלחמה למדינה. לפני שנה הייתה כאן מלחמה. ובישראל כמו בישראל, כולנו כבר הספקנו לשכוח, זה כבר משהו שהיה בעבר, מדינה של פוסט-טראומה. ומה לגבי הסקת מסקנות? מה לגבי הפקת לקחים? מה שהיה טוב למלחמת לבנון, מה שהיה טוב למלחמת יום כיפור, לא טוב למלחמת "צוק איתן".

כולנו רוצים להגן על צה"ל ועל חיילי צה"ל, ועל חיילות צה"ל, כולנו. השאלה היא הדרך. אנחנו לא מסכימים על הדרך. אל תזלזל ברצון שלנו להגן על כל מי שהוא קרוב אלינו בדיוק כמו שהוא קרוב אליך. השאלה היא הדרך. ואני מאמינה שבמדינה דמוקרטית, כשאתה מבקר, כשאתה בודק, אתה מתחזק. לא ההפך. בפירוש, לא ההפך. והחוזק שלנו כמדינה הוא לעמוד ולבדוק את הדברים בעצמנו. לא לחכות שיטילו עלינו לבדוק. לא לחכות שמישהו אחר יבדוק. שאנחנו נבדוק בעצמנו. האם זה קרה? האם נשאלו שאלות על משבר המנהרות? על הפערים בין אמ"ן לשב"כ? על העדויות על ירי בלתי מבוקר לעבר אוכלוסייה אזרחית ושימוש בכלי נשק בלתי מדויקים? זה לא עניין של ימין ושמאל, זו חובה מוסרית עליונה ללמוד מהטעויות שלנו ולהתחייב בפני כל אזרחי מדינת ישראל שאם היו טעויות, וודאי שהיו טעויות, כי תמיד יש טעויות, שעלו בכל כך הרבה כאב, לא נחזור על זה שוב לעולם. אבל איך אפשר להסיק מסקנות ולחקור כשהשגרה פה נהייתה לסתום פיות? כשכל מי שמעז לומר דבר ביקורת הוא בוגד, הוא אויב, הוא עוכר ישראל? כשהביקורת החשובה של ארגון "שוברים שתיקה", שנותן לחיילי צה"ל הישראלים את הבמה להגיד את העדויות שלהם,

להם הוא נותן להגיד את הדברים שלהם,

על חיילי מילואים וחיילים בסדיר ששירתו אותך ואת, תתביישי לך, תתביישי לך, תתביישי לך את.

כשאת מדברת על הארגון, ונפצעו ונלחמו, ואת אומרת עליהם שהם שקרנים. חברת הכנסת מירב בן ארי, את רוצה? אני אתן לך לדבר אחר כך. אז אולי, במקום לצעוק, אני אתן לך, אז תיתן לי לדבר, כדאי שתקשיבו לחיילים,

תטמנו את הראש בחול כמו בת-יענה. הזמן עומד לאזול, אבל הבטחת לי. לא, נתתי לך.

אני כבר אחרי.

לכן לא אמרתי שתיים.

אז צר לי לומר לכם, גם כבני-אדם וגם כממשלה: תמיד יש מה לתקן, תמיד יש מה לשפר. והאם תהליכי קבלת ההחלטות במבצע היו

והאם המדיניות שנקבעה הייתה חכמה?

ישראל עומדת בפני מתקפות, מתקפות חיצוניות, ויש כנראה גם גופים פנימיים, מתקפה בין-לאומית אנטישמית, דוח מוטה שאינו מוסרי ואינו הוגן של ועדת שייבס של האו"ם, שהתבטאויות מוקדמות שקריות שלו ושל אחרים הבהירו במי מדובר ומה יהיו מסקנות הוועדה. בזמן מבצע "צוק איתן" סיירנו עם ועדת חוץ וביטחון באחת ממפקדות פיקוד הדרום, ומצאנו שם בשני מקומות קבוצות של קצינים שיושבות, מציאות של נוכחות שלא מצאנו אותה בשום מקום בעולם, יושבות קבוצות של קצינים שבוחנות ומאשרות כל מטרה לפני תקיפתה, ומחפשות כל דרך למנוע פגיעה בכל מי שאינו מעורב באופן ישיר בטרור. מתקשרים טלפונית לבית האמור, בודקים שאנשיו יצאו, ואם הם לא יוצאים, מתקשרים לשכן שילך להוציא אותם, ואם גם הוא לא עונה, שולחים טיל, טילון קטן,

שיתריע ויגיד להם לצאת. אין דבר כזה באף מדינה בעולם.

צוות בין-לאומי של קצינים זרים, חלקם תוך כדי המלחמה וחלקם אחרי, בא ללמוד איך מנהלים פה. חלק פגשתי. רמטכ"לים מגרמניה, ארצות-הברית ואנגליה הסתובבו בישראל גם בעת הלחימה בתהליך של למידה וביקורת: איך מנהלת ישראל מלחמה? הם סיכמו את ביקורם במילים: מדינת ישראל לא רק עומדת בסטנדרטים בין-לאומיים ומכבדת את חוקי המלחמה, אלא שבמקרים רבים זה נעשה הרבה מעבר לכך. אף אחד מאתנו,

לא מכיר אף צבא שנקט אמצעים כה נרחבים כמו צה"ל כדי להגן על חייהם של אזרחים. מהיכרותי את המציאות, אני מבקש לומר כי במבצע "צוק איתן" צה"ל גילה מוסריות יוצאת דופן הרבה מכל המקובל בכל צבאות העולם. אסור להתבלבל בין מי שפתח במלחמה באסימטריה בין מי שחפץ במוות וזה דגלו לבין ומייצג אותם פה ראש מועצת אשכול לשעבר, חבר הכנסת חיים ילין, אנשים שחפצים רק בחיים, פשוט חיים, והיו שמחים שגם אנשים בצד השני של הגבול גם הם יגדלו בחממות, יאכלו מפרי לחמם, יחיו בשכנות טובה ויבואו אלה לאלה, וכל אחד מיתרונו היחסי יחזק את הצד השני, לא מציאות של תעשיית מוות של מנהרות וטילים אלא מציאות של שכנות הדדית, של חיים טובים. רמטכ"ל ארצות-הברית, גנרל מרטין דמפסי, ביקר בישראל כמה פעמים ואמר: ישראל עשתה רבות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים חפים מפשע במבצע "צוק איתן". בכמה מקרים אף עלתה הרגישות המוסרית בחייהם ובפציעתם של חיילי צה"ל. בפרספקטיבה של עשר שנים להתנתקות ושנה למבצע "צוק איתן", לי יש מסקנות ברורות, אבל אני מעדיף לא להכניס אותן כאן. סבבי המלחמה לא הסתיימו לא מפני שישראל חפצה בהם, אלא מפני שבצד השני יש שלטון של טרור, ארגון זה או ארגון אחר, שחפץ במוות, ואנחנו ניאלץ כנראה גם בעתיד להידרש לסבבי מלחמה ולשאיפה שנצליח להשליט שם שלטון אזרחי, לפרז את הרצועה ולהסיר ממנה את האיומים. כמובן נידרש גם לשיתופי פעולה עם גורמים נוספים בעולם.

לסיכום, ובראייה של שנה מאז "צוק איתן", אני אומר: אין צבא מוסרי בעולם כצה"ל, אין מדינה מוסרית בעולם כישראל, וכל מי שמלין על כך או מלעיז על כך, שיבדוק את עצמו.

ישיב בשם הממשלה השר לביטחון פנים, השר גלעד ארדן. מייד אחריו אני אתן לחבר הכנסת ילין ולחברת הכנסת בן ארי להתייחס מן הצד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מודה לחברי חבר הכנסת שרון גל ומרדכי יוגב, מי עוד היו בין המציעים? שכחתי, חברת הכנסת רוזין. חברת הכנסת רוזין, גם לך אני מודה, על שהעלו את הנושא החשוב הזה לסדר-היום. אשתדל לדבר בעיקר על הנושא ולא על האשמות שווא שחבר הכנסת גל האשים אותנו, כאילו מנהלים משא-ומתן עם ה"חמאס", או האמירות של חברת הכנסת רוזין. אולי אני אגע ככה בקצרה. אבל אני אנסה להתייחס באמת לנושא עצמו, והוא הדוח הבין-לאומי בנושא "צוק איתן". בחודש מאי ביקרה בארץ משלחת של 11, אדוני, זה באמת דבר יפה שמתייחסים לנושא. זה יפה. ניהלה משא-ומתן.

11 מנהיגים צבאיים ומדיניים בכירים מארצות-הברית, גרמניה, בריטניה,

ספרד, איטליה, אוסטרליה וקולומביה. בראש המשלחת עמדו גנרל קלאוס נאומן, לשעבר רמטכ"ל צבא גרמניה ויושב-ראש הוועדה הצבאית של נאט"ו, וג'וליו טרצי, שר החוץ לשעבר של איטליה. היו שם גם עוד משתתפים מאוד מוכרים כמו הגנרל וינצ'נזו קמפוריני שעמד בראש משרד ההגנה האיטלקי, פייר-ריצ'רד פרוספר שהיה אחראי במחלקת המדינה לנושא פשעי מלחמה ועוד קצינים בכירים נוספים בעלי ניסיון רב בלחימה בטרור. המשלחת הזאת קיבלה גישה, אולי חסרת תקדים, למקבלי ההחלטות בישראל ולמפקדי הכוחות בשטח, מראש הממשלה ומשר הביטחון עד אפילו למח"טים ולמג"דים, אפילו בנט לא הגיע, לדעתי, למג"דים האלה אשר חוו על בשרם את שיטות הלחימה של ה"חמאס" והשלכות האיפוק והזהירות של צה"ל. אתה מרוצה, אה, חיים? אני דיברתי על הנגמ"ש.

הוצגו בפני משתתפי המשלחת התיעוד והממצאים הרבים מהלחימה, והמדיניות של צה"ל והקבינט כמובן, וממקרים ספציפיים שבהם נטען שאזרחים פלסטינים נהרגו. אני שוב מדגיש: לא מדובר באנשים שלא מכירים את המאטריה ולא מבינים מה זה צבא או מה זו לחימה בטרור, חברת הכנסת רוזין. מדובר באנשים שאי-אפשר לעבוד עליהם. מסקנות הקבוצה שהתפרסמו השבוע ברורות. הן קובעות שכוחות צה"ל לא רק עמדו בסטנדרטים של דיני הלחימה הבין-לאומיים, אלא שבמקרים רבים הם פעלו מעל ומעבר לסטנדרטים הללו. המסקנות קובעות, ואני מצטט: "כמובן שכל אחד מהצבאות שלנו מחויב לשמירה על חיי האזרחים בזמן לחימה, אך אין אנו מכירים אף צבא בעולם אשר נוקט צעדים כה מרחיקי לכת לשמור על חיי האזרחים כמו אלו שנקט צה"ל בלחימה בעזה". אנשי המשלחת ציינו שבכל זירת מלחמה יש טעויות אשר לעתים מובילות, לצערנו, למותם של בלתי מעורבים, אך מסקנתם היא שמרבית מקרי המוות של אזרחים פלסטינים התרחשו כתוצאה מפעולות ההגנה מפני אויב אשר תקף מתוך אוכלוסייה אזרחית באופן מכוון. לצערנו, תוצאה טרגית אך בלתי נמנעת זו נובעת משיטות הלחימה האכזריות של אויבינו. בהקשר הזה, אני באמת הייתי מצפה מימין ומשמאל ומכל מפלגה שמגדירה את עצמה כמפלגה ציונית ורואה את טובתה של מדינת ישראל ושל כל אזרחי המדינה, כי דרך אגב גם אזרחי ישראל הערבים נפגעים ועלולים להיפגע מטילים שנופלים ונוחתים כאן במדינת ישראל, הייתי מצפה מכל חברת כנסת או חבר כנסת בהקשר הזה להתמקד קודם כול בגינוי ה"חמאס" או ארגוני הטרור שפועלים מתוך אוכלוסייה אזרחית. גם יורים בלי אבחנה על אוכלוסייה אזרחית אצלנו, וגם גורמים לצה"ל בלית ברירה, במסגרת זכות ההגנה העצמית, לפעול כך שבלית ברירה, אתה רומז שאנחנו, אויב. לעתים נפגעים, בצער רב אנחנו אומרים, גם אזרחים בצד השני.

אז אולי היית מקשיב למה שאמרתי ומתייחס ולא קושר סטריאוטיפים על מה שאתה חושב על השמאל, אלא מקשיב אולי לטיעונים שאמרתי. אני מנסה, חברת הכנסת רוזין, אני מנסה כל הזמן לא לחשוב בסטריאוטיפים, ואני מפנה אותך לקרוא, אתה כנראה חושב שאנחנו,

אני מרגיש שאת מנצלת את טוב לבי. להאשים אותי שאני לא מגנה את, זהו, מספיק, די. לא אמרתי שמן השפה ולחוץ את לא מגנה.

בדרך כלל, במרצ יש סימון "וי" ומגנים, בסוף הנאומים שלכם פשעים של ממשלת ישראל,

ועל הצורך לסמן מוצרים מיהודה ושומרון,

כדי שאזרחים, תושבים, באירופה ובעוד מדינות לא יקנו בכלל סחורה מישראל. אז בסוף אתם גם, זה מסומן כבר. למה אתה משקר? אתה משקר לציבור. בסוף אתם גם מסמנים "וי" על גינוי לארגוני טרור.

זה

כל מי שיודע מה זו לחימה אסימטרית נגד ארגון טרור העושה שימוש ציני באזרחים כמגן אנושי, ומוכן לבחון את פעילות צה"ל במבט אובייקטיבי, מבין את הדברים הללו. לצערנו, קיימים גופים במערכת הבין-לאומית אשר כל אמירה ומעשה שלהם נגועים בהטיה אנטי-ישראלית קיצונית. מועצת זכויות האדם של האו"ם פועלת באובססיביות להשמיץ ולהשחיר את ישראל, תוך כדי התעלמות ממקרים רבים של הפרת זכויות אדם חמורה בעולם. החלטת המועצה, אשר הקימה את ועדת הבדיקה העומדת לפרסם את הדוח שלה בקרוב, ואני מאוד מקווה ומצפה שמרצ תתייצב יחד עם כולנו לעזור להגן על שמה של מדינת ישראל כאשר הדוח הזה יתפרסם,

קבעה מראש שישראל, אנחנו מגינים על המדינה יותר מכם, אתם מוליכים אותנו לאבדון. אדוני השר,

חבר הכנסת שרון גל, מה שלומך? איך אתה מרגיש? בבקשה, אדוני, אדוני, אני רוצה, שנייה. אתה רוצה שאני ארשום אותך לדקה אחר כך?

עכשיו, אני רק רוצה להגיד, אבל רק אם תהיה בשקט.

אי-אפשר עוד הפעם, הוא כבר היה על הדוכן. אתה נותן למציע להציע הצעה שונה משל עצמו? אז אני מבקש ממך, לא, לא אתן לך עכשיו.

אולי אדוני לא מכיר את התקנון. אז אל תדאג, אני לא, לא, אני לא מכיר. על מה את מדברת. מחנך במדינת ישראל, מיכל רוזין, חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה,

מירב. חברת הכנסת מירב בן ארי. תכבדו את היושב-ראש, רעייתו חוגגת היום יום הולדת. הופה, תודה רבה.

אבל אני לא אומר כמה. תשמע.

לצערנו, קיימים גופים במערכת הבין-לאומית אשר כל אמירה ומעשה שלהם נגועים בהטיה אנטי-ישראלית קיצונית. מועצת זכויות האדם של האו"ם פועלת באובססיביות להשמיץ ולהשחיר את ישראל, תוך כדי התעלמות ממקרים רבים של הפרות זכויות אדם חמורות בעולם. החלטת המועצה, אשר הקימה את ועדת הבדיקה העומדת לפרסם את הדוח שלה בקרוב, קבעה מראש שישראל אשמה בביצוע פשעים. היא העמידה בראש הוועדה את ויליאם שייבס, משפטן אשר דעותיו האנטי-ישראליות היו ידועות היטב. שייבס היה אחראי לגיבוש ועיצוב הדוח כבר בשלבים הראשוניים והקריטיים שלו,

שנאלץ להתפטר בהמשך, הוא הצליח להטביע את חותמו על הדוח כולו. לכן, אף גוף בין-לאומי אשר מכבד את עצמו ותופס את עצמו כרציני ומקצועי אינו יכול להסתמך על דוח שייבס כבסיס לקביעות על הפעילות של צה"ל. המשרד לנושאים אסטרטגיים, משרד החוץ ומשרדי הממשלה הרלוונטיים פועלים להפיץ ולמנף את דוח המשלחת, אף, ואת זה חשוב להדגיש, שלא מדובר בדוח ישראלי. ממשלת ישראל גם כן פרסמה השבוע, באמצעות משרד החוץ, דוח מקיף ויסודי על מבצע "צוק איתן", אשר מציג עובדות ונתונים רבים על הפעילות של צה"ל, פשעי ה"חמאס" ומנגנון החקירה העצמאי של צה"ל. דוחות אלה יסייעו לנו, אני מקווה, גם בעזרת חברי הכנסת, להציג בפני הקהילה הבין-לאומית את האמת לגבי מבצע "צוק איתן" וההתמודדות של ישראל עם ארגוני הטרור. אני מציע להסתפק בתשובתי, אדוני היושב-ראש, אבל אם יהיו הצעות להעביר לדיון בוועדה או במליאה,

אם חברי הכנסת יתאחדו מאחורי איזו הצעה, הממשלה מוכנה לתמוך בהצעה.

האם אתם מסתפקים בתשובתו של השר? סליחה, את לא המציעה, תירגעי. אני מבקשת דיון בחוץ וביטחון. אנחנו נעשה הצבעה. את לא מציעה, את לא יכולה להגיד מה את רוצה. את לא צריכה להתערב בכול.

איך אתה יכול, אני אתן,

לחברת הכנסת מירב בן ארי להתייחס מן הצד, אחר כך נעשה הצבעה. מה לעשות.

אחר כך חיים ילין, ואחר כך נחמן שי. הכול בסדר.

חיים, יש כללי נימוס. יש כללי נימוס. סליחה, היושב-ראש. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני אתייחס בכל העניין של "צוק איתן" לנושא שמטריד אותי כבר הרבה זמן, אני מדברת עליו בחודש וחצי האחרונים. חברת הכנסת רוזין, חבל שאת לא מקשיבה, כי זה בדיוק בני החסות של מרצ,

הארגון של "שוברים שתיקה". סניף של מרצ. כאשר נציג של "שוברים שתיקה" מתראיין או מקיים פעילות בחסות של ה-BDS, זו לא ביקורת, אלא זה דמוניזציה ודה-לגיטימציה של מדינת ישראל. חברת הכנסת רוזין, את לא רוצה לשמוע? אז אני אדבר לעצמי על "שוברים שתיקה"?

לאולם.

אתם נותנים להם את החסות, אתם נותנים להם את הבמה. ההצלחה של ה-BDS היא מרשימה, מה שמטריד, שה-BDS, שמדברים על שיח, על זכויות אדם, לא מכירים בזכות הקיום של מדינת ישראל, וכל העניין הזה, של ביקורת, גם אם היא ביקורת נכונה, מדינת ישראל יודעת טוב מאוד לבקר את עצמה, גם באקדמיה, גם בספרות, גם באמצעות חברי הכנסת שמבקרים אותה ואת ההתנהלות כאן. וחבל שלא ישבת בוועדת חוץ וביטחון אתמול, וחבל שלא שמעת את הרמטכ"ל מדבר על ההתנהלות של צה"ל במבצע "צוק איתן". אני בטוחה שאם היית שומעת אותו היית מדברת אחרת.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. יעלה ויבוא חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. דקה, מן הצד. אני רוצה להביא, כבוד היושב-ראש,

אני מבקש, חברת הכנסת חנין זועבי. ישבו וקראו בספרים, אני מבקש, בבקשה לא לפתוח הערות ביניים עכשיו. חברת הכנסת מירב בן ארי, שבי בבקשה. תודה. אנחנו אוהבים שאת ישובה, נינוחה, רגועה.

אל תעני. חבר הכנסת ילין,

אני אאפס ואפעיל את הדקה מחדש. בבקשה. כבוד היושב-ראש, תודה רבה. בבקשה. אני רוצה לנסות להביא משהו שבאמת בא מהלב.

חברים, חבר הכנסת ילין רוצה לומר משהו. אני מדבר גם אל השרים. אדוני סגן יושב-ראש הכנסת חיליק בר, חיים ילין מדבר אליך. כבוד השרים, השרים היקרים שלי, השרים היקרים שלי, אני מדבר אל כולם. בדרך כלל אני צועק, אבל הפעם אני מדבר מהלב. אני לא גידלתי את הבן שלי להרוג אנשים, אני רוצה שכולכם תדעו את זה. אני גידלתי אותו להגן על עם ישראל, כמו שכל ההורים מגדלים את הילדים שלהם, במדינת ישראל. מעל הצבא יש ריבון, זאת הממשלה. הממשלה מורה לצבא לבצע את המשימה. במלחמה כמו במלחמה, הרבה מאוד אנשים מאבדים צלם אנוש, כי זה מצב שאף אחד לא היה בו ואף אחד לא רוצה להיות בו. ולמרות הכול, אני אומר לכם את זה עכשיו, לא מעניין אותי מה שמאל ומה ימין אומרים, זה צבא מוסרי, לא יכול להיות שלא. אני אגיד לכם מה קרה בשבוע האחרון. אני רוצה שכל עם ישראל וכל העולם ידעו למה דניאל טרגרמן נהרג, למה נהרג זאביק ונהרג שחר, אני אגיד לכם למה: כי ירו את הפצמ"רים בשבוע האחרון מתוך בלתי מעורבים. מול נחל-עוז, עשרה קנים. והיו שם 3,500 פלסטינים בלתי מעורבים. צה"ל לא תקף אותם, לא תקף אותם, לא בחיל אוויר ולא בשום כלי, ואנחנו שילמנו בחיים של שלושה אזרחים. זו האמת, צריך לדעת את זה. אנחנו אומרים את זה בכל העולם, אבל הממשלה לא עושה את זה. לא עושה, היא לא מסבירה. אני הנציג היחיד, נסעתי לז'נבה יחד עם אזרחים, לחוץ-לארץ, אבל אסור לנו לצאת, אז מה נעשה?

אני אומר, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חברת הכנסת מירב,

את צריכה אחרי זה להסביר לי מה קרה היום שאת כל כך פעילה. יש צו איסור יציאה מהארץ, מירב, מירב, אסירת ציון. אבל מה אמר חבר הכנסת ילין? על מה את מתנפלת? לא, אני, אה, את תומכת בחבר הכנסת ילין.

תקשיבי מה שאני אומר לך, אני רוצה להסביר לך משהו.

אנחנו לא יוצאים להגנת החיילים ולא יוצאים להגנת מדינת ישראל, חבר הכנסת ילין, למרות הדברים הנרגשים, הדקה חלפה, אז אני אתן לך לסיים.

אנחנו לא יוצאים להגנתם, כי המדינאים צריכים לצאת, לא החיילים. דווקא בזירה המדינית, שאנחנו צריכים את כל מי שנמצא פה,

אין ממשלת ישראל, והיא עוד מפרקת את משרד החוץ לשישה גורמים, ומצפה שמישהו יסביר.

אני אומר לכם, צריך להילחם בנחישות, כבוד היושב-ראש. הנחישות שאנחנו מכירים,

גם בצד המדיני. וזאת הביקורת שיש לי. אני ממש מודה לך על הדברים החמים. ידידי חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, מי שלא מבין עדיין, ישראל נמצאת תחת מתקפה בחזית הזאת, הדיפלומטית, שהולכת ולובשת פנים גם בחזיתות אחרות. גם הכנסת עוסקת בכך, היום עסקנו בכך בוועדת החינוך, בעניין החרם האקדמי, בשבוע שבעבר, בוועדת הכלכלה, בשבוע הבא, בוועדת החוקה, חוק ומשפט. זו מלחמה רב-חזיתית, רב-זירתית, שיש לה היבטים מורכבים והיא בעת ובעונה אחת מוצאת אותנו כל הזמן במגננה. הדוח שיופיע בימים הקרובים ישפוך דלק על גלגלי המאבק הזה, שעכשיו קוראים לו BDS אבל יש לו כל מיני שמות, נגד ישראל. ועכשיו אני רוצה לומר איפה אני עומד ואיפה עומדים חברי, וזה לא הכי פשוט בעולם.

אנחנו נהדוף בכל כוחותינו, גם אם אנחנו אסירי ציון, לא יכולים לנסוע, ידידתי מירב, יושבים פה ויש צו איסור יציאה מהארץ. אנחנו יודעים לדבר גם מפה, ושומעים אותנו שם, אז את הדיבור הזה ישמעו וידעו איפה אנחנו עומדים. אנחנו נהדוף את זה, כי יש באמת הרבה צביעות והרבה רוע לב. יחד עם זאת אנחנו נביט פנימה אל תוך עצמנו, ויחד עם זאת אנחנו נקפיד ונשמור על צה"ל כצבא מוסרי, ויחד עם זאת אנחנו נקפיד ונשמור על הערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל, שבזכותם אפשר להדוף את ההתקפות עלינו. בזכותם, בזכות היותנו דמוקרטיה. זה מאבק יותר מסובך ממה שחושבים, אבל הוא מאבק שיש בו בהחלט קו ישר, להדוף את ההתקפות מבחוץ וליצור את המנגנונים הפנימיים, כדי שישמרו אותנו באותם ערכים שאנחנו מאמינים בהם.

תודה רבה לך. אנחנו ניגש להצבעה, חברים יקרים. מי שמקבל את הצעת השר להסתפק בתשובתו, ומי שמתנגד מצביע בעד העברה לחוץ וביטחון. אני אומר: מי שאומר בעד מצביע בעד להסתפק בתשובתו של השר, ומי שמצביע נגד מבקש שיימשך דיון בוועדת החוץ והביטחון. אז אמרתי. אמרתי דברים פשוטים. הצבעה, בבקשה. בעד, להסתפק בתשובת השר. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אם כן, הדיון יימשך בוועדת החוץ והביטחון. אני מודה למציעים ולשר המשיב. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעות

ואפליה נגד אימהות צעירות במהלך חיפוש העבודה ובמקום העבודה,

405,

ישיב על הדברים שר הכלכלה והדתות אריה מכלוף דרעי, שישב כאן. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת איציק שמולי.

חברת הכנסת זועבי, היושב-ראש אישר שתוכלי לדבר, אז בדברים הבאים, אם תבקשי, אני אתן לך.

גם השר דרעי מרוצה, שתוכלי לדבר בנושא שלו. ומדינת אפרטהייד.

נותנים לי חופש לדבר בכנסת. בבקשה, חבר הכנסת שמולי. אני מתחיל. אדוני היושב-ראש,

כבוד השר וחברי חברי הכנסת, ביום 9 ביוני, לא לפני הרבה זמן, הוצג הדוח השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. הממצאים שעלו שם היו בחלקם קשים מאוד. אנחנו כבר מזמן יודעים, כבוד השר, ששוק העבודה, במיוחד בשנים האחרונות, רחוק מאוד מלחלץ אנשים מעוני ומתופעות של דחיקה לשוליים החברתיים של מדינת ישראל. אבל הדבר הזה חמור שבעתיים כאשר בשוק העבודה הישראלי מתחוללות תופעות של אפליה על רקע לאום, על רקע שירות במילואים ועל רקע דת, מגדר וכך הלאה.

שהחברים, הגשנו יחד את הצעת החוק, החברים האחרים ייגעו בכל מיני סוגיות של אפליה.

ברשותך, אדוני היושב-ראש, הייתי רוצה לשים זרקור בקצרה על שתי תופעות. ראשית, אפליה על רקע שירות מילואים, אדוני השר. בדוח הקודם רק 4% מהפניות היו על רקע אפליה בגלל מילואים, עכשיו זה כבר 7% מהפניות, עלייה של כ-40%. יותר ממחצית הפניות, התלוננו על כך שכשהם חזרו משירות מילואים, פוטרו. עוד 40% מהפניות הם אפליה בזמן הקבלה לעבודה.

ברגע שהעדת על עצמך שאתה משרת באופן פעיל במילואים, זו הייתה עילה להפלות אותך לרעה. ואני שואל אתכם, הרי סיימנו פה דיון על "צוק איתן", ומי יודע, אני מקווה שלא, מתי נתגלגל למבצע הבא. מדינת ישראל, שמעלה על נס כל שנה ביום המילואים, כמעט כולם פה מדברים על חשיבות ההוקרה וההכרה בחיילי המילואים, לא יכולה להתייחס ככה לאנשים בשוק העבודה. המחויבות לאנשים האלה צריכה להיות במשך 365 ימים בשנה ולא רק במשך יום אחד, כשמציינים את יום המילואים. והדבר השני, כבוד השר, 64% מהמתלוננים הם מתלוננות, וכמעט מחציתן על רקע היריון ולידה. זה דבר חמור בצורה בלתי רגילה. ממילא שוק התעסוקה הישראלי מפלה נשים בשכר, בקידום למשרות בכירות. ואם יש לי, אדוני השר, איזו נקודת אור בדוח הזה, זו המחויבות שלך לנושא הזה, של הסתכלות על האנשים המוחלשים ביותר בחברה ולנסות לשאול את עצמך, ממקומך הרם, מה אתה יכול לעשות עבורם. אני תולה בך תקוות רבות. זה לא הוגן להפיל על הכתפיים שלך הכול, אתה חודש במשרד, אבל זו בהחלט קריאת כיוון לגבי ההמשך.

תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. אני מזמין את חבר הכנסת יואב בן צור לשאת דברים.

ואחריו, אני רואה שחברת הכנסת רחל עזריה לא נמצאת כאן,

חברת הכנסת חנין זועבי. בבקשה, אדוני. שלוש דקות מוקצות לך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי שר הכלכלה, אני רוצה לפתוח בהערכה רבה לכבוד שר הכלכלה, חבר הכנסת הרב אריה מכלוף דרעי, אשר עוד טרם העלאת הנושא לסדר-היום הודיע כי בכוונתנו לפעול למיגור כל תופעות האפליה הפסולה בקבלה למקומות העבודה, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. הוא אף הורה לנציבה הארצית, עורכת-הדין ציונה קניג-יאיר, כי העתקי התלונות המוגשות לנציבות יונחו אף על שולחן כבוד השר, דבר ראוי ומבורך, ועל כך ברכתי. אדוני היושב-ראש, אחרי הקדמת הדברים הזאת, אבקש להעלות על סדר-יומה, אתה יודע שלפי הכללים שקבעתי, מחמאות זה לא בזמן, אז אתה עכשיו מתחיל את שלוש הדקות. תודה. אז אפשר להמשיך עוד כמה דקות מחמאות? שלוש דקות. אמרתי: אצלי מחמאות זה לא על חשבון הזמן. ככה אולי חבר הכנסת מכלוף גם אחרי זה יחמיא ללפיד, כולם ירצו עוד דקות, אז זה יעבוד טוב.

אחרי הקדמת הדברים הללו, אבקש להעלות על סדר-יומה של הכנסת נושא חשוב זה, אשר כיום, בשנת 2015, עשרות שנים אחרי העלייה, ואחר אזהרות חוזרות ונשנות כי אל לנו להוציא את השד העדתי מן הבקבוק, הרי שעל-פי הדוח, גם בשנה החולפת התרחשו מקרים שבהם שם המשפחה המזרחי של מועמד, או תמונתו וקורות חייו, היוו גורמים לאפלייתו מלהתקבל למקומות תעסוקה. מקרים אלו מטופלים בעיקר כאשר האזרח הנפגע יוזם ומדווח על כך. שמא רצוי שסמכויות הנציבות תורחבנה, אף לבצע פיקוח אקטיבי תוך מתן כלים ליזום בדיקות תכופות באמצעות פילוח ממוחשב כזה או אחר שיאתר מקרים כאלה ויטפל בהם בחומרה, וטוב היה שיחלפו כליל מן העולם.

מלבד האפליה על רקע עדתי קיימת אפליה חמורה לא פחות על רקע חרדיותו של המועמד. רק לאחרונה נודע לי, כי למרות מאמציה הראויים של מנכ"לית משרד המשפטים, גברת פלמור, לשלב יותר ויותר חרדים בוגרי משפטים ביחידות המשרד השונות, בזמן הנתון שבו אני עומד לפניכם, בכל פרקליטויות המדינה, פלילי ואזרחי, על כל מחוזותיה השונים, יש אך ורק עורך-דין חרדי אחד, כן, רבותי, אחד. מתוך 918 פרקליטים, עורך-דין חרדי אחד בכל פרקליטות המדינה. אומנם לאחרונה שילבו מתמחים חרדים ביחידות הפרקליטות השונות, אבל זה מעט מדי, מאוחר מדי, וכשהם מסיימים את התמחותם הם פשוט נשלחים הביתה. כיום ניתן לפלח בצורה קלה וברורה על-פי נתונים שהוצגו בפנינו בכנסת הקודמת, עת ישבתי בוועדת שקד, ולהגדיר מיהו חרדי. ובהחלט ראוי כי משרדך, כבוד השר, ישקול בחיוב העדפה מתקנת במגזר הציבורי לעובדים ועובדות חרדים, שאינם באים לידי ביטוי ביחס לכמותם בחברה. רק הבוקר התבשרנו כי סיעת "אמונה במקצוע", סיעה של עורכי-דין חרדים שהתמודדה בבחירות ללשכת עורכי-הדין, קיבלה 1,000 קולות. הווי אומר, כ-7.5% מהקולות הכשרים שהצביעו ללשכת עורכי-הדין. 7.5% של עורכי-דין שהצביעו לסיעה החרדית, בוגרי קמפוסים חרדיים, אנחנו צריכים,

קמפוסים חרדיים, בקריה האקדמית אונו. היכן זה בא לידי ביטוי בהשמתם במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, כאשר אפילו לא 1% מהם מועסק במגזר הציבורי?

לאור חשיבות הנושא, חייבת להיות הסכמה רחבה הן בקואליציה והן באופוזיציה, כאשר שנים נטען, ושלא בצדק, על אי-השתתפות גברים חרדים במעגל התעסוקה. וכאשר גברים אלה עשו צעד משמעותי מצדם, וישבו שנים בלימודי תארים מתקדמים, והנה לפתע הדלת נחסמת רק בגלל היותם חרדים. על כן אבקש כי לאור חשיבות הנושא יוסכם כי ועדת העבודה של הכנסת תדון ותפקח על יישום ותיקון מסקנות דוח הנציבות, על מנת שבשנה הבאה הדוח שיוגש יהיה מצומצם, שכן אפליה זו, ראוי לה שתעבור מן העולם.

תודה רבה. אני מזמין את חברת הכנסת רחל עזריה. ואני מבקש מכם לעמוד בשלוש דקות, חברים יקרים, אנא בטובכם.

מחמאות, אמרתי, זה לא בזמן.

תודה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, בשבוע שעבר התפרסמו נתונים שלפיהם אחת מכל שלוש נשים שהן אימהות לילדים קטנים חשה אפליה בעת חיפוש עבודה, ואחת מחמש חשה הפליה במקומות עבודה, נשים שיש להן ילדים קטנים.

26% מהנשים בגילים 25 45 עזבו את מקום העבודה לאחר לידת ילדיהן, וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו. האמת היא שלא היינו צריכים נתונים כדי לדעת שהיום מאוד קשה להיות אימא לילדים קטנים ולהמשיך לעבוד במקום העבודה.

לצד שמחה מאוד מאוד גדולה, מהר מאוד מגלים שיש סטרס גדול במקום העבודה. גם בזמן חופשת הלידה, נשים לא יודעות אם כשהן יחזרו, אם יישארו עם אותן תנאים שהיו להן קודם. אני מכירה נשים שכשהן חזרו אמרו להן שהשולחן והמחשב שלהן עברו למישהו אחר, והן לא יודעות מתי הן יקבלו אותם בחזרה. נשים שכשהן חוזרות למקום העבודה הן מגלות מהר מאוד שמעמדן נשחק, שכאילו זה שהן לא היו שלושה חודשים זה בלתי נסבל, לא יכול להיות שהן פשוט נעלמו, אף שהן יצאו לחופשת לידה. בעצם יש פה שני תפקידים מרכזיים של נשים: האחד זה היכולת שלנו להביא ילדים לעולם, והשני הצורך הגדול שלנו להתפרנס. ואנחנו בעצם לא יכולות לשלב את שני התפקידים האלה ביחד. אבל אני רוצה להזכיר שילדים זה לא מותרות, וגם עבודה זה לא מותרות, אלה שני תפקידים משמעותיים, והשאלה היא איך אנחנו באמת מאפשרים להם לעבוד ביחד. אז יש פה עוד כמה נתונים קטנים: 1. כל חודש שאישה לא נמצאת בעבודה,

נשארת עוד חודש בבית, זה פוגע ב-1.1% מהשכר שלה. הנתון השני הוא שעל כל ילד השכר של האישה יורד בממוצע ב-5%.

אם ניקח את זה עוד קצת הלאה, יש פה קודם כול פגיעה בנשים,

פגיעה במשק, יש פה נשים מוכשרות שלא יכולות לעבוד, או שלא מצליחות לעבוד בשכר ובמעמד הראויים להן, ויש פה עוד עניין שאנחנו אף פעם לא, וכמובן פגיעה ביוקר המחיה, ומשפחות שיש להן פחות כסף וכו'. אבל יש פה עוד דבר אחד מאוד מאוד גדול, וזה הפנסיה. אנחנו כמעט לא מדברים על הפנסיה, אבל הפנסיה שלנו היום, של הדור שהיום מגדל ילדים, היא פנסיה שהולכת להיות קטנה מאוד. על כל 200,000 שאנחנו חוסכים יהיה לנו 1,000 שקל בבוא היום, וכל חודש וכל שנה שאנחנו נמצאות מחוץ לשוק העבודה, במיוחד בשנים הצעירות שבהן אנחנו מגדלות ילדים, הסיכוי שאנחנו נוכל בסוף לקבל את הכסף בפנסיה הולך וקטן. אז בעצם יש פה משבר שהולך לנחות עלינו. לא רק שעכשיו נשים סובלות, אנחנו הולכים לגדל דור של נשים עניות ברגע שהן יצאו לפנסיה. לכן יש פה נושא שחייבים לטפל בו ברמה המיידית, גם כדי לוודא שנשים יוכלו לעבוד במקום העבודה, גם כדי לוודא שלילדים יהיו אימהות רגועות, גם כדי לוודא שלמשפחות יהיה הכסף לפרנסה וגם כדי לוודא שלא תהיה בעיה בפנסיה בעתיד. אני יודעת שאתה,

הנושא חשוב לך ומעניין אותך. ואני יודעת שנשים במגזר שלך הן בדרך כלל המפרנסות הראשיות, על אחת כמה וכמה. אני מבקשת שזה יעבור לוועדת העבודה והרווחה, כדי שנוכל לעסוק בזה כמו שצריך.

תודה רבה. וגם ציון לשבח על העמידה בזמן. אני מבקש להזמין את חברת הכנסת חנין זועבי לשאת דברים. בבקשה, שלוש דקות גם לך. בבקשה, גברתי. תודה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אחזור על הסטטיסטיקה מפני שהיא חשובה. עוד הפעם, בדוח שהתפרסם לפני שבוע, 30% מהאימהות הטריות חשות אפליה בתהליך חיפוש העבודה, וכמעט חמישית חשו אפליה בשל היותן אימהות לילדים קטנים.

שני נתונים אלה מצטרפים לעוד נתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהעלה ש-26% מן הנשים בגילים 20 24 שעבדו ונולדו להן ילדים הפסיקו לעבוד. הפסיקו לעבוד בעקבות לידת הילדים.

אנחנו צריכים להסביר את הנתונים ולהציע גישה של פתרון או פתרון.

צריכים להגיד, לא חיים ולא חיות במציאות של היעדר מוחלט של חוקי הגנה על עובדות ועל עובדים, למרות בעיות רבות שאינן עומדות בפנינו כעת לדיון. אבל הבעייתיות המרכזית בעניין אימהות עובדות היא עד כמה הנושא נמצא באג'נדה, בסדר העדיפויות של משרדי הממשלה. וכאשר אנחנו אומרים היכן הוא נמצא בסדר העדיפויות, גם איך ניגשים לנושא של הגנה על זכויות העובדות. האם אנחנו מצפים לאכיפה פסיבית של חוקים מתוך הנחה, אדוני השר, שהנשים יבינו את זכויותיהן, הן ייאבקו למען הזכויות שלהן, הן ייגשו לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הן יבקשו מהנציבות שתגיש תלונה בשמן? הציפייה לאקטיביות הזאת היא הבעייתית, ויותר מחמש-שש פעמים חזרנו על הטענה הזאת גם בפני שרים וגם בתוך ועדת העבודה והרווחה. אחריות משרד הכלכלה היא לפעול מתוך היגיון של הגנה אקטיבית למען זכויותיהן של נשים, לפתח כלים להעלות מודעות, לפתח כלים ליישם את החוק, ושההגנה על הקורבן אינה צריכה להיות תלויה ביכולתו של הקורבן להגן על עצמו.

משרד הכלכלה חייב לקחת אחריות יותר אקטיבית ולהניח שהנשים שנמצאות במקומות העבודה שלהן אינן יכולות, זה שלוש דקות, אני סיימתי? כן. אינן יכולות להגן על

רק ברשותך, נתון נוסף.

בשנה שעברה, בדיון בוועדה לתלונות הציבור, הצגתי אינפורמציה שלפיה,

גם לשכות התעסוקה אינן מערערות על בקשות של מעסיקים שלא להפנות אליהן אימהות. לשכות התעסוקה, שאמורות להגן על זכויות האימהות ולהפנות את המובטלות לעבודה,

מקבלות הפניות ממעסיקים, מעסיקים מסוימים,

אל תפנו אלינו אימהות, והן אכן לא מפנות אליהם אימהות. גם זו סוגיה שחייבים לטפל בה.

תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. אני מזמין את חברת הכנסת עליזה לביא לשאת דברים. בבקשה. חברת הכנסת לביא, שלוש דקות גם לך. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברותי, חברי חברי הכנסת, ההצעה חשובה, ואנחנו באמת מבקשים, המציעים, להעלות נושא חשוב שאתה מכיר, אדוני השר,

אדוני היושב-ראש, אם כהורים, ואם גם, שלושתנו כאן,

אתה ואתה,

ומלווים את הבנות שלנו ואת הבנים שלנו במציאת עבודה. בדור של היום הרבה מהזוגות הם יותר שוויוניים, והחלוקה היא אחרת, ועדיין, עדיין,

אימהות לילדים באמת חוות קשיים רבים מאוד בעולם העבודה. בתפקידי כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת התשע-עשרה נתקלתי בהרבה מאוד פניות של נשים צעירות, של אימהות, שלא מוצאות עבודה, הרבה תופעות קשות, אדוני השר, במשק בישראל. נשים צעירות מוכוונות לא לכתוב שהן אימהות בפנייה למקומות עבודה. אתה מכיר את זה. אדוני, המשרד שאתה היום עומד בראשו, 80% מהפניות של מעסיקים שמעסיקים נשים בהיריון, 80% מהפניות המשרד שלך מאשר. אני יודעת שזה קודם זמנך, אבל צריך לבדוק את זה, איך זה יכול להיות. ויש הרבה פניות על מעסיקים שלא פונים, והרבה מאוד מהנשים בהיריון מפוטרות גם כשאין פנייה למשרד. צריך לבדוק את זה. צריך לראות למה היד קלה על ההדק. לעתים אולי כן, אבל 80%? על פניו זה נתון קשה, ואני יודעת באמת,

שהנושאים האלה קרובים אליך, קרובים ללבך.

אם כותבים בפייסבוק את המילה אימהות, ההשלמה האוטומטית הראשונה שלה היא לקבוצת "אימהות בעבודה". זו הקבוצה הראשונה שעולה. קבוצה אחת נקראת "אימהות דורשות שינוי", והיא מתוארת כך, אדוני השר: "אימהות הן אבן היסוד בכל משפחה ובכל חברה. להיות אימא בישראל זה לא פשוט, עם שוק עבודה שאינו מציע פתרונות אמיתיים למשרת אם, חברה תובענית ודורסנית היודעת לנצל את היותנו כוח עבודה זול וזמין, ולאחר מכן משליכה אותנו לצד, שעות עבודה לא שפויות, שבאות על חשבון המשפחה והחינוך, והממשלה שותקת". לפני כמה חודשים,

קיבלתי את המייל הבא, ואני מקריאה: "מקומות נחשבים מאוד,

ללא יוצא מהכלל, נתנו לי את התחושה שכל מה וכל מי שאני, מתמצה בדבר אחד: היותי אימא. כל מה שעשיתי לפני, אחרי, תוך כדי, לא חשוב בעליל. לא משנה כמה מוכשרת אני, כמה מצטיינת אני, אני תמיד נתקלת בתקרת הזכוכית הארורה הזאת, שאומרת לי ש'אנו חוששים שזה קשה מדי לאימא', 'יש לך מגבלות כאימא', 'קשה יהיה לך להצליח בתפקיד הזה כי את אימא'. נמאס לי שהמדינה לא אוכפת את חוקי העבודה ואת איסור האפליה. נמאס לי להשלים עם השיטה ששולחת אותי לסרוג גרביים מהרגע שהפכתי להיות אימא". אז אתם מבינים, ואתם יודעים, שנתוני נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שפורסמו בשבוע שעבר,

על-ידי חברי, מלמדים שהאפליה היא קשה מאוד, האפליה במדינת ישראל. החוקים קיימים, הרי אם גולדה מאיר הייתה באה לבקר אותנו,

בדמיון, היא לא הייתה שואלת איך זה יכול להיות שעד היום לא הייתה ראשת ממשלה, היא הייתה שואלת, איך אלו פניו של שוק העבודה בישראל, עם חוקים שאני חוקקתי בשנות ה-50, והיא באמת הייתה הראשונה שדיברה על המקום הזה, על עולם העבודה. והנה אנחנו. אז חוקים קיימים,

במדינת ישראל, אבל האכיפה לא מתבצעת, והמודעות, ונשים שהן מוחלשות ברבים מן התפקידים בהייררכיה, ופערי השכר במדינת ישראל בין גברים לבין נשים הם 30%, אז לעתים השיקול הפנימי בתוך המשפחה הוא, גם אם הגבר לא רוצה, הוא זה שיוצא לעבוד,

את המשכורת הגבוהה יותר. אבל זה קושי, זה קושי מאוד מאוד גדול.

אדוני השר, לפעול לעידוד מעסיקים להעסקת אימהות. להיות אימא בכלל, אבל בישראל בפרט,

וזו גם לא מילה גסה,

"ילדים זה שמחה", לא, אדוני השר? גם נכדים זה שמחה, נכון? אז אנחנו צריכים לבוא, אנחנו חייבים לראות, לקדם שעות עבודה גמישות, מסגרות חינוכיות התואמות את צורכיהן. שעות עבודה גמישות, יש, במגזר הציבורי. ועדת שטאובר, אדוני מכיר את גברת שטאובר, באמת הביאה תוצר נהדר, וצריך ליישם את זה גם בשירות הציבורי, וגם לראות איך אנחנו מפנימים את זה בשירות הפרטי. תודה, אדוני. תודה רבה לך על דברייך. אני רואה שחברת הכנסת נאוה בוקר אינה נוכחת. אני מזמין את חבר הכנסת אורי מקלב להיות אחרון הדוברים, ואחריו יסכם את הדיון, חבר הכנסת מקלב, שלוש דקות.

דקות ברכה, כן? כן, אמרתי, אם אתה מחמיא, חוץ מאשר לשר דרעי. אז אתה מדרבן אותנו, אבל אני רוצה להגיד לך, אני מנסה לדרבן אתכם לדבר חיובי. אולי זה יעשה משהו בסוף. שגם בלי שאתה גורע מהזמן,

קיבלת חמש דקות,

תשאלי את השר דרעי, שיגיד שלחצתי בתחילה בקלות על שש, אבל את מדברת ולא שמת לב.

עד שהמזכיר העיר את תשומת לבך. במקרה דנן לא תוכלי לטעון לקיפוח נשים. תודה, אדוני

תודה, אבל, לטובת ילדינו. חמש דקות ו-23 שניות. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני חושב שהדוח הזה חשוב מאוד. ראינו הרבה פעמים דוחות, אבל בכל אופן, הדוח הזה הוא של משרד ממשלתי, המקור שלו מהימן, העובדות שלו מבוססות, ואני גם שמתי לב שבתוך הדוח עדיין מלינים, אלה שעומדים בראש הוועדה, או הנציבות הזאת, שאין מודעות מספקת לעובדות,

אנחנו צריכים להכפיל את הנתונים האלה. אם אלה הנתונים שקיימים בפני הוועדה,

מהמגזר שאני מגיע ממנו, שהמודעות לבוא ולדווח לנציבות היא עוד יותר נמוכה, ואני עדיין, בזמן הברכות אני רוצה לגבות את השר, הגיבוי שהשר נותן לדוח הזה, והאמירה שלך שתגבה את זה באופן אישי, היא באמת, יש לה חשיבות וגם תקווה. אמרנו שבאמת הנתונים ידועים, אבל זה מחזק, זה אומר שאמת הם הדברים, והדוח הפעם מדבר, לא רק אפליה בקבלת עבודה, הוא מדבר על אפליות ועל בעיות תוך כדי עבודה. 50% מהפונות בדוח הזה, נשים, הן נשים שפיטרו אותן או איימו עליהן בפיטורין. זה נתון שהוא מאוד מאוד גבוה. לא זו אף זו, אלא 20% על הרעה בתנאי העבודה, ורק 20% אפליה בקבלת עבודה. והסיבות לכך הן שלוש, שיש להן כותרת אחת: היריון, הורות וטיפולי פוריות. זאת אומרת, אלה הדברים בעיקר. אני חושב שזה עגום מאוד. אני ודאי שלא אתעלם, אם יש לך תוספת, אם היא גם אישה חרדית אז בכלל היא לא מתקבלת לעבודה. 50%, 20% ועוד 20% אז היא בכלל לא יכולה להתקבל. הנתונים הם באמת מאוד עגומים. נקרא לזה אולי "איום כלכלי", "איום חברתי", זה גורם לפערים הרבה יותר גדולים, וכן מה שאמרה גם חברת הכנסת רחל עזריה, איך הם פוגעים בצורה

כמה זה פוגם בהכנסה וביכולת לפרנס, גם העכשווית וגם העתידית. אבל בכל אופן, הייתי רוצה, הנתון הזה, של אפליה בקבלה לעבודה, עם הנתון שמוסיף על השכר הנמוך, אלה נתונים שנותנים לנו יחד, שיש גם שכר נמוך לנשים,

ודאי וודאי שכר נמוך לנשים חרדיות, באופן שנשים לא הולכות לעבודה, זאת עבדות. העבודה אולי גם של עבדות. רודים בהן בעבודה, מנצלים אותן בעבודה. איך יעלה על הדעת שנשים עובדות על משבצת עבודה שהמעבידים שלהן, חברות כוח-האדם, מקבלים על המשרה שלהן פי-שניים או פי-שלושה ממה שהם נותנים? וזה לא דווקא בחברות פרטיות, בחברות-כוח אדם שמקבלות מהחברות האלה. חברות כוח-אדם שנותנות לבעלי תואר, בעלי תואר בהנדסת מחשבים, רואות-חשבון, גם במשרדי הממשלה זה קיים, שהרי הממשלה נותנת את זה היום למיקור חוץ. הנשים האלה, מפעילות בנושא המחשוב ודאי, על המשבצת שלהן מקבלת אותה חברת כוח-אדם הרבה יותר. אם אנחנו מדברים על עבדות, מדוע עבדות של 2015? קושרים אותן בשלשלאות ברזל של עבדות של פעם. מה המשמעות של שלשלאות של ברזל? אם תעזבי כבר ב-4,700, ב-5,000 שקל, אם תעזבי את העבודה, תצטרכי להחזיר לנו כספים, ומדוע? כיוון שאנחנו התאמנו אותך לעבודה, את מתחייבת שלוש שנים,

אחרת את צריכה לשלם. השכר שלך הוא לא כזה. אנחנו התאמנו אותך לעבודה. זה לא עבדות? נוסף על זה יש להן שלשלת ברזל נוספת, של 2015, אדוני היושב-ראש, של אותן חברות כוח-אדם. בהסכמים שלהן עם החברות המעסיקות, שהן מזמינות העבודה, הן לא יכולות לקבל את האישה הזאת לעבודה במשך שלוש שנים. אם היא תעזוב אותנו, שלוש שנים אתם לא יכולים להעסיק אותה ולקלוט אותה, כך הם מבטיחים לעצמם שהיא נשארת, עובדת אצלם, בשכר הנמוך הזה. לכן, אדוני השר, ותודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו רוצים באמת להתמודד עם זה, ואני בטוח שיש לנו רצון להתמודד עם זה, הפעילות צריכה להיות הרבה יותר נחרצת, ממוקדת, בנושא הזה: רגולציה חזקה,

נגד מעסיקים, כדי למגר את התופעה. תודה רבה לך. תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב.

אדוני שר הכלכלה, שאתה שמח שחברת הכנסת תמר זנדברג הגיעה ותוכל לשמוע עוד נאום אחד. אני מרגיש שזה גורם לך נחת רוח גדולה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, שלוש דקות גם לך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, תודה על הסבלנות ועל ההתחשבות. תמיד. אני רוצה לספר מקרה של חברה שלי, שעבדה במחלקת כוח-אדם באחד התאגידים הגדולים במשק. זה היה לפני כמה שנים, אז עוד היו פקסים, לא היו מיילים. הפקס פולט קורות חיים של מועמדים ומועמדות, והיא סיפרה לי שאת המועמדות בנות 28 32 שהן נשואות, לא מזמינים לריאיון. קורות החיים הולכים מהפקס למגרסה. למה? כי אם את בת 28 32,

כלומר או שאת נשואה, או שאת עומדת להתחתן, או שיש לך תינוק קטן, או שאת בטוח עומדת ללדת ילדים בשנים הקרובות. וכדי שלא להכשיל את עצמנו,

במצב שבו היא תגיע לריאיון, ואולי ישאלו אותה, דבר שהוא כבר אסור, או שהיא תרגיש איזה אפליה,

קורות החיים בכלל לא מגיעים אל שולחן המעסיקים הפוטנציאליים ולא מזמינים לריאיון. כלומר, מה אני אומרת? אני מנסה לומר עד כמה הדוח הזה, שמצביע, קודם כול, על נתונים של נשים שחשות באפליה, שהרגישו אפליה, שהופעלו כלפיהן כל מיני סוגים של אפליה, זה רק קצה הקרחון עד כמה חמורה התופעה של, אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה אפליה, אני רוצה לקרוא לזה יחסי כוח,

מובנית של נשים, וספציפית של אימהות, בשוק העבודה, ועד כמה התהליך שאנחנו כחברה צריכות וצריכים לעבור כדי באמת למגר את התופעה הזאת, עד כמה היא עמוקה, כי היא נמצאת לפעמים אפילו בתת-מודע של אותו ארגון. תארו לעצמכם.

אלה מקרים שלא יגיעו לא לתלונה וגם לא לסקר שישאל אישה על התחושה שלה, כי היא בכלל לא שם, זו אפליה כל כך שורשית וכל כך מוקדמת. אני רוצה להצטרף למעט הדברים,

ששמעתי מהדוברים שלפני, חברת הכנסת רחל עזריה, שנמצאת כאן,

שיזמו את ההצעה הזאת לסדר-היום. אני רוצה לציין את החשיבות,

של התלונות ושל הנציבות, אבל יותר מזה, את חשיבות, אני לא רוצה לקרוא לזה חינוך, ההסברה, התודעה העמוקה שלנו, כחברה, מה תפקידנו, וזה דבר שנוגע בכל הדברים, זה נוגע במניעת אפליה, זה נוגע בחלוקת העבודה בין המשפחה לעבודה, דבר שנוגע באישה ובגבר, כלומר חלוקת העבודה בין המשפחה לעבודה היא לא נחלתה של האישה בלבד, אלא חובה עלינו להכניס את הגברים למאבק הזה, כי כל עוד נשאיר מציאות שבה האישה נושאת בתפקיד הכפול, מופלית בעבודה ונושאת על כתפיה את עבודות הבית, המצב הזה לא ישתנה, ועוד הרבה מאוד דוחות כאלה יונחו על שולחננו, ללא הועיל.

רבה לחברת הכנסת זנדברג, אני שמח שהספקת להגיע. אני מזמין את שר הכלכלה חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי להשיב בשם משרדו. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני קודם כול רוצה לשבח את חברי וחברות הכנסת שהגישו, בלי עין הרע, רשימה מכובדת, אני בטוח שהיו יכולים לדבר עוד יותר, קראו את הדוח וחיים את הנושא, כיוון שזה נושא שלצערי לא נמצא במרכז החדשות ולא תופס כותרות. אני בטוח שאם היינו מדברים על נושאים אחרים היו יותר כותרות, אבל אלה הבעיות האמיתיות של חיי היום-יום, שאתן מתמודדים כל הזמן, וזה דבר שנוגע בכל משפחה ומשפחה כמעט, ולא משנה מאיזה מגזר אתה. ולכן חשוב מאוד שהעליתם את הנושא. אני אומר מראש, כבר פניתי ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה וליושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, הגשתי להם את הדוח וביקשתי מהם לזמן ישיבה בהקדם כדי לדון בדוח ובהערות ולנסות לקדם את הנושאים הללו. אני מברך את הנציבה, עורכת-דין ציונה קניג-יאיר, שהגישה את הדוח. זה הדוח השישי שלה, וגם האחרון שלה, היא מסיימת כיוון, היא קצובה.

זו משרה קצובה, והיא באמת עשתה עבודה טובה מאוד. בכלים הקטנים שיש לה, הלא-רבים שיש לה, יחידה מאוד קטנה, אבל יחידה שמרגישה הרבה מאוד רוח הקרבה וקרביות, מאמינים בנושא הזה, והם עשו עבודה יפה והצליחו להביא את הדברים לתודעה, וגם לתביעות. אני רוצה לומר, למשל, הנושא שהעלה חבר הכנסת שמולי, שיש עלייה בנושא המילואים, צריך לדעת שיש לכך גם סיבה אובייקטיבית, מכיוון שהיה לנו מבצע "צוק איתן", היה גיוס מילואים גדול מאוד, לכן גם הבעיות גדלו. לא שאני מצדיק אותן, אבל זה מסביר. אותו הדבר בנושא על רקע דת, יש תוספת של חרדים בשוק העבודה, אז גם התלונות רבות יותר. אז זה מחצית כוס מלאה ומחצית ריקה. אני חייב לומר שבשני מגזרים, במגזר החרדי ובמגזר הערבי, הסקר שנעשה על-ידי הנציבות, המודעות לזכויות היא מאוד חלשה. לכן הוריתי להכין קמפיינים מיוחדים בשפה הערבית ובתקשורת החרדית שמתאימה, כדי שאנשים קודם כול ידעו את הזכויות שלהם. הם לא יודעים את הזכויות שלהם, הם לא מודעים להן. צריך לפרסם בתקשורת הערבית, בשפה, בכלים שלהם, כדי שאנשים ידעו את הזכויות שלהם. אני יודע שזה יוסיף לנו תלונות בשנה הבאה, אבל קודם כול שידעו,

הם לא יודעים. הסקר שלנו מראה שבמגזר החרדי ובמגזר הערבי, פחות מ-20% בכלל יודעים שיש נציבות כזאת, שאפשר לפנות אליה ואפשר להגיש תלונות. זה דבר ראשון שאנחנו נעשה, אנחנו מכינים את זה ואני מקווה שזה יצא. צריכים גם דיוני אני מדבר קודם כול על המודעות, שהאישה הערבייה והגבר הערבי, אותו הדבר במגזר החרדי, ידעו שבכלל קיימת נציבות כזאת. אני חייב לגלות את בורותי, גם אני לא ידעתי עד לפני לא הרבה זמן שיש נציבות כזאת, שאפשר לפנות ושיש לה גם סמכויות. לנציבות הזאת יש סמכויות להגיש תביעות, להגיש תביעות ייצוגיות ואחרות, וצריך לדעת לנצל את זה. זה דבר ראשון. דבר שני שאני רוצה לומר, נכון שחברות הכנסת וחברי הכנסת המציעים סמכו על דוח כלשהו או נתונים שהתפרסמו בתקשורת, אני רק חייב לציין, למען הדיוק ולמען הזהירות, שאנחנו לא יודעים מאיפה הגיעו הנתונים הללו. אנחנו לא מכירים,

לא, יש שני דברים, אני אגיד, המספרים לא תואמים.

המספר הזה, ש-32.4% מהאימהות הטריות חשות אפליה בתהליך חיפוש עבודה, הוא נתון שאנחנו לא מכירים. נתון שאנחנו כן מכירים, על-פי סקר שעשינו בשיתוף מינהל מחקר וכלכלה אצלנו במשרד ב-2013, שם המספר הראה ש-22.6% מהאימהות לילדים עד גיל שש מרגישות אפליה בתהליך חיפוש עבודה. זה גם מספר גדול, אבל זה לא המספר שפורסם בזמן האחרון בתקשורת. אני חייב לומר שמצד אחד שמעתי את הדברים, ואנחנו רואים גם בדוח את הבעיה של האימהות.

הרי אנחנו כל כך מעודדים ורוצים שאימהות,

אנחנו אומרים: ילדים זה ברכה. ומצד שני, אנחנו מבינים את הבעייתיות ואנחנו רואים את הבעייתיות שזה יוצר. צריך לזכור רק דבר אחד: שישראל נמצאת באחד מהמקומות הגבוהים בעולם המערבי המפותח בתעסוקת נשים.

חוץ, ואני חייב לציין: אפילו במגזר החרדי הן מעבר לממוצע האירופי.

יש לנו בעיה במגזר הערבי, ששם האחוז נמוך מאוד. אנחנו מנסים להתמודד עם זה. אבל ככלל, הנשים בישראל עובדות. עובדות, עובדות באחוז גבוה. אבל השאלה מה המדרג, אדוני. זהו, השאלה, מה המדרג? נשים עובדות, ודווקא בגלל זה, זה מאוד חשוב. כי מכיוון שכל כך הרבה נשים עובדות, מכיוון שאנחנו יולדות יותר ילדים מאשר הממוצע, אז הפגיעה היא גדולה יותר. זה, והנשים גם עובדות יותר, במדינת ישראל. יום העבודה לא, אין התאמה בין ימי החופש של מערכת החינוך לימי החופש, יש המון המון מצוקה, אני מציע, נו, כבר הצעתי. אני אמרתי כבר מראש, אוקיי. שאני ביקשתי,

את שתי הוועדות, לדון בעניינים הללו, ועדת הכלכלה וועדת, אני,

גם ועדת העבודה והרווחה וגם הוועדה למעמד האישה.

זאת הצעתך.

כן, כן, כן. לא. אני,

רק בהתחשב בעובדה, על-פי חוק, אדוני השר, רק בהתחשב בעובדה שהוועדה המשותפת לא קיימת,

יהיה דיון בשתי הוועדות. בשתי הוועדות. בשתי הוועדות. כך על-פי החוק.

אנחנו נוריד את ההצעות הללו לוועדת העבודה והרווחה,

אני אומר שחוץ מזה אני ביקשתי מהוועדה למעמד האישה, לקיים דיון בנושאים שקשורים לנושא. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אני מעלה להצבעה, האם אנחנו מסכימים,

את הצעתו של השר, שר הכלכלה אריה דרעי, להעביר את הנושא לדיון בוועדת העבודה והרווחה ולדיון נוסף, ביוזמתו, בוועדה למעמד האישה. אז בבקשה, מי בעד, יצביע.

רק רגע, בבקשה.

תודה רבה לכם. תודה רבה, אדוני השר. מי הוא השר התורן? אתה עדיין שר תורן, אדוני השר?

אז אתה תיאלץ להמתין עוד דקה או שתיים עד שיגיע חברך.

התוצאה היא: בעד, 14, אין נגד, אין נמנעים. והנושא עבר לוועדת העבודה והרווחה.

מי השר?

אנחנו עוברים לנושא הבא: אי-יישום תוכנית להקמת מעונות סטודנטים,

אני מזמינה את ראשון הדוברים, חבר הכנסת רועי פולקמן. אבל היא התורנית? ישראל כץ התורן. אדוני השר, גילה צריכה לענות, גילה.

הנה גילה הגיעה.

כבוד השרה, מחכים לך. נכון, כבוד השרה. חברי חברי הכנסת, השרה גמליאל, תודה שבאת להתייחס לסוגיה. אני אגיד את עיקרי הדברים: לאור מידע שהגיע אלי בחודשים האחרונים בנושא מעונות סטודנטים, בחנתי את הנושא וגם פניתי לממ"מ בבקשה להכין נייר בנושא. בעקבות המחאה החברתית ב-2011, חלק מהצעדים לעידוד דיור לצעירים היה הרחבה דרמטית של חדרי מעונות במדינת ישראל. וב-18 במארס 2012 אישרה הממשלה את עיקר פרק הדיור שבהמלצות הוועדה. וזמן לא רב לאחר מכן אושרה גם תוכנית לבניית חדרי מעונות. במסגרת השלב הראשון של התוכנית, ב-2012, דובר, סוכם בין משרד האוצר לוות"ת על תקציב ייעודי של 100 מיליון ש"ח עבור התוכנית הראשונה,

הוספו לזה עוד 60 מיליון. עברו יותר משלוש שנים מאז אימצו את המסקנות של טרכטנברג, של הוועדה, על הקצאת תקציב והקצאת קרקע. הוחלט על הקמה של 10,000 חדרי מעונות. ובפועל, עד היום, חדר אחד אפילו לא אוכלס.

נכון שאושרו,

14 פרויקטים, ויש סדר גודל של שלושה או ארבעה שבאמת מומשו. לא אוכלס או לא הוקם?

לא אוכלס או לא הוקם?

קודם כול, אף חדר לא אוכלס. אף חדר לא אוכלס.

חמישה פרויקטים בלבד נמצאים בשלב של בינוי מתוך 14 פרויקטים,

אף חדר לא אוכלס. חמישה פרויקטים אכן נבנים, ו-14 פרויקטים אושרו בתוכנית הראשונה, בשלב הראשון. הסטודנטים הראשונים והיחידים שייכנסו למעונות שנבנו במסגרת הפרויקט יהיו כנראה במכללת כנרת, באוקטובר 15', ארבע שנים אחרי החלטות הממשלה. הרוב המוחלט לא יאוכלס בשלוש השנים הקרובות, ורק שבע שנים אחרי שעברה ההחלטה ייכנסו המעונות הנוספים לשימוש. כל זה במצב שיש כסף בקופה.

האוצר נתן כסף לעניין הזה. וגם יש קרקע של רשות מקרקעי ישראל, והתוכנית לא מיושמת.

גם פרויקטים שאושרו על-ידי הוות"ת נדרשים לאישור פרטני מול ות"ת, והדבר הזה נגרר זמן רב מאוד. בנוסף העביר משרד האוצר 60 מיליון ש"ח לוות"ת לטובת מכללות לא מתוקצבות. סך הכול, מכללות בהיקף של 70,000 סטודנטים. והכסף עדיין שוכב שם בלי החלטה על אופן החלוקה שלו. אז לסיכום העניין: אין סיבה. הייתה החלטה, יש כסף, יש קרקע. פשוט כשל בסיסי של יישום, שככל הנראה, ממה שאני בודק, יושב כרגע, האחריות המרכזית יושבת בוות"ת. אז יש כאן כמה אופציות, וכמובן, השרה יכולה לבחון את זה ושווה לשקול את העניין: 1. החזרת הכסף המיועד למכללות שלא מתוקצבות מהוות"ת, ולהקצות אותו ישירות, אם מהאוצר או דרך המשרד שלך או בכל דרך אחרת, להקצות אותו ישירות למכללות. יכול להיות שצריך להגיד: חבר'ה, תמשכו את הכסף הזה מהוות"ת, תעבירו אותו למשרד שלך, ואת תתקצבי ישירות את המכללות, ותגידי: תקדמו את הפרויקטים. מספיק עם הביורוקרטיה הזאת. זה דבר אחד. או אולי דרך, בעזרה של משרד הבינוי. אפשר לבחון את המודל. קיים כאן חוסר תיאום אדיר בין רשות מקרקעי ישראל, שנתנה,

שנותנת את הכסף למכללות. אז בשורה התחתונה: ההצעה שלי, שהדבר הזה יידון בצורה מסודרת ובהרחבה בוועדת החינוך, כדי לשקול איך מוציאים את הדבר הזה. יש כאן 10,000 חדרי מעונות. זה פתרון לצעירים במגורים.

וצריך להניע את העגלה, ועדיף שעה אחת קודם.

תודה רבה לחבר הכנסת רועי פולקמן. חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין, אם זה עדיין אקטואלי.

גברתי השרה, אני מצטרף לדברים של רועי פולקמן,

אבל הוא,

מושך לקואליציה,

אז דבריו היו מאוד מאוד רכים, מאוד עדינים, קונסטרוקטיבי: הבה, ותעשו משהו,

זה נמצא לפתחכם, התקציב אושר, הוא נמצא שם, תוכניות אושרו. והנה, היישום משתהה ומתמהמה לו. אני אוסיף ואומר שזו שוב אינדיקציה לחוסר מעש. או היום עמד כאן ראש הממשלה נתניהו ודיבר בלהט רב ובאמונה גדולה ובשכנוע עצמי, ומן הסתם הוא גם שכנע חלק ניכר מיושבי הבית על הנמרצות, אני חושב שהוא השתמש המון פעמים במילה נמרצות, על הנמרצות שמאפיינת את פעולת ממשלתו. והנה אנחנו רואים מקרה בוחן להיעדר נמרצות.

חלק מבאי הבית יודעים, יודעות, הייתי מאוד מעורב בזמני במחאה החברתית, ואנחנו הבענו חוסר אמון עז, מקרב החברה האזרחית, בנכונותה של הממשלה אכן להעניק מזור למצוקות שהוציאו את מאות האלפים לרחובות. אבל יחד עם זאת, גם כאשר התבקשנו להביע את דעתנו על הוועדה הממשלתית שהוקמה, אמרנו: ראו, זה לא מה שהמוחים מבקשים, אבל יש שם כמה דברים טובים, כמו הרפורמה בגיל הרך או חינוך חובה בגיל הרך, כמו הנושא הזה של הסטודנטים, כמו תוואי הורדת המס, הוא מס החברות.

ודאי שזה לא השינוי הרדיקלי שהציבור מבקש, אבל אי-אפשר להגיד שהכול לא טוב. אבל הנה, גם החלקים הטובים הללו במקרה הספציפי הזה, בניית מעונות לסטודנטים, מדוע זה מתמהמה? האם זה גם מעיד על כך שהנכונות לא הייתה כל כך אמיתית, כי אם הנכונות של הממשלה הייתה אמיתית, לבוא לקראת הציבור, מאות האלפים שיצאו לרחובות והפגינו, ההבטחות שניתנו, היה כאן לפני רגעים אחדים חברי לסיעה, חבר הכנסת איציק שמולי, ניתנו הבטחות: אנחנו אכן מתכוונים לפעול כדי להקל על מצוקת הדיור בקרב הסטודנטים, כדי להביא פתרון למצוקות החברתיות. והנה ההוכחה לכך, לטעמי לפחות, שלא הייתה רצינות ולא הייתה כנות מלאה בכוונתה של הממשלה דאז, ואולי אפשר להסיק מכך גם באשר להיום, שהכוונות שלה לתת מזור למצוקות החברתיות שניצבות לפתחה של החברה הישראלית, הכוונות הללו לא היה להן ואין להן בסיס אמיתי.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח. אני מבקשת להשיב, תשיב השרה גילה גמליאל, בבקשה.

את השרה ונקבל החלטה. ראשית, אני רוצה לברך את כבוד היושבת-ראש.

חברי הכנסת, שתי חברות הכנסת שנשארו, את יכולה לספור אותנו, אני רוצה לברך את רועי וגם את יוסי,

שהעלה את הנושא על סדר-היום ולצערי לא נוכח כאן על מנת להמשיך ולקדם אותו. אבל לי חשוב, כמי שיזמה את הנושא של הקמת מעונות סטודנטים, ואף דאגנו להוביל לכך שיוקצו המשאבים, שזה בדרך כלל הדבר היותר-בעייתי, והכספים האלה אף עברו, חברי היקר, חבר הכנסת יונה, ללא אחר מאשר פרופסור טרכטנברג ממפלגתך, שכיהן כיושב-ראש הוות"ת. צריך לציין שהמשאבים תועלו על מנת לקדם את זה באותה הגינות ורצינות אמיתית מפאת העובדה שמספר מעונות הסטודנטים היום במדינת ישראל הוא באמת לא פרופורציונלי למספר הסטודנטים. יש בסך הכול בסביבות 17,000 מיטות כשיש 300,000 סטודנטים. על כן, מדובר באחוז מאוד מאוד נמוך. כשאנחנו מדברים על מצוקת דיור, אני אמרתי אז ואני חוזרת ואומרת את זה גם היום: כשאנחנו נקים מעונות סטודנטים, הסטודנטים שנאלצים היום לגור בשכירות יפנו גם כן את המשאב של דירות להשכרה עבור הציבור הרחב. על כן, יש לנו פה רווח כפול, מן הצד האחד נדאג למצב שבו יהיו מעונות סטודנטים שיקלו על ציבור הסטודנטים במחירים אטרקטיביים, ומן הצד האחר נקבל גם כן את הפינוי של אותן דירות להשכרה עבור הציבור הרחב. אלא מה? הסתבר שהקריטריונים שקבעה ות"ת הם קריטריונים לא אטרקטיביים. הדרך שבה נדרשו המכללות והאוניברסיטאות להקים את אותם מעונות סטודנטים הובילה לכך שמעט מאוד בכלל נדרשו לכך. רק שתי מכללות צלחו את המהלך הזה עד סופו. אפילו חלקן שזכו בזה אמרו לא תודה, בסופו של יום.

אני מסכימה לחלוטין אתכם שחובה לקיים דיון דחוף בוועדת החינוך,

יחד עם הנציגות של ות"ת, על מנת לבוא ולשנות את הקריטריונים. הרי לא יעלה על הדעת שכסף יש, רצון יש, ומה שאין זה פשוט דרישה. זה לא נתפס. סטודנטים יש בשפע ויהיו עוד כי אנחנו נדאג לזה, לפתוח את שערי האקדמיה במדינת ישראל לכמה שיותר סטודנטים וסטודנטיות. אבל אותם קריטריונים נוקשים שנבנו, לצערי הם ממש לא מתאימים. אני חייבת לציין את התאחדות הסטודנטים הארצית, שהגישה תוכנית 100 ימים. בין הדברים שהם הציגו שם בצורה נכונה, אותם חסמים שנוצרו כתוצאה מהדרישה של ות"ת, בהיבט של חלוקת המשאבים. וזה לדעתי גם חלק מהפתרון. מכיוון שכולנו חפצים באותו דבר, אני מברכת על יוזמתם ולא רק, אני גם מסכימה בהחלט, בשם הממשלה, לקדם את זה בדיון בוועדה. תזמינו סביב זה את כל הגורמים הנוגעים בדבר, אני אשמח לבוא ולסייע גם כן, כשרה הממונה על קידום הצעירים, גם הסטודנטים בנושא הזה, ונמצא את עצמנו בעידן אחר. אני רק אשתף אותך ואת כל מי שנמצאים כאן שאני, כמי שכיהנה כסגנית שר במשרד ראש הממשלה בזמן שקידמנו בין יתר הדברים את אותה החלטה למשאבים, גם הקמתי את כפר-הסטודנטים בעיר לוד, שהוא מודל מנצח למקום שבו סטודנטים נמצאים בעיר שצריך להפוך אותה לעיר הצעירים של מדינת ישראל. ושם, את אותו רעיון של להקים שם את כפר-הסטודנטים, שנותן מענה למספר יפה של סטודנטים שלומדים, לא בלוד, הם לומדים בכל האזור ובכל הסביבה, הן באוניברסיטת תל-אביב הן בכל המכללות מסביב ובאוניברסיטת בר-אילן, ולדעתי זה מודל מנצח. וגם המודל הזה, והם נשארים

הם נמצאים כחלק מתוך הקהילה עצמה בפעילויות מאוד מבורכות סביב זה, ולדעתי זה דבר מבורך ביותר. ועל כן, כולנו ביחד נדאג כן להוביל לכך שהקריטריונים יהיו מספיק מתאימים ואטרקטיביים, על מנת שהפרויקט הזה יצא לפועל. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש, ואני ממש בעד. תודה לכבוד השרה. אנחנו נצביע כמובן. יש כאן הצעה להעביר את הדיון לוועדת החינוך. בכל אופן, אף שיש הסכמה, אנחנו חייבים להצביע ולכן אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, נא להצביע. ההצעה להעביר את

בעד, שמונה חברים, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה עוברת לדיון בוועדת החינוך. אנחנו עוברים לנושא הבא, דוד ביטן לא נמצא, אני מבינה. הנושא: שינויים במדיניות הארנונה של הממשלה. ההצעה היא של חבר הכנסת דוד ביטן שאינו נוכח באולם, ולכן אנחנו עוברים לנושא הבא: הקמת בית-חולים באזור המשולש, של חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, שגם אותו אני לא רואה באולם.

בדרך לכאן? לצערי הרב, אנחנו לא יכולים להמתין. מי שלא נמצא באולם, אין לנו אפשרות להמתין. רבותי, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ח' בתמוז התשע"ה, 22 ביוני 2015, בשעה 16:00. ישיבה זו